חברות וחברי הכנסת, שלום. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. היום יום שלישי ב' באב התשפ"ד, 6 באוגוסט 2024. על סדר-היום: הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 7, הוראת שעה), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מתכבד להזמין את יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן, להציג את הצעת החוק, בבקשה. אתם לא מבינים את החוק, לצערי הרב. לפיד כתב שהם בתת-ייצוג מחפיר בתקשורת. הם בתת-ייצוג? הם בתת-ייצוג מחפיר. זה מה שיפה בתקשורת, שכולם חושבים שהם נפגעים. אתה מבין? אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 7, הוראת שעה), התשפ"ד 2024, לקריאה שנייה ולקריאה השלישית. בהצעת החוק, שהיא הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת אריאל קלנר, מוצע לקבוע הוראת שעה, שתהיה בתוקף עד 31 בינואר 2025, שמטרתה לייעל את פעילותו של מערך עידן פלוס ולאפשר לצופים שעושים שימוש במערך זה מגוון רחב יותר של שידורי טלוויזיה, כפי שאסביר כעת. הסיבה שעשינו את זה עד 31 בינואר 2025 היא שאנחנו ממתינים לממשלה שתביא חוק שידורים רחב יותר, כשהיא מאזנת בין כל האינטרסים השונים של התקשורת ומטפלת בזה. מכיוון שהממשלה מתמהמהת, לצערי הרב, בעניין הזה, הגבלתי את הוראת השעה באופן כזה שאני בעצם מחייב אותם לעשות את העבודה מהר. אם הם לא יעשו את זה, אז בעצם ב-31 בינואר הוראת השעה מתבטלת וחוזרים למצב כקדמותו. לא ראיתי מצב, כשאני יודע שבממשלה כבר יצא תסקיר חוק והיא צריכה להביא הצעת חוק רחבה יותר בכל תחום התקשורת והשידורים האלה, לעשות משהו רחב יותר ובעצם לטפל בבעיות שהחוק הממשלתי צריך לטפל בזמן כל כך קצר. לכן עשיתי את זה כהוראת שעה לתקופה מאוד קצרה. ולכן אני גם לא מבין את ההתנגדות של האופוזיציה. גם אם אתם חושבים שיש איזשהו צדק בטענות לדברים, אנחנו מדברים על תקופה של מספר חודשים, לא יותר מזה. כידוע הצפייה בשידורים המועברים באמצעות מערך עידן פלוס אינה מחייבת תשלום דמי מנוי, וכל שנדרש כדי לצפות בשידורים אלו הוא לרכוש ממיר מתאים. חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב 2012, המסדיר את הפעלת מערך עידן פלוס, מטיל כיום חובה על תאגיד השידור הישראלי, על בעלי הרישיונות בשידורי הטלוויזיה שהם הערוצים המסחריים הוותיקים, רשת וקשת, ועל ערוץ הכנסת, להפיץ את שידוריהם באמצעות מערך עידן פלוס בתמורה לדמי הפצה שהם מחויבים לשלם לגורם המפעיל את המערך, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. החוק אינו מחייב היום את הערוצים המסחריים הזעירים והזעירים הייעודיים להפיץ את השידורים באמצעות המערך, מדובר בערוצים 9,

הלא TV וערוץ 24, 24 כבר כמעט,

אפשר להגיד, והפצת השידורים כאמור היא לפי בקשתם של ערוצים אלה. עוד קובע החוק כי גם תחנות הרדיו יופצו באמצעות המערך, אם ביקשו זאת. עידן פלוס זה מערך שבזמנו נקבע על ידי הממשלה והכנסת על מנת לתת שירות בדרך כלל לאנשים שידם לא משגת לקחת את הכבלים או את yes, והם גם לא צריכים את זה. מדובר בקשישים למשל. אבל הם כן רוצים לראות את ערוץ 12, רוצים לראות 13, רוצים לראות ערוץ 14 וערוצים אחרים. וזאת הפלטפורמה שאפשרה להם לראות את זה באופן קבוע בלי להתחיל לראות את כל השידורים האחרים שהם לא רוצים לראות אותם. בחוק הממשלתי יצטרכו לתת פתרון קבוע לעניין הזה. אמרה לי חברת הכנסת כהן שיש בעיה עם העניין של האינטרנט. מכיוון שיש קשישים שאין להם אינטרנט, אז הם צריכים לשלם סכום לעניין הזה.

בעניין הזה: תיקחו את זה בחשבון כשאתם מגישים לנו את החוק הממשלתי, מכיוון שאם באמת הם צריכים לשלם 100 שקל לאינטרנט, אז הרבה לא עשינו בזה, הרצון הוא לפתוח את זה לאינטרנט כדי שאז לא נצטרך לשלם את כל הכספים שהיום אנחנו משלמים, קרוב ל-30 מיליון שקל, כדי לעצור את המערך הזה. צריכים לפתור את הבעיה הזאת באיזושהי צורה, לא יודע, צריכים לדבר על זה, איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת, כי יש צדק בזה.

מוצע לקבוע כי גם הערוצים הזעירים והזעירים הייעודיים יהיו מחויבים להפיץ את שידוריהם באמצעות מערך עידן פלוס. מטרת ההסדר המוצע היא לאפשר לציבור הישראלי, בפרט נוכח המצב הביטחוני השורר בישראל מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, לצרוך התרעות והודעות מגורמי הביטחון בהיקף הנרחב ביותר, כך שכל אדם יוכל להיחשף להתרעות ולהודעות אלה באופן המתאים לו באמצעות גוף השידורים שהוא מעוניין לצפות בו או להאזין לו. כפועל יוצא מהטלת חובה זו מוצע לפטור את הערוצים הזעירים והזעירים הייעודיים, למשך תקופת הוראת השעה, מהחובה שחלה לפי החוק על כל הערוצים המופצים באמצעות מערך עידן פלוס, לתת לספקי תכנים רשומים, כלומר גופים שמשדרים באמצעות האינטרנט, דוגמת סלקום,

הוט ו-yes, הסכמה להעביר את שידוריהם בלא תמורה. סברנו כי בנסיבות העניין יש לפתור את הערוצים הזעירים מחובה זו לתקופת הוראת השעה, בהתחשב בהיקף פעילותם המצומצם ולאור העובדה כי לחלק מהערוצים האמורים יש הסכמים קיימים עם ספקי תכנים וקיים קושי בהתגברות על הסכמים אלה באמצעות חקיקה, וכן, בשים לב להקלות נוספות שניתנו לאותם הערוצים והובאו לאחרונה. נציין כי גם לגבי ערוצי הטלוויזיה הוותיקים, ערוצים 12 ו-13, נקבעה בשנת 2006 הוראת מעבר לעניין זה, כאשר נחקקה לראשונה הוראה המחייבת העברה של תכנים של ספקי התוכן המשודר באינטרנט. הוראת מעבר זו הייתה בתוקף תקופה ארוכה, למעלה משש שנים. אדוני היושב-ראש, כל הטענה כביכול שהלכנו לקראת ערוץ 14, אנחנו מדברים פה, לאור הוראת השעה, שהיא עד ינואר 2025, מדובר על שלושה חודשים.

מכיוון שההסכמים של ערוץ 14 עם הוט ו-yes,

הם עד נובמבר 2024. אנחנו מדברים פה בעצם על הקלה שניתנה להם למשך שלושה חודשים. יחד עם זה, אני לא מבין את עצימת העיניים הזו, מכיוון שב-2016 אותה הוראה ניתנה לערוצים 12 ו-13. ניתנה להם חמש שנים אורכה, ואחר כך הוסיפו עוד שנתיים. להלן, הערוצים הנכונים. לא, בסדר, אני לא מתייחס. להלן, הערוצים שהייתה בהם חברת חדשות נפרדת, שהייתה הפרדת דירקטוריון, אין בעיה.

הכול הכול, יש סיבות - - - שהשקיעו בהפקות מקור - - - שנייה.

למה אתה מפריע? למה אתה מפריע לי?

זה לא משנה מה הסיבות. אה, כמובן. רגע, ניתנה להם הקלה של חמש שנים פלוס שנה, אותו הדבר, לערוצים מסחריים.

ואחר כך הם התפתחו בעקבות זה, במיוחד ערוץ 12, שבעצם הוא שולט היום בשוק של החדשות, והיום הם אפילו מתחרים בהוט ו-yes בעקבות FreeTV הזה,

התוצאה היא שאם זה ניתן להם בזמנו לשש שנים ואף אחד לא התלונן, על מה התלונה שעכשיו אנחנו נותנים את זה לשלושה חודשים?

דווקא בגלל שמדובר בהוראת שעה. מה הסיבה שאנחנו בעצם עושים את החוק הזה?

הרצון הוא להתחיל מהלך שעד היום לא נעשה, מכל מיני סיבות, אנחנו לא ניכנס כרגע לסיבות, ואני לא רוצה לתקוף אף אחד, שזה סגירת המרבב הראשון, ובסופו של דבר גם סגירת השני. סגירת המרבב הראשון הוא צורך שחייבים לעשות אותו מכיוון שאין שום משמעות למרבב הראשון חוץ מאשר לשלם כספים. זו התוצאה.

ברגע שיסגרו את המרבב הראשון, התאגיד, מצד אחד, יחסוך 5 מיליון שקל בשנה שהוא משלם היום. ולמה רק 5 ולא 8, כי היום הוא משלם 8? מכיוון שערוץ 12 ו-13 בחוק הזה, שמתלוננים, מקבלים הטבה.

היום הם משלמים 3 מיליון שקל בגין זה שהם נמצאים בעידן פלוס.

ערוצים מסחריים מממנים שירות ממשלתי. זה דבר שלא מקובל עליי, במובן הזה שלא יכול להיות שערוץ מסחרי יממן שירות שהמדינה רוצה בו.

עידן פלוס זה שירות שהמדינה רוצה לתת, והיום כמעט 150,000 איש משתמשים בעידן פלוס, ולכן הם לא צריכים לממן. אנחנו בעצם, בחוק הזה, מבטלים להם, אלא אם לא יעבור החוק הממשלתי, את התשלום של ה-3 מיליון שקל בשנה. אז קודם כול, הטבה שניתנת ל-12 ו-13, ולא ניתנת לערוץ 14, כי הם לא משלמים. מזל שלא צריך לתת 3 מיליון שקלים.

תכף אני אתן את כל הטענות.

אין לך מה לדאוג, קריב. אתה תמיד מודאג, אבל אני אומר את כל הטענות, מי זוכה ומי לא זוכה.

הם קודם כול מקבלים הטבה ראשונה, שהם לא ישלמו יותר את הכסף הזה. מצד שני, כל מי שעולה, מהקטנים, וזה מה שהיה מצחיק בחוק הקודם, שכל מי שעולה, אפילו אם הוא קטן,

או הערוץ הערבי שהוא מאוד קטנצ'יק והוא ערוץ ייעודי, אם הוא עולה לעידן פלוס, הוא משלם 2 מיליון שקל בשנה.

אפילו יותר.

אין בזה שום היגיון שערוצים קטנים שעולים לשירות הממשלתי הזה ישלמו את הכסף הזה. ולכן, נוצר מצב שבעקבות המלחמה, השר חייב את כל הערוצים הקטנים האלה להיכנס לעידן פלוס מכיוון שצריך לתת איזשהו שירות בתקופת המלחמה. בעצם זה שהם עלו מכוח חובה שהוא הטיל עליהם לעידן פלוס, התוצאה היא שאם החוק הזה לא יעבור, כל הערוצים הקטנים האלה ישלמו קרוב ל-2 מיליון שקל בשנה בגלל ההוראה של השר. ההוראה הייתה חיובית במובן הזה שצריך לתת שירות לציבור הרחב בתקופת מלחמה, ואת זה היינו צריכים לפתור. מצד אחד, החובה לעלות, ברגע שהם עולים לשירות והחוק הזה לא עובר, הם צריכים לשלם,

2 מיליון שקל, ואין לזה שום היגיון. גם אם אומרים שמה שהשר עשה, לא הייתה לו סמכות לכך, עדיין יש פה את עקרון ההסתמכות. זאת אומרת, הם הסתמכו על החלטת השר, עלו לעידן פלוס, והתוצאה היא שאם החוק הזה לא עובר,

2 מיליון שקל.

כיושב-ראש ועדת הכלכלה, לא רואה סיבה לעניין הזה.

את הבעיה הזאת היינו צריכים לפתור בלי קשר כרגע לבעיות הפוליטיות, אם השר היה מוסמך או לא היה מוסמך, אם הערוץ הזה מקבל הטבה או הערוץ הזה מקבל הטבה. בסופו של דבר, זאת בעיה שצריך לפתור. מצד שני, ברגע שהם עלו, מה אומר החוק היום? שאם אתה עלית לעידן פלוס, אתה לא יכול למכור את שירותי התוכן שלך. זאת אומרת, מצד אחד, אתה מחייב אותם לעלות, ומצד שני, כתוצאה מהעניין הזה, הם בעצם לא יכולים למכור את שירותי התוכן שלהם. וזה בדיוק העניין שבעצם פתרנו, רציתי בהתחלה, הינה אני אומר - - - רק

אתה לא היית בכל הדיונים, אז אני מסביר לך עכשיו. רצית אותי בכל הדיונים? לא היית בכל הדיונים בעניין הזה. אני שואל אם רצית אותי בכל הדיונים.

באת פה ושם. באת, נתת איזה נאום והלכת. אבל אני אומר לך, בגדול, לא היית. רציתי בהתחלה אפילו לא לחייב

הינה, אני מסביר. מה אתם רוצים? רציתי לא לחייב את כל הערוצים. קפצו באותו רגע שעשיתי את זה. אתה יודע, פעם אחת מודעי היה שר אוצר, ואז הוא ישב עם הפקידוּת הבכירה של האוצר וראה סעיף מאוד גדול מבחינת תקציבית. הוא אמר: מה זה הסעיף הזה? אף אחד לא ענה לו, כולם התחילו לגמגם. אז מה הוא עשה? הוא אמר: ביטלתי את הסעיף התקציבי הזה וראיתי מי קפץ. אני שמתי את זה לדיון.

בעקבות זה שבעצם אנחנו מחייבים את כל הערוצים לעלות לעידן פלוס, אני מבטל את החובה הזאת שהם לא יכולים למכור שירותי תוכן. באותו רגע קפצו כל החברות הגדולות,yes ,

וגם פרטנר וסלקום קפצו בעניין הזה, ואמרו שהדבר הזה גורם להם,

נזק כספי וכלכלי גדול מאוד, ומצד שני, הם בעצם נפגעים במשא ומתן שיהיה להם עם ערוץ 12, 13 ו-14 לעניין שירותי התוכן שלהם ב-yes, הוט וכו'. לאור הטענות האלה, ואני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, אמרתי לעצמי שאם הולך להיות חוק ממשלתי שפותר ומסדר את כל העניינים האלה, למה על דבר מאוד מצומצם בתקופה, אני צריך עכשיו לתת החלטות שהן הרות גורל לפי הטענות של החברות האלה, והתערבות די רצינית במשא ומתן שיהיה בין החברות ובין ערוץ 12, 13 ו-14. ולכן החלטתי, בהסכמת הוועדה, להשאיר את ערוץ 12 ו-13 באותה מחויבות, ולתת פטור - - - רק ל-14. רק לערוצים הקטנים. למשל, ערוץ 9, הערוץ הערבי וגם 14. אני לא אשם שהחוק עצמו בעצם מסדר את העניין שערוץ קטן זה לא לפי הרייטינג, אלא לפי התקציב שלו. זאת אומרת, התקציב שהוא מקבל מפרסום, קבעו, נדמה לי, עד 80 מיליון, נכון?

עד 80 מיליון זה קטן או זעיר, ויותר מזה זה גדול. אז ערוצים 12 ו-13 הם גדולים, וערוץ 14, כמובן שהוא הרבה יותר מערוץ 9, אני לא מתווכח על זה, והערוצים שלפי החוק הם קטנים. גם את זה לא רציתי לשנות. אני חושב שצריך לשנות את זה, מכיוון שיש מדרג גם בין הערוצים הקטנים. אי-אפשר להשוות את ערוץ 14 לערוץ 9 מבחינת התקציב שלו, ולכן גם את זה צריך לשנות. אבל זה לא השלב, בחוק הזה, כשאנחנו מדברים על פתרון בעיות מסוימות, לשנות דברים שמופיעים בחוק אחר, ושם לא נגענו בזה. החלק השני של הצעת החוק נוגע לתשלום דמי הפצה ולייעול פעילותו של מערך עידן פלוס. לפי המוצע, כל בעלי הרישיונות לשידורי טלוויזיה וכל בעלי הזיכיונות לשידורי רדיו אזוריים יהיו פטורים מתשלום דמי הפצה. הפטור המוצע מדמי ההפצה יחול החל מיום 7 באוקטובר 2023, בהתאמה למועד פרוץ מלחמת חרבות ברזל ועד תום תוקפה של הוראת השעה ב-31 בינואר 2025, כפי שציינתי. עוד מוצע לקבוע כי בתקופת הפטור מי שיישאו בדמי ההפצה האמורים לגבי הפצת שידורים של כלל בעלי רישיונות לשידורי טלוויזיה יהיו תאגיד השידור הישראלי, הכנסת ואוצר המדינה, לפי החישוב הקבוע כיום בחוק.

מאחר שגם לפי החוק בנוסחו היום, מי שמשלם על מקום פנוי במערך עידן פלוס הם גופי השידור הציבוריים ואוצר המדינה. לגבי בעלי הזיכיונות ושידורי רדיו אזוריים, אוצר המדינה יממן את דמי ההפצה, כאמור, בעד הפצת שידוריהם. כדי לייעל את הפעלת המערך שכיום מופעל, בין השאר, באמצעות מרבב מיושן שעלותו גבוהה, מוצע לקבוע כי הפטור,

מתשלום דמי הפצה ייכנס לתוקפו רק אם תופסק פעילותו של אותו מרבב, עד ל-31 בינואר 2025, שהוא מועד פקיעתה של הוראת השעה.

המרבב הזה עלות הסגירה שלו היא בין 3 - - - לא, העלות של החוק. אתה אומר, אוצר המדינה - - - תכף אני אתייחס לעלות.

המרבב הראשון, על מנת לסגור אותו, יש לזה עלות של בין 3 ל-3.5 מיליון שקל, כולל מע"מ. צריכים להזמין כל מיני רמקולים,

מחוץ לארץ, וזה עולה כסף. בגלל שזה עולה כסף, אף אחד לא נגע בזה. אבל מצד שני, משלמים כל שנה,

8 מיליון שקל בשנה, שמתוכם ערוץ 12 ו-13 משלמים 3 מיליון. והתוצאה היא שבמקום לעשות את הפעולה הזאת ולסיים את העניין הזה, הם לא עושים את זה, אף אחד לא עושה את זה.

אנחנו מתנים את כל החוק הזה בסגירת המרבב כי זה חוסך כסף ציבורי. ברגע שיעשו את זה, אז ערוץ 11, זאת אומרת, התאגיד, חוסך 5 מיליון שקלים בשנה, 12 ו-13 חוסכים 3 מיליון. אז אפשר להתקדם לקראת הנושא הזה של שידור באינטרנט. כשעושים את זה, אז חוסכים 30 מיליון שקלים בשנה. אבל צריך לעשות את המהלך הזה של סגירת המרבב הראשון כדי לחסוך את ה-30 מיליון. אז אנחנו מגיעים באמת למה שאמרה לי חברת הכנסת כהן, לעניין האינטרנט לקשישים. גם את זה צריך לפתור.

אפשר לחסוך 14 מיליארד. אבל אנחנו מדברים על החוק הזה. אנחנו לא מדברים עכשיו מה אפשר לחסוך באופן כללי. אז אם אתם רוצים להתייחס לחוק הזה, בבקשה. אתם רוצים להתייחס באופן כללי? אני אתייחס גם באופן כללי, אין בעיה. אז זה המצב. אני התניתי בעצם את כל החוק הזה בסגירת המרבב הראשון. גם קבענו בחוק מי משלם מה, כי התחיל ויכוח מאוד גדול איך אנחנו מכסים את ה-3.5 מיליון האלה. אז אמרנו שאוצר המדינה ישלם שליש, הם לא רצו. תכף אני אגיד למה הם לא רצו לשלם כלום. ערוץ 12 ו-13 ישלמו שליש.

הם לא רצו גם כן. אבל למה הם ישלמו? כי הם חוסכים 3 מיליון שקלים,

בשנה הראשונה, החיסכון הראשון שלהם, שישלמו 1.2 מיליון. אז הכרחתי אותם לשלם והם הסכימו, בלית ברירה כמובן, אבל הם הסכימו למרות שההיגיון אומר שהם היו צריכים להסכים ללא בעיה. התאגיד, שהולך לחסוך 5 מיליון שקלים בשנה, ישלם גם 1.2. אז ההוראות של החוק אומרות מה קורה אם לא עושים את זה. הרשות השנייה אמרה שלא בטוח שהיא תספיק לעשות את זה עד חודש ינואר. זאת הייתה המטרה, להלחיץ את המערכת. אני אומר לכם שאם באמת יהיה חסר להם חודש או חודשיים בסוף, ואנחנו נראה שהם באמת עשו תהליכים,

הזמינו את הציוד ויש בעיה שהציוד הגיע בגלל כל מיני סיבות, אז אנחנו נביא בסופו של דבר תיקון של הוראת השעה ונאריך את זה בעוד חודש-חודשיים, כדי שלא ייווצר מצב שהאוצר צריך לשלם כספים פה. אני אומר לכם, מה קרה עם האוצר? מה הטענה העיקרית של האוצר? הוא טוען שזה לא מתאים לו. למה זה לא מתאים לו? שימו לב מה הטענה של האוצר. הוא אומר: אני לא חוסך כסף, אוצר המדינה לא חוסך כלום, התאגיד חוסך את הכסף. אם התאגיד חוסך את הכסף, אז זה לא עוזר לי מבחינת אוצר המדינה. לכן אני משלם בהתחלה 1.2, בלי שאני בעצם חוסך כסף. מצד שני, בגלל המרבב הראשון, שהאוצר מקבל תמלוגים כאלה, או אגרות על המרבב הראשון, 5 מיליון שקלים, הוא אומר: אם אתה סוגר את המרבב, אני אפסיק לקבל את ה-5 מיליון. אז נגרם לי נזק של 1.2 ועוד 5, זה 6.2. קודם כול נתחיל מזה שזה מה שנגרם לי. אבל בסופו של דבר, הציבור לא מפסיד, כי התאגיד יחסוך גם כן 5 מיליון שקלים, והתשלום של 1.2 הוא תשלום חד-פעמי, הוא לא לכל החיים. אז אני חשבתי שגם האוצר צריך לתרום את שלו. והנימוק הזה שאומר שאני לא חוסך מתקציב המדינה שום דבר הוא נימוק לא רציני מבחינתי, כי הציבור חוסך בכל מקרה. אם האוצר רוצה, שישב עם התאגיד ויראה איך הוא מתחשבן איתו על ה-5 מיליון שקלים האלה בסופו של דבר. שימו לב, כשהמרבב השני ייסגר, התאגיד יחסוך 30 מיליון שקלים. האוצר יצטרך לשבת איתם ולראות איך מתחשבן על העניין הזה. אבל מה זה שייך אליי? מה זה שייך להצעת החוק שאנחנו מאשרים היום? שהם ישבו ביניהם ויתחשבנו מי תורם את שלו ומי מקבל את שלו. כרגע אני מבין שצריך לסגור את המרבב. כרגע אנחנו חייבנו אותם, בגלל שהם לא רצו כל אחד לשלם את חלקו על מנת שזה ייסגר. בסופו של דבר, הם יכולים להסתדר בתקציב 2025, מי מאזן את מי בתקציבים. כדי לייעל את הפעלת המערך, שכיום מופעל, בין השאר, באמצעות מרבב מיושן שעלותו גבוהה, מוצע לקבוע כי הפטור, כאמור תשלום דמי הפצה, ייכנס לתוקפו רק אם תופסק פעילותו של אותו מרבב עד ל-31 בינואר 2025, שהוא מועד פקיעתה של הוראת השעה. הפסקת הפעולה של המרבב כרוכה בעלות של כ-3.5 מיליון שקלים, אולם היא צפויה להביא לחיסכון של כ-8 מיליון שקלים. מאחר שהגופים שייהנו מהחיסכון הם תאגיד השידור הישראלי, הכנסת, לגבי ערוץ הכנסת, גם ערוץ הכנסת הולך לחסוך כסף, לא עכשיו, הוא יחסוך במרבב השני, והערוצים המסחריים הוותיקים, מוצע לקבוע כי גופים אלה הם שיישאו בעלות הפסקת פעילותו של המרבב, באמצעות העברת הסכום הנדרש לכך לגורם המפעיל את המערך, כלומר לרשות השנייה. בהתאם לכך, מוצע לקבוע כי תאגיד השידור הישראלי ואוצר המדינה ישלמו כל אחד שליש מהעלות הנדרשת להפסקת פעילות המרבב, וערוצי הטלוויזיה הוותיקים,

ערוצים 12 ו-13, ישלמו ביחד את השליש הנוסף של העלות הנדרשת לצורך הפסקת פעילות המרבב. אציין כי אם הגורם המפעיל לא יפסיק את פעילותו של המרבב עד תום הוראת השעה, הוא ישיב לגופים האמורים את הסכומים שהעבירו לו לצורך הפסקת פעילות המרבב. עוד מוצע לקבוע כי במקרה כזה הגורם המפעיל, ולא הגופים המשדרים, הוא זה שיצטרך לשאת בדמי ההפצה של הגופים שקיבלו פטור מדמי הפצה, מסכום שאוצר המדינה יעביר לו לשם כך. חברי הכנסת, אני מקווה כי הצעת החוק אכן תייעל את הפעלתו של מערך עידן פלוס ותיצור תמריצים לסגירת המרבב וכי משרד התקשורת יקדם בקרוב את הצעת החוק הממשלתית שאמורה להסדיר מחדש את הפעלת מערך עידן פלוס באמצעות אפליקציה שתאפשר לציבור הרחב להמשיך ליהנות משידורי הערוצים המרכזיים מבלי לשלם דמי מנוי. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. אני מבקש מכם לדחות את ההסתייגויות ולהצביע בעד הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

להדגיש כמה דברים. קודם כול, אני אבקש מחברי הכנסת - - - זאת הצעת חוק תקציבית או לא? כן, תקציבית. אבל האוצר ויתר על הטענה הזאת.

בהתחלה הוא טען שהצעת החוק, הסברתי גם למה הם טוענים תקציבית. מצד אחד, הם לא חוסכים מתקציב המדינה את הכספים, אלא התאגיד חוסך.

אם לא יצליחו לעמוד במועד, אז נטיל עליהם עוד עלויות. אמרתי, הם יעמדו במועד כי אין סיבה שלא. אם במקרה, מאיזו סיבה מיוחדת, נראה שהם לא עומדים וצריכים עוד חודש חודשיים אז אנחנו נתקן את המועד של הוראת השעה ונאריך את זה. בשלב הראשון צמצמנו כדי לגרום להם ללחץ לעשות את הפעולה הזאת. הפעולה הזאת חוסכת כסף ציבורי ואין שום סיבה שזה לא יהיה בגלל מלחמות בין הערוצים, שכל אחד לא רוצה לעשות את העבודה שלו. זה דבר שצריך לעשות. מה שאני מבקש מהחברים, תתעלמו רגע מכל הוויכוח בין ערוץ 12, ערוץ 13 וערוץ 14 והלחץ שהם מפעילים. הוויכוח - - - זה לא של 12 ו-13, זה של הציבור. רגע, רגע. הוכחתי לכם בדברי ההסבר שאני מסביר פה, שההחלטה היא עניינית. היא לא קשורה לערוץ כזה או אחר. כולם בעצם נהנים מהצעת החוק הזאת. גם הציבור, גם ערוצים 12 ו-13, וגם קצת,

ערוץ 14,

אבל אנחנו צריכים להתייחס לזה עניינית. החוק הזה כהוראת שעה חייב לעבור. הוא נותן לנו היבטים טובים מאוד מבחינת הדברים האלה. זה שיש ויכוחים בין הימין לשמאל כרגע על הערוצים ויש לחץ של הערוצים בעניין הזה, חבל מאוד, אבל זה לא צריך להשפיע לנו על אישור הצעת החוק. תתייחס בבקשה לעמדת משרד המשפטים, שבעצם חושב שזה לא במקום. כן, אני יכול להגיד לך. אני לא מסכים עם עמדת משרד המשפטים. - - - אני אענה. אני לא מסכים עם עמדת משרד המשפטים. הם אמרו את העמדה שלהם. הסיבות שאני לא מסכים לעמדה הן כיוון שהם מתייחסים לכך,

כמו שהאוצר מתייחס, שאין פה חיסכון לתקציב המדינה. אז אין חיסכון, אבל יש חיסכון לתאגיד. אז מה זה משנה מאיזה תקציב זה נעשה. מצד אחד, שתהיה התחשבנות. מצד שני, הם אומרים מה שאני אמרתי קודם, שהתערבות בשוק התקשורת צריכה להיות בהצעת חוק ממשלתית. אבל הם מוכרחים להביא את הצעת החוק הזאת. הסברתי למה הוראת השעה היא הוראת שעה קצרת מועד, כדי לגרום לממשלה, זאת בדיוק העמדה של משרד המשפטים, להביא את הצעת החוק הממשלתית שצריכה לאזן בין כל האינטרסים של התקשורת בהתייחס לאינטרס של הציבור. אני מקווה שהם יביאו את זה.

לא כל דבר שמשרד המשפטים אומר בעניין הזה הוא דבר שצריך לקבל אותו, ויש נימוקים לפה ולפה בעניין הזה. העובדה שמדובר בהוראת שעה של מספר חודשים, היא בעצם מאזנת את הטיעונים של משרד המשפטים בכל מה שהם טוענים לגבי הצורך בהוראה ממשלתית, ולא במסגרת הצעת חוק פרטית. אז אני מבקש מכם, בסוף, בסוף אחרי שתטענו, עוד פעם אני אעלה ואסביר למה אתם לא צודקים או כן צודקים בעניין הזה,

- - - תקציבית - - - מה שאני מבקש, מה זה? אה, תקציבית.

האם זו הצעת חוק תקציבית - - - של הכנסת - - - לא,

האוצר ויתר על הטענה הזאת - - - איך זה קשור לאוצר? אז אני מסביר. תכף הממשלה תגיד שהיא תאשר - - - תנוח דעתך.

תקשיב רגע, קריב, בהתחלה הם טענו להצעת חוק תקציבית, אמרתי גם למה. הם טענו 14 מיליון. אני לא מבין מאיפה הם הביאו את הסכום הזה, הסכום האמיתי זה 6.2, אולי 6.2, אבל בסופו של דבר דיברנו עם שר אוצר והוא בעצם הסכים לחוק הזה, ומהרגע שהוא מסכים אז בעצם הצעת החוק היא לא תקציבית מבחינתנו כשאנחנו מאשרים את החוק, ולכן לא צריכים 50 ח"כים שיצביעו בעד. תודה רבה לכולם. דוד, הערב יש לך ריאיון בפטריוטים? תודה רבה.

אתה רואה שאני שנה כבר לא מופיע בתקשורת.

אולי לא שמת לב לזה, אבל אני לא מופיע. לא שמתי - - - תודה רבה, חברי הכנסת. נראה לי שקריב עוקב אחרי הפטריוטים, שמתי לב.

להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות של קבוצת סיעת יש עתיד, קבוצת סיעת המחנה הממלכתי, קבוצת סיעת חד"ש-תע"ל, קבוצת סיעת רע"מ, קבוצת סיעת העבודה. אנחנו נעבור לרשימת הדוברים. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. חבר הכנסת ביטן, קודם כול, אני מאוד אוהבת אותך, כי אתה היחידי שלפחות אומר את האמת. אומר את האמת. לא צריך להביא את זה עכשיו, לא בגלל המלחמות בין הערוצים, בגלל המלחמה שמדינת ישראל נמצאת בה. לא ראוי להביא את זה עכשיו כשאנחנו במלחמה רב-זירתית, וזה לא הנושא שצריך להעסיק את הממשלה בזמן של מלחמה קיומית. זו האמת. להביא את זה ככה, כשאילצתם את כולנו לצאת לפגרה, כשהזנחתם נושאים חיוניים מצילי חיים אחרים, בניגוד לעמדת משרד המשפטים, ועל הדרך יש בחקיקה הזו גם פוטנציאל לפגיעה באוכלוסייה מוחלשת. אז לא ראוי בכלל להתעסק בזה דווקא עכשיו. אני בטוחה שאזרחים שצופים בנו עכשיו לא מאמינים שבזה ממשלת ישראל מתעסקת עכשיו, וזה מבייש - - - מירב - - - דברי לאט, כדי שאני אוכל לכתוב את השטויות,

מה זו פגיעה באוכלוסייה - - - אני כל כך מתביישת שיש שר בממשלת ישראל שמשסה ומחרחר ריב ושנאה כמוך. - - - אתה והשותפים שלך הבאתם את מדינת ישראל לשפל - - חבר הכנסת קריב,

- - שלא נראה כמותו בתולדות מדינת ישראל. - - - אז רק בישיבה, שיהיה שווה. מימי השואה לא היה לנו שפל כזה, מחדל כזה, אסון כזה, ואתה וחבריך חתומים על זה. ומה שעצוב זה שלרגע אין לכם בושה או רגשות אשם. אתם בטוחים שכל מה שאתם עושים נפלא כי כל כך נפלא פה במדינה. מנותקים. אתה מנותק ושותפיך מנותקים. קצב האירועים והאסונות במדינת ישראל הוא כל כך גדול שאנחנו שוכחים דברים בגלל הקצב. היה לי חשוב לדבר היום על אירוע שנשמע כאילו הוא כבר בהיסטוריה הרחוקה, אבל הוא קרה רק לפני מספר ימים והוא מלמד על תהליך מאוד מאוד מסוכן שקורה בחברה הישראלית בחסות ההנהגה הקיצונית הזו, בחסות ההנהגה המשיחית הזו. אני רוצה לדבר על אירועי שדה תימן והפריצה בכוח של שרים וחברי כנסת לבסיס צבאי סגור בשם איזה חופש תנועה. כאילו בשם חופש תנועה אפשר לתת איימן עודה להיכנס לבור בקריה אולי. איזו צביעות, איזו קיצוניות. חשוב לי לומר, החיילים שלנו הם גיבורים. יש לנו את הצבא המוסרי בעולם. האנשים שיצאו לשדה הקרב הם גיבורים, האנשים ששומרים על אסירי הנוח'בות הם גיבורים. אני מאחלת למחבלים שעשו לנו את הזוועות של 7 באוקטובר את כל הרע שבעולם. אבל אנחנו לא פלנגות, אנחנו לא נוח'בות, אנחנו לא כמוהם. במדינת בישראל עשו אפילו לאייכמן, שהביא לרצח המוני של יהודים בשואה, משפט, משפט צדק. ואני זוכרת שהיו גם סיפורים שלא הצליחו למצוא בחברה הישראלית מישהו שיהיה מוכן להיות התליין שלו מרוב שיצר הנקמה הוא לא זה שהדריך אותנו אלא רק עשיית הצדק. תחת ההנהגה המשיחית והקיצונית הזו גם עולם הערכים שלנו הולך ומידרדר. אז צריך לשים דברים על דיוקם. ארנון זמורה, זיכרונו לברכה, הוא גיבור קדוש, בן אדם שעשה מעשה סדום או אנס או עשה מעשה סדיזם במחבל, נורא ככל שיהיה, הוא לא קדוש. - - - נוח'בה. מי שמתנגד לחקירה של חייל שעשה מעשה סדום במחבל בעצם פוגע בשמם הטוב של כל יתר חיילי צה"ל. הוא פוגע בביטחון מדינת ישראל כי 99.999% מכל החיילים לא כאלה. חשוב למחות, חובה למחות כשרואים עוול. אבל לא להיות אלימים, לא להרים יד על שוטר או על חייל. ולצערי זו התוצאה כשמכניסים עבריינים לתוך הממשלה, שיושבים בקבינט. התוצאה שמקבלים זה שרים וחברי כנסת שפורצים בכוח הזרוע לבסיס צבאי סגור, והמשטרה לא מגיעה, לא קורה כלום. מפחיד. התחושה היא שההפיכה המשטרית לא צלחה, אז אותם חברי כנסת ושרים עברו להשתמש ברעולי פנים עם תחמושת. אם אנחנו נמשיך המסלול הזה, אנחנו רק נידרדר מדחי אל דחי, מאסון לאסון. חייבים להחליף את ההנהגה המסוכנת הזו. חשוב לי לומר עוד דבר. אני כן שומעת מהחברים, מהמשפחה, שנמצאים בשדה הקרב, מפניות ציבור שאני מקבלת, שיש חיילים ומילואימניקים שבאמת מרגישים שהמדינה שולחת אותם לעשות משימות מאוד מורכבות, לסכן את חייהם, וכן, גם לעשות משימות שלעיתים יש בהן מורכבות ערכית. יש בהם חשש ופחד שביום מן הימים עלולים לזרוק אותם מתחת לגלגלים בשם איזו הגנה מפני בית הדין בהאג או משהו כזה. זו תחושה מאוד מסוכנת, וחשוב שאנחנו כהנהגה נאמר לחיילים הגיבורים שלנו: אנחנו נותנים לכם את הגיבוי המלא לכל העשייה שלכם. וגם אם יש תקלות או טעויות, מדינת ישראל, כנסת ישראל, צריכה לתת גיבוי מלא לחיילים שלנו בשטח, שפועלים בתנאים שהם ממש לא סטריליים. אבל מעשה סדום זה לא תקלה, מעשה סדום זה לא מילוי פקודה, מעשה סדום זה לא פקודה שהשתבשה, ולכן מי שלא מאפשר חקירה של טענות כאלה חמורות, פוגע בשמם הטוב של כל חיילי ישראל.

שאת - - - את הטענות של נוח'בה. זה מה שפוגע. אנחנו מדינת חוק. לא מתאים לך. אנחנו לא נוח'בות, ואנחנו לא - - - - - - זה מה שאני אומרת - - - למה את עושה את זה,

אני מהדהדת? חברי הממשלה שלך נכנסו והזמינו את ההמון, העלו סרטונים, שלהבו את ההמון כדי לפרוץ לבסיס של הצבא - - את - - - מאמינה לנוח'בה?

נוח'בה - - - - - ואתה אומר שאני מהדהדת את זה? אין סוף לצביעות לניתוק. - - - נוח'בה אמר - - - אנחנו בשבוע הבא - - - הפיכה משטרית, מה הקשר לנוח'בות? שרים שקוראים למרד.

בשבוע הבא - - - רגע, עצרתי את הזמן,

קודם כול, אני מציע לתת לבית משפט להחליט, בסדר? בוודאי, זה מה שאני אומרת.

אבל חשד כזה צריך לבדוק. וכששרים וחברי כנסת מונעים חקירה - - - לא להגיד מראש,

אנחנו לא יודעים, בסדר? במקרה הטוב - - - אבל הקואליציה שלך ניסתה למנוע חקירה באמצעות שלהוב ההמונים ופריצה בכוח עם נשק ורעולי פנים לבסיס צבאי. זה הזוי. אנחנו מדינת חוק, ואטורי. בשבוע הבא אנחנו נציין את תשעה באב. העם היהודי הגיע לריבונות בארץ ישראל שלוש פעמים. פעמיים הקמנו פה בית לאומי, ופעמיים הוא נחרב. המחריבים בפועל אומנם תמיד היו גורמים חיצוניים, אבל מי שזימן את החורבן היינו אנחנו, במו ידינו וברוב טיפשותנו. הבית הראשון נחרב בעקבות מלך רע, רחבעם, שבמקום לפעול למען העם הכביד עליו והוביל למעשה לפיצול לשתי ממלכות, יהודה וישראל, מנהיגות עלובה שהובילה להפרדה והפכה את שעון החול שמדד את הזמן עד בוא נבוכדנצר והחורבן בשנת 586 לפני הספירה. בימי בית שני שכבת הכהונה הפכה למושחתת. במקום שההנהגה תהיה יעילה ומיטיבה, היא הפכה למסואבת ולמרוכזת בעצמה. אובדן המנהיגות יצר מחלוקות עמוקות בחברה וזימן את אובדן הזהות ואת המלחמה.

המחלוקות בין אוהבי וירושלים ומגיני ירושלים הכריעה את הכף לטובת הרומאים. שורפי האסמים הציתו אש במחסנים, ו-656 שנים אחרי האובדן של הבית הראשון גם הבית השני הוחרב. ואז הגיע הניסיון השלישי: נס במסגרת הטבע, נס שהגיע במחיר כל כך כבד ומדמם. ושוב אנחנו למדים שמנהיגות טובה היא הכרחית. שוב אנחנו למדות שמנהיגות רעה מזמנת את החורבן ואת התהום. אני יודעת שאם לא נתעקש ללמוד מהטעויות, אז נחזור עליהן. ואני יודעת שאם לא נחליף כאן את ההנהגה, אז חורבן הבית השלישי הוא לא שאלה של מתי, הוא שאלה של עד כמה זה קרוב. זה לא האם, אלא מתי זה יקרה.

בשני הבתים הראשונים החורבן לא הגיע יש מאין, זה לא היה איזה צונאמי פתאומי אלא יותר כמו עלייה מתמדת ואיטית של גובה פני מים, עד לנקודה שבה הקרקע היציבה נשטפה תחת רגלינו ותחת היסודות. ערב תשעה באב התשפ"ד הלהבות אוחזות בווילונות של הבית, והחורבן השלישי דופק בדלת של כולנו. השאלה, האם נפתח לו את הדלת, או שנכבה את הלהבות?

שהתייחסת אליי, אני אגיב. אמרת שלא הייתה משטרה. הייתה משטרה. אני דיברתי שם עם מפקד,

שאלתי במה צריך עזרה. הוא אמר, לפנות אנשים. ביקשתי מגפון, נכנסתי וקראתי לאנשים לצאת החוצה. לא פרצתי לבסיס, ואני נגד הדברים האלה. אני חושב שזה לא נכון.

תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב. החלפתם, בגלל זה סימנתי לך. אתה מוכן או שאתה רוצה לדקלם קצת? לא, לא, אתה טועה, אני החלפתי עם מירב.

הוא גדול ממני בחוכמה ובניסיון.

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.

אדוני היושב בראש, חברי הכנסת, אני עומד כאן לדקה וחצי רק כדי לדרוש את כבודו של חבר הכנסת לשעבר יועז הנדל. לפני כמה שבועות עבר כאן חוק הקומות הכשרות של הטלפונים. עמד כאן מכונת רעל ואמר: הסרנו את חרפת הנדל. הסרנו את חרפת הנדל. זה מכונת הרעל. ובכן, אותו חרפת הנדל, סגן אלוף במילואים, מג"ד, קצין בקומנדו, עז נפש - - - מנגן בפסנתר. הינה, מכונת הרעל. הוא שירת בקומנדו - - - עלינו הוא אמר - - - בן 49, לא מחויב במילואים. הקים יש מאין, חברים, לוחמים, הקים גדוד ונכנס עם הגדוד להילחם בעזה וברפיח, כשהוא לא היה חייב בכלל. לפני כמה ימים, השבוע, הם יצאו בחזרה מעזה. אז זה חרפת הנדל. סגן אלוף שאינו מחויב במילואים, קצין עז נפש בקומנדו, תורם תרומה רבה למדינת ישראל. מכונת רעל, חרפת הנדל. אני מבקש את סליחתו של חבר הכנסת לשעבר הנדל, בשם הבית הזה. למה רק סליחתו? תשריינו אותו ביש עתיד. ולכן, מכונת הרעל - - - למה אתה צריך לבנות את המפלגה? אולי הגיע הזמן שיכניסו לליכוד - - - למה רק סליחה? תשריינו אותו אצלכם.

למה את לא מציעה לו מקום? אל תחליטו בשבילנו. מלח הארץ, הם צריכים להיות כאן. כמה שנאה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. היושב-ראש, תעצור את השעון. עצרתי את השעון, תסתכלי.

לראות שעצרתי את השעון,

בבקשה. תודה רבה לך, היושב בראש. תהיו רגועים. חבל שיושב-ראש הכנסת יצא. אתמול והיום נפתחה המליאה. אין בעיה שתיפתח המליאה, אנחנו שמחים לבוא לעבודה, אבל בימים טרופים כאלה, כשאנחנו יכולים להיות בחוץ, ללכת למוקדים אזרחיים, לדבר עם אזרחים, לעודד, לתמוך, מביאים סדרה של חוקים של מה בכך, לא צריך אותם, אינם קשורים למלחמה, אינם קשורים לחיי האזרחים, אינם קשורים לחיי היום-יום, אינם קשורים ליוקר המחיה. למה הם קשורים? להישרדותה של הממשלה הרעה הזאת. אתמול עסקנו בזה במקום להיות ברחובות. השרים ישבו פה, בפרסה מאחור, שתו אספרסו במקום להיות במשרדים שלהם ולתכנן את הבאות ואת הימים הבאים. ימים קשים, מדינת ישראל צפויה להתקפה, זה כבר לא סוד. נפתחת המליאה חבל שיושב-ראש הכנסת יצא, לעסוק בדברים של מה בכך. איזו בושה. פשוט בושה. מסמך רשות התחרות, שיצא כרגע או יצא בשעות האחרונות, שומט את הקרקע מתחת לטענות ערוץ 14 בדבר פגיעה בתחרות. אבל כולכם, כולכם, הצד הזה, נזעקתם להגיע הנה היום כדי לתמוך. מה בוער לכם לתמוך בערוץ? אני אגיד לכם. ערוץ של תעמולה ממשלתית, כולכם רצתם לכאן כדי לתמוך בו. ערוץ של תעמולה ממשלתית, שופר של דף המסרים של ראש הממשלה. איזו בושה, הזעקתם את כולנו. מה כל כך לחוץ? מה כל כך דחוף? ימי מלחמה, בשביל זה אתם פה? אין לכם בושה? במקום להיות ברחובות, במקום לתת לשרים לעבוד, כולם היום יוזעקו לכאן לצורך ההצבעה. מה בוער? אין לכם אומץ להגיד את האמת. תתביישו. תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי וחברות הכנסת, מכובדי השר, במסורת היהודית אומרים על יום שלישי: פעמיים כי טוב. אבל על יום שלישי הזה צריך לומר: פעמיים כי בושה גדולה. הבושה הראשונה קשורה למצב העגום, הבלתי-נתפס, שבו נמצאים אזרחי ישראל: יושבים וממתינים למתקפה שתתרגש עלינו, מי יודע מכמה חזיתות, עשרות אלפי משפחות מן העוטף ומצפון הארץ לא יודעות איפה ילמדו ילדיהן בעוד ארבעה שבועות, הסיוע הכלכלי לתושבי הצפון מדשדש, מתקדם בעצלתיים, כי לשר הנסים והנפלאות סמוטריץ' יש זמן. כשמדובר בהקמת 24 מאחזים בלתי חוקיים בשטחים אחרי 7 באוקטובר, שם אין זמן, כשמדובר בחבילת הסיוע לעסקים הקורסים בצפון, יש את כל הזמן שבעולם. ועל שברונן של משפחות החטופים מה כבר יש להוסיף? אז זו הבושה הראשונה. הבושה השנייה של יום שלישי הזה הוא סדר-יומה של ממשלת ההפקרה, סדר-יומה של קואליציית הכישלון. הוצאתם אותנו לפגרה למרות ההצעה שלנו להמשיך את דיוני המליאה ואת דיוני הוועדות עד היציאה של עובדי הכנסת לחופשה המרוכזת, באמירה שכל הזמן הנוסף יוקדש רק לענייני המלחמה והסיוע לעורף. סירבתם, אבל לפתוח הבוקר הזה דיון מליאה על מנת להעביר חוק אחד, שתכף נדבר בו, חוק שהוא חלק ממסכת חוקים ומהלכים ממשלתיים לביצורו של ערוץ ההסתה והרעל, ערוץ 14, את זה אתם יודעים לעשות. אפילו לא טרחתם לשים, בקטנה, על סדר-היום עוד הצעת חוק שהיא באמת לטובת הציבור,

כדי לאזן את הבושה. אתם באמת ממשלת אובדן הבושה וקואליציית אובדן המוסר. אני רוצה להזכיר לאדוני השר, לחברי הקואליציה, שלפני שיצאנו לפגרה הבזויה עברה כאן בקריאה טרומית הצעת חוק של יו"ר הקואליציה, לא של אחד מאיתנו, של יו"ר הקואליציה, לשנות במשהו את חוק התגמולים למשפחות השכולות ולמשפחות נפגעי האיבה כדי לטפל בעיוות שפוגע ב-45 משפחות שבהן זוג הורים, שהיה פרוד או גרוש, ואחד מן ההורים נרצח או נפל וההורה השני מטפל ביתומים. זו הצעה של יו"ר הקואליציה, שחברי כנסת מהאופוזיציה היו שותפים בה,

אמרנו שיו"ר הקואליציה יוביל את זה, כי אנחנו יודעים שהוא יוכל באמת לקשור את הקצוות. היא עברה בקריאה טרומית. עד הרגע הזה לא היה דיון אחד בוועדת העבודה והרווחה. שלא לדבר על זה שהיום, היום היינו צריכים להשלים את מהלך החקיקה ולהעביר מדי חודש עוד כמה אלפי שקלים לאותן אימהות קורסות.

זה לא חשוב. אבל לסדר עוד העדפה ועוד הטבה לבעלי ערוץ ההסתה והרעל, זה נורא חשוב. איבדתם את המצפון. איבדתם את המצפן, אפרופו מצבו של צפון הארץ. איבדתם את הבושה. עכשיו, לעניין החוק עצמו. קודם כול, גילוי נאות. אני חושב שאני היחיד מבין כל יושבי הבית שתבע את ערוץ 14 וניצח. בהיותי מנכ"ל התנועה הרפורמית בישראל הגשנו תביעה כנגד הערוץ. אז מספרו היה אחר, אז הוא עוד פעל מכוח היותו ערוץ מורשת. היום הוא ערוץ הפטריוטים. אנחנו במהלך משפטי קצר הראנו איך הערוץ הזה, לידתו בחטא, הורתו בחטא, וכל התנהלותו היא בוז עמוק לכללים, לנהלים ולתנאי הרישיון. מדובר בערוץ שמדבר על פטריוטיות ובאותה נשימה הוא מפר חוק סדרתי. זה הערוץ שהממלכה והמלך חפצים ביקרו. כדרך אגב, באמת ניצחנו בתביעה. הוכחנו את טענת האפליה, ולשמחתנו, הערוץ שילם פיצויים לתנועה הקונסרבטיבית בישראל ולתנועה הרפורמית בישראל. זה כמובן לא גרם להם למלא - - - - - - את הכסף.

הכסף שולם, אבל זה לא גרם להם,

תרומה נדיבה לקידום פעילות היהדות הרפורמית והקונסרבטיבי. כשחוק השידורים יעבור - - - שמענו. רק שזה לא גרם לערוץ להקפיד יותר בהוראות החוק. אתם קומוניסטים.

עכשיו, לעניין החוק עצמו. על פניו, והיטיב לעשות זאת יו"ר ועדת הכלכלה, מדובר בחוק טכני. באמת השירות של עידן פלוס הוא שירות חשוב. יש צורך בהתאמת הפלטפורמות הטכנולוגיות. הרבה ממה שאמר יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת ביטן נשמע הגיוני, ובאמת, אני חייב לומר, אם היו מביאים לכאן חוק שהוא כולו ענייני ולא חוק שבדלת האחורית מגניבים לתוכו את המדיניות המעוותת של שר התקשורת ושל הממשלה כולה להעניק הטבות בלתי מתקבלות על הדעת לערוץ והרעל וההסתה, אז היה ניתן אפילו להגיע להסכמות. וכדרכו של יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת ביטן, באמת הדיונים אצלו בוועדה, צריך לומר, הרבה פעמים הם דיונים ענייניים. ודברים שמגיעים מקולקלים, אני לא אומר שתמיד יוצאים מתוקנים, ראינו את התקלה שנקראת חוק הקומה הכשרה, אבל הם פחות - - - למה? עשינו שם המון המון עדכונים.

אני אומר לשבחך. הרבה דברים שמגיעים מאוד מאוד מקולקלים - - - זה מוריד קולות בפריימריז כמו בשעון חול. הרבה דברים שמגיעים מאוד מקולקלים היושב-ראש מאזן במעט. דוגמה אחת, רצו במסגרת החוק הזה - - - אל תיתן לי - - - רגע. בינתיים, הוא מפרגן לביטן.

בדיוק. שלא יפרגן לי בטעות, שתזהיר אותו.

מה שבטוח, זה הפוך.

רצו במסגרת החוק למחול לערוץ 14 על 6 מיליון שקל חוב. בא יושב-ראש הוועדה, ובאמת התנהג כפי שמצופה מנבחר ציבור, ואמר: הדברים לא קשורים. ועדיין, צריך לומר, מכיוון שהחוק מרובה פרטים, צריך להזכיר שהחוק הזה יוצר מציאות כדלקמן: ערוץ 14 יקבל הטבה. גם אחרים מקבלים. גם אחרים מקבלים. קשת ורשת מקבלים את ההטבה. נו, חבר'ה, אל תפריעו. כן, כן. לא, מקבלים.

אני מכירה, במקרה.

תוסיף לי, בבקשה, זמן.

אף פעם לא התלוננת, אף פעם לא התלוננת על 5 מיליון שהאוצר משלם כל שנה על ערוץ 12 וערוץ 13. אף פעם לא התלוננת. אדוני השר.

אתה יכול לחכות.

עצרתי לך את השעון.

ערוץ 14 מקבל הטבה. ערוצים 12 ו-13, מצבם לא נפגע.

ותאגיד השידור הציבורי

ראינו את סיפור יוליה שמאלוב-ברקוביץ, שעוד ייבדק ויידון. והתאגיד, התאגיד שהוא בעצם המטרה, מטרת החיסול המרכזית של השר קרעי, הוא זה שכן ישלם בשלב הראשון.

אנחנו מחליפים - - - תאגיד.

זו עוד דוגמה לשימוש המעוות של השר קרעי, של ראש הממשלה ושל הקואליציה כולה, במושגים של שוויון ופלורליזם. עמד כאן יושב-ראש הוועדה ואמר: רגע, ההטבה שערוץ 12 וערוץ 13 קיבלו ב-2016, גם לערוץ 14 מגיע. אין בעיה, תטילו עליהם את החובות. אתם לא מטילים על ערוץ 14 את החובה להקים חברת חדשות נפרדת, אתם לא מטילים על ערוץ 14 את החובה למנות שופט בדימוס לוועדת אתיקה, אתם לא מטילים על ערוץ 14 את חובת האתיקה, ובכל ערב הערוץ הזה, במשדרים המסיתים והשקריים שלו, דורס את כללי האתיקה. אז אתם מדברים על שוויון ופלורליזם? מה אתם חושבים, שאנחנו טיפשים? אתה פוטרים את הערוץ הזה, שמתגאה שהוא תוכנית החדשות השנייה ברייטינג, אבל הוא פטור מכל החובות. אין דירקטוריון נפרד, אין כללי אתיקה, אין. אין, ינון מגל צועק: אנחנו, אנחנו הערוץ השני בחוזקו. אבל בחסות שר התקשורת הערוץ הזה פטור מכל הכללים. אז אתם מדברים איתנו על שוויון?

אתם רוצים שווין בהטבות אבל לא בחובות. אתם רוצים להשאיר את הערוץ הזה כערוץ שיכול להסית, לשקר - - תודה רבה. - - ואין עליו שום מענה. זה השוויון שלכם? זה הפלורליזם שלכם? לתת הטבות ולא רגולציה ולא חובות? אל תעבדו עלינו.

אתם עובדים בשירות ערוץ תעמולה ורעל, שעובד בשירותכם.

חברת הכנסת נעמה לזימי. קריב, אתם בשירות של ערוץ 12. ערוץ 12 נותן לכם הוראות. ערוץ 12 משרת אתכם, על מה אתם מדברים? תבדקו כמה פעמים בן גביר, הכושל, השר הכי כושל בממשלה, כמה פעמים הוא שם וכמה פעמים נציגי האופוזיציה. זה בכוונה שהוא שם, כדי

עוד נדבר בעסקה הסיבובית עם המלט, וטורקיה, ויוליה שמאלוב-ברקוביץ', הכול בסוף יצוף. תגיד לי, עכשיו דיברת עשר דקות. ישבנו, שמענו אותך יפה. תן לי עוד חצי שעה. אתה רוצה עוד רבע שעה?

כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, השבת, רגע, אני מבקשת. חברים, אבקש שקט. תודה.

דוד, אני מבינה את חלוקת הממתקים אך יש נאום.

זה יחסית שקט, תדעי לך, תראי איזה שקט. זה יחסית שקט. האמת, זה נכון.

תשאלי אותו איזה רעש יש כאן באולם.

השבת, ברגע מאוד מרגש ויפה, נחשפנו גם לסיפור הישראלי של מדינה שלוקחת אחריות. רז הרשקו זכתה במדליית אולימפית יחד עם אלופים נוספים. אימא שלה, לילך, ריגשה את כולנו, ואותי במיוחד, כשהיא סיפרה בהתרגשות שהיא שלחה את בתה לחוג ג'ודו במתנ"ס כי זה היה בחינם. זה בדיוק הסיפור של שוויון הזדמנויות בחינוך ובכלל. מדינה שמאפשרת לכל ילד וילדה למצות את הכישרונות שלהם, לממש את עצמם ולגלות את היכולות שלהם להצליח ולפרוח, ובמקרה הזה, גם להביא גאווה לכולנו. כמה רז הרשקו פספסנו כשלא העצמנו את המקום הזה של אחריות המדינה בכל מרחב, בכל פריפריה, בכל שכונה ותיקה, בכל מקום שבו המדינה יכולה להיכנס במקום שבו הכיס הפרטי לא יכול להיכנס כדי להעניק הזדמנות שווה ולתת פה לכולם לממש את עצמם, מדינה שלא רואה בחינוך נטל או בייביסיטר.

אנחנו רואים את המאבק של ארגון המורים להסכם השכר - - ביבי-סיטר.

- - אלא פאר היצירה, שמפתח פה חברה, איכויות והצלחות. זה הסיפור הישראלי. ללא שירות ציבורי, חינוך ציבורי ותשתית סוציאלית של המדינה למען אזרחיה לא היינו מה שאנחנו. הסיפור הישראלי הוא ערבות הדדית. למרות עשרות שנות ייבוש והזנחה שריסקו את השירות הציבורי והחברתי ואת היכולת לתת הזדמנות שווה, אנחנו לא יכולים לוותר על המקום הזה בתפקיד של המדינה, של ישראל. ישראל של היום שאחרי תהיה חייבת להרחיב את הערבות ההדדית, לחדש את התשתית הסוציאלית שלה ולשאוף להיות חברה שמאפשרת שוויון הזדמנויות ומיצוי פוטנציאל של כל ילד וילדה. תזכרו את רז הרשקו האלופה, היא ישראל היפה, גם בגלל ההצלחה והכישרון שלה וגם כי היא הסיפור של מדינה שאכפת לה ודואגת לילדים שלה. את החלק השני של דבריי כאן אני רוצה להקדיש לקבוצה ספציפית בחברה הישראלית, לאנשי הסימטריה הקדושה. אני רוצה להגיד לכם, אנשי הסימטריה הקדושה, אתם חלק מהבעיה, לא מהפתרון. כשחבורת פורעי חוק, גם מהכנסת, פורצת לבסיסי צה"ל בזמן מלחמה, כשחברת כנסת נעמדת סביב פורעים רעולי פנים מול בסיס צה"ל בזמן מלחמה, אין שני צדדים, רבותיי, יש צד אחד, הצד שנגד ביטחון ישראל והצד שבעדו. אבל מדורות היא לא הדליקה, לפחות.

להוקיע ואפילו לפעול פלילית כנגד הפורעים וכנגד מעודדיהם. וגם אתם ביניהם, רבותיי. יושב פה בן אדם שהוא ביניהם, יושב פה בן אדם - - שהוא מה?

אני עוצר את הזמן לרגע. אני עניתי. סליחה, רגע, עניתי והסברתי. - - שהוא חלק מהבעיה של מדינה, שמפרקת - - את הבעיה.

רגע, רגע, שנייה, את פוגעת בחיילי צה"ל. סליחה, אריאל, די. אריאל, רגע, אני מדבר.

אני אומר לך, שנייה, סליחה, סליחה. רעולי פנים, את טועה. זו פעם שנייה שעולים פה ואומרים את זה. רעולי הפנים זה כוח שמירה של הצבא, וזה הבסיס שלהם. אבל היושב-ראש, אבל היושב-ראש, היושב-ראש - - - אלה שעומדים לדין. לא, לא, תגנה כשחברת כנסת נעמדת ונואמת מול רעולי פנים שבאים לפרוץ לבסיס צה"ל בזמן מלחמה. אלה

כמה עצוב ששקר הפך להיות נורמה אצלכם, כמה עצוב. גלעד קריב תשב, מה זה, שוק? אתה יכול לקרוא קריאות ביניים מהמקום, בישיבה. מה זה קשור - - - איפה ראית - - - אתה מדבר

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, קריאה ראשונה, תדבר יפה. קריאה ראשונה? תתביישו לכם.

של סרבנות גם לגיטימי? הזהירה מהמיליציות. הזהירה מהקמפיין נגד צה"ל. - - - הזהירה ממי שמשתמשים בדף המסרים כנגד מערכת הביטחון שלנו. - - - לשרוף את המדינה, איזו אזהרה? סחיטה באיומים - - - קריאה שנייה, או שלא תהיה פה לעולם?

חבר הכנסת אריאל קלנר, קריאה שנייה.

אמרת, אנחנו נעשה פה חור בספינה, והטבעתם אותה. חבר הכנסת אריאל קלנר, אתה רוצה שאוציא אותך? נו, באמת, נו. עזוב, אני יוצא. חבל לשמוע את זה. שומעים את זה מספיק.

הרי אחריות לא תיקח בחיים שלך. הרי לא תיקחו אחריות על כלום. טבח קרה במשמרת שלכם, פינויים המוניים, גבולות המדינה הצטמצמו, אין פיצויים, ביזה תקציבית, מישהו פה יגיד: אנחנו אחראים למצב של המדינה? מדינה שלמה מאוימת מאיראן, אבל מישהו פה לקח אחריות? ראש הממשלה שהכי חיזק את איראן זה בנימין נתניהו, זאת האמת. אנחנו מותקפים מתימן, מאיראן, מאיפה לא, והם מאשימים את הצד השני.

אנשים חסרי כישורים וחסרי אחריות. אז אני רוצה להגיד לאנשי הסימטריה הקדושה: מי שתמיד קידשו את החובה להעמיד עוד צד כאילו אסור לעמוד מול אמת ברורה בלי לערער עליה, הם חלק מהבעיה. כי כשפורצים לבסיסי צה"ל, ובזמן מלחמה, אין עוד צד. כשחיילי מצ"ח נאלצים להגיע לשדה תימן רעולי פנים מחשש להתנכלות של אזרחים כלפיהם, אתם צריכים להבין לאן הבאתם את הצבא. חיילים לא צריכים לפחד שיתנכלו להם, לא חברי כנסת ולא אזרחים. אל תגבו את זה, ומשגיביתם צריך לפעול בכל כלי, גם כנגד הפורעים וגם כנגד חברי הכנסת שפוגעים בביטחון ישראל בזמן מלחמה. ואני רוצה להזכיר את האמת הכי ברורה: לא היה אף עצור מכל מי שניסו לפרוץ לבסיסי צה"ל בשבוע שעבר. עצור אחד לא היה. אנשים שהתעמתו עם קצינים ועם חיילינו, והמשטרה לא עצרה אדם אחד. וביום שבת עצרו אנשים שעשו פיקניק. זאת מדינה שמאבדת את עצמה תחת הממשלה הזאת. ואני רוצה להגיד לך, אין לנו משטרה אחרת. במשטרת ישראל גם יש את גבורת השוטרים שהצילו אזרחים וחירפו נפשם ב-7 באוקטובר, וגם הם והרבה מקציני המשטרה שאנחנו מדברים איתם מתביישים במה שקורה למשטרה תחת השר העבריין והכהניסט בן גביר. עבריין, כי הוא הואשם 13 פעמים, כולל בסיוע לטרור. כי הוגשו נגדו 53 כתבי אישום. זאת עבריינות. כי יש לו כ-80 עבירות תעבורה, כולל עבירה מהשנה האחרונה של הוראה לנהג שלו לעבור באדום כשהוא מאשפז אזרח שעבר בירוק, עבירה עם קלון. זאת עבריינות. זאת עבריינות, ואתם נתתם את הביטחון האישי שלנו, של המדינה הזאת, נתתם את הביטחון הזה לעבריין סדרתי ומועד, שלא אכפת לו משלום הציבור והסדר הציבורי, שאכפת לו שישלחו שוטרים לעצור אנשים בפיקניק אבל לא אנשים שפורצים לבסיס צה"ל. יש לך משהו להגיד על זה, ואטורי? חשבתי ככה.

לא להגיד שום דבר. אתם יודעים שאנחנו צודקים.

כדי לשרוד פוליטית העצמתם את האנשים הכי קיצוניים בישראל, שלא יודעים ביטחון, שלא יודעים מה זה שלום ציבור, שלא יודעים מה זה רווחה, שלא יודעים מה זה חמלה. הבן אדם הזה שעומד בראשות המשטרה הוא בן אדם שהצביע נגד עסקה להשבת תינוקות וילדים ארצה. זאת האמת. העסקה שכן עברה כאן להשבת החטופים והחטופות, הוא הצביע נגדה. האיש הזה לא יודע מה זה ערך חיים. הילדים האלה, תדמיינו לכם שהם עוד היו שם, התינוקות האלו. אלה השותפים שלכם. בחרתם להיות עם השותפים הכי קיצוניים, שמוכנים שהמדינה הזאת תלך לעזאזל בשביל החזון המשיחי והלאומני שלהם. אנחנו לא מוכנים שישראל תלך לעזאזל, ישראל היא הנס הכי גדול שקרה לנו, צריך לשמור עליו בחכמה, בתבונה, בהבנת האיזונים והסיכונים שישנם, לא בהבערת כל המזרח התיכון, לא בגיבוי לפורעים, לא בהפקרות. ואני מציעה כאן לממשלה הזאת ולקואליציה הזאת את הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות בזמן פגרה. הרי פגרה היא הזמן שבו כל מה שעובר אמור להיות בהסכמה. זה הסיפור של פגרה. לא שצריכה להיות פגרה בזמן חירום, אני הגשתי חוק נגד זה. בזמן חירום לא נכון שתהיה פגרה, אבל במידה שכבר עשיתם את החטא הזה, אז מה שצריך להיות כאן זה רק סיוע סוציאלי למילואימניקים, לנשות חיילי המילואים, למפונים, ליישובים סמוכי הפינוי שעוברים תופת. לא יודעת אם אתה מודע לזה, כבוד היושב-ראש. בשבוע שעבר, כשהייתי בקיבוץ כברי קיבוץ בטיווח מיידי, אין זמן התרעה, שגני הילדים שלהם לא ממוגנים. אבל אין עם מי לדבר פה, אז הם ארגנו כסף למיגון גני הילדים מעצמם. זאת ישראל שאנחנו מאמינים בה? ישראל שמפקירה ומפריטה את האחריות לאחרים? לא, המדינה צריכה למגן, המדינה צריכה לתת להם איזושהי שגרה מינימלית. אבל אתם אפילו לא הייתם שם פעם אחת.

לא היו שם חברי קואליציה, זה לא מעניין אותם. כשאני מגיעה לחיפה ובאחת השכונות הכלואות, שכונה שאין בה עוד נתיב יציאה, התושבים רכשו כבאית לשעת חירום, כי אין עם מי לדבר. וכשאני פוגשת פה את ראש עיריית קריית שמונה בדיון שיזמתי על חדרי מיון קדמי, והוא צריך להילחם על חדר מיון קדמי גם עכשיו? כשאני מבקרת בצפת בבית החולים - - - הם נלחמו על המיון הקדמי,

מה זה נלחמו? אבל זה פשוט לא מעניין אותם. זה לא ראש העיר מטעמם, אז זה לא משנה, דבי. אם ראש העיר הוא לא איזה איש שלהם, אז זה לא מעניין אותם. את יודעת מה אמרו השוטרים?

זאת הטעות הגדולה, שאפשרנו את הטרלול הזה. ובצפת, בבית החולים, העובדה שמחכות כבר תוכניות לאישור של עוד מרחבים ממוגנים כדי שאם חלילה ניקלע לזירה צפונית - - ניקלע. - - תהיה לפחות אפשרות למגן את האזרחים באזורים האלו, לפחות לפינוי הראשוני. אבל אתם לא באירוע. אתם באירוע של עצמכם, כי אתם בסוף מקיימים פה דיונים על המקורבים שלכם, על ערוץ 14, ערוץ הבית של ממשלת הבלהות הזאת. הוא יותר חשוב לכם מאזרחים. איך לא עשיתם פה דיון אחד? - - - צגה, בבקשה, אל תביכי את עצמך. בבקשה אל תגני על זה, בואי תשמרי על כבודך. אל תגני על זה. דיון מיוחד היום על ערוץ 14 זה בושה, זה מעבר לכבודך. אל תעשי את זה. למה לערוץ 14 לא מגיע חופש דיבור? למה את חושבת - - - תודה רבה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק.

- - - אתם בסדר, אתם בסדר.

לא - - - תודה רבה. חברת הכנסת צגה מלקו, תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני רוצה לפנות לחברי הקואליציה. לאחר שפירקתם את החוסן הלאומי של מדינת ישראל, לאחר שהבאתם עלינו את אסון השבת השחורה, לאחר כל הקטסטרופה הזאת שחוללתם כאן, לאחר שהכנסתם את כל אזרחי מדינת ישראל לחרדה קיומית, איך זה מרגיש לכנס מליאה מיוחדת בעת המלחמה רק כדי לאשר עוד חקיקה שמעניקה הטבות לערוץ התעמולה של המיליארדר המקורב למשטר, המעניק לכם סיקור אוהד בלתי חוקי? האם אין גבול לחוצפה ולניתוק? שמעתי בשבוע שעבר את שר המשפטים מודיע על חידוש הרפורמה המשפטית. אגב, גם שמחה רוטמן נמצא עמוק-עמוק בהפיכה ומקדם השתלטות פוליטית של נציבות תלונות הציבור על השופטים. מדינת ישראל נחטפה על ידי פוליטיקאים קיצוניים ומשיחיים, חסרי גבולות ואחריות לאומית. לקח להם זמן להתאושש אחרי 7 באוקטובר, ועכשיו הם שוב מככבים באולפנים ושוב מקדמים את האידיאולוגיה ההרסנית שלהם. 1,600 הרוגים ונרצחים, 250 חטופות וחטופים, 10,000 פצועים, עשרות אלפי מפונים, ארץ בוערת וזועקת, סכנה קיומית לעתיד המדינה, כל זה על מצפונה של ממשלת נתניהו, אבל זה לא מספיק לה. היא רוצה עוד. מטרת מלחמת ההתשה האין-סופית היא לא רק שמירה על השלטון, היא גם המשך הרס הדמוקרטיה הישראלית, ואנחנו רואים את זה כאן, במשכן הכנסת, בוועדות הכנסת, כל יום. החלשת מערכת המשפט, מחיקת שומרי הסף, הפיכת משטרת ישראל לזרוע צבאית של עוצמה יהודית, השתלטות על התקשורת, רואים את זה כאן, צמצום זכויות הפרט וחופש הביטוי. כל זה במסווה של רטוריקה כאילו פטריוטית.

חברים, ללא ספק, בסכנה קיומית לעתיד של מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית. אם התוכנית הזדונית הזאת תתממש, לא, אנחנו לא נהיה פולין או הונגריה, נהפוך לשילוב מפחיד של לבנון, סוריה וצפון קוריאה. מדינה מוכת טרור ופשיעה, עם משטר שהוא לא דמוקרטי וכלכלת עולם שלישי. מדינה שבה האזרח הפשוט חסר אונים והגנה בסיסית מול כוחו הבלתי-מרוסן של השלטון. אני במקרה נולדתי וגדלתי במדינה כזאת. אני מכיר היטב את הסממנים שלה. המחנה הליברלי בישראל נמצא תחת המתקפה. הוא גם נדחק מרוב אמצעי תקשורת, למרות כל מה שנאמר פה. רוב אמצעי התקשורת, שנשלטים על ידי מכונת הרעל של נתניהו. בעצם לא רק המחנה הליברלי נמצא תחת המתקפה. התרבות הישראלית, הישראליות עצמה, נמצאות תחת המתקפה. פתאום מדברים עליה כמשהו מנותק, מתמסר לרגע, לעטיפת ההנאה. מדוע זה לא מפתיע אותי? כי התרבות הישראלית מייצגת את כל מה שהקואליציה הקיצונית הזאת שונאת: קדמה, ידע, השכלה, חופש מחשבתי, אומץ יצירה. התרבות הישראלית, אותה תרבות האקזיטים המפוארת, בנתה כאן מדינה משגשגת, פיתחה התיישבות למופת בדרום ובצפון, ניצחה בכל מלחמות ישראל, הקימה תעשיות עוצמתיות וצומחות והפכה את ישראל לאחד המדינות המובילות בעולם בתחומים רבים. דווקא היום, דווקא מול כל הרוח הרעה הזאת שמשתלטת על השיח, אני אומר בקול צלול וברור: אני גאה להיות חלק מהתרבות הישראלית, מהמחנה הליברלי שנושא על כתפיו את הנטל המלחמתי והכלכלי, שדוגל בערכים של דמוקרטיה, חופש וקדמה. זו העגלה שאפשר להיות גאים בה בכל רגע בהיסטוריה של המדינה שלנו, וגם היום.

ברשותכם, להתייחס לנושא שבעיניי הוא הכי ערכי, הכי דחוף, הכי חשוב לעתיד המדינה הזאת: החזרת החטופים. 115 חטופים וחטופות שלנו עדיין נמקים בשבי החמאס. 305 ימים ארוכים. בלתי נתפס שהם עדיין בשבי, תחת האלימות והאימה. שמעתי לאחרונה כי מתגבשת אופנה חדשה לחשב את אחוז החטופים ששוחררו.

אחוז החטופים.

אתם השתגעתם? יצאתם מדעתכם? ירדתם מהפסים? כן. הגירעון בתקציב,

הגירעון המפלצתי שיצרתם הוא באחוזים, הריבית על המשכנתא היא באחוזים, היקף המשרה במקום העבודה הוא באחוזים. החטופים הם לא אחוזים, החטופים הם אנשים. יש להם משפחה, יש להם תמונה, יש להם שמות. רומי, קית', נעמה, סשה, קרינה, יוגב, ארבל, כרמל, עופר. 115 שמות.

הם אחים ואחיות שלנו שהופקרו על ידי הממשלה הזאת לפני כמעט עשרה חודשים. חובתה המוסרית היא להשיב אותם הביתה.

זה צריך להיות בעסקה. בעסקה שהיא תהיה קשה לעיכול, אבל היא הכרחית, כי אם לא נעשה את זה עכשיו, ללא דיחוי, בלי להתמהמה, אנחנו לא נהיה אותה מדינה. אין כאן באמת ויכוח על סוגיות ביטחוניות, זה ויכוח ערכי. דיברתי על הישראליות. אין ישראלי יותר מלעשות הכול כדי להציל ישראלי שנקלע לצרה ולהשיב אותו הביתה. זה הכוח שלנו, אלה הערכים שלנו. אלה הערכים של המדינה הזאת כפי שאני מכיר אותה. אדוני ראש הממשלה, כולנו בימים האחרונים עקבנו בהתפעלות אחר ההישגים של המשלחת הישראלית במשחקים האולימפיים בפריז. הזהב של תום ראובני, הכסף של ענבר לניר, רז הרשקו, שרון קנטור, ארטיום דולגופיאט, הארד של פיטר פלצ'יק. שש מדליות, השיא הישראלי החדש. שיא של כל הזמנים. אדוני ראש הממשלה, בואו נשבור את השיא. בואו נביא את המדליה הכי חשובה והכי מרגשת.

אבל כל המדינה מצפה לה בכיליון עיניים. המדליה הישראלית השביעית תקדם את העסקה ותחזיר את החטופים הביתה.

חברת הכנסת דבי ביטון. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, אני לא אשוב למה שנאמר כאן, כי באמת, אדוני, רציתם פגרה. אנחנו חשבנו שזה לא נכון, אבל כבר החלטתם, ואנחנו מאוד שמחים להגיע לכאן. אבל למה לא להגיע בנסיבות המתאימות? למה לא להגיע למען האנשים שאנחנו צריכים? 115 חטופים, משפחות שבורות, עקורים, איומי חיזבאללה, לבנון, כולם מסביבנו,

כבוד היושב-ראש, ביום שבת הייתה עצרת בכרמי גת עם כל ניצולי ניר עוז. אני מזכירה לכם, בניר עוז אחד מארבעה נרצח או נחטף. נאם שם יוחנן בן-יעקב. יוחנן בן-יעקב הדליק משואה ב-1986 בזכות תרומתו הייחודית לדמוקרטיה הישראלית. לא זו בלבד שהוא שייך לציונות הדתית, הוא אדם משכמו ומעלה. אני מוצאת את הצורך להקריא לכם מספר מילים ממה שהוא אמר,

הוא לא שמאל והוא לא שייך לקיבוצי הדרום, הוא מגוש עציון. אני רוצה שתבינו שזה בעצם הפורמט של מדינת ישראל ואזרחי מדינת ישראל. אנחנו כבר עשרה חודשים אחרי היום הנורא, הטבח, ומי שלא חווה ולא היה שם לא מצליח להבין כמה התקומה קשה. היא קשה יותר כשאנחנו לא רואים את החטופים שלנו בחזרה. וזה מה שהוא אמר: באתי הנה מתוך תחושת חובה להביע הזדהות עם התביעה הצודקת לשחרור מיידי של החטופים, להשבתם הביתה. עד כה לא עלה בידי צה"ל לעשות זאת, ולכן עלינו לפעול בלי עיכוב ובלי דחייה באופן שמוצע לנו במשא ומתן. הגעתי למסקנה שכך נכון מבחינה מוסרית ויהודית, מבחינה ציונית ולאומית. המחירים שישראל נדרשת לשלם כדי להשיב את החטופים כבדים, לדעתי. חובה על ממשלת ישראל לקבל אותם ולהשיב את החטופים לחיק משפחותיהם. קריאה זו אינה באה מחולשה או מרפיון, אלא דווקא מאמונה גדולה בעם ישראל ובכוחנו לעמוד מול האיומים שסובבים אותנו ולנצח, בתנאי שתקום לנו מנהיגות הולמת, מנהיגות צבאית ואזרחית ראויה ואחראית שתדע להתמודד בהצלחה עם התוצאות האפשריות במהלך כזה. אני קורא לכל התומכים בעמדתנו לתת גיבוי למנהיגות הלאומית העתידית שתידרש לגונן עלינו אם חלילה יתממשו תסריטי האימה שחוזים מתנגדי העסקה. אני מבסס את תביעתי מהממשלה גם על פרשיה בתורה: נמצא הרוג בשדה, ואין יודעים מי הרוצח, ראשי היישוב, המנהיגים, נושאים באחריות לרצח,

אדוני ראש הממשלה, זו פרשייה מהתורה. חובתם הייתה ליצור את התנאים ולהבטיח שאירוע מחריד כזה לא יתחולל, ולכן הם נדרשים לומר: "ידינו לא שפכו את הדם הזה" דברים כ"א. המנהיגות נושאת באחריות והסמכות שבידיה מחייבת. ההנהגה הלאומית שלנו כשלה כישלון נורא, כל הנושאים באחריות חייבים להודות בכישלון ולהתפטר מייד ולא לחזור ולהתמודד בבחירות הבאות. עלינו להחליף גם את ההנהגה הביטחונית, שראשיה נטלו על עצמם את האחריות לכשל. ישראל זקוקה למנהיגות אחרת, נקיית כפיים, חדורה בענווה ובצניעות. מנהיגות שמגלה רגישות, אמפתיה לכל חלקי הציבור בישראל, מנהיגות מאחדת, שטומנת אמון ואחווה, שמעניקה אופק ותקווה. אני מאמין שיש טובים וראויים להנהיג את ישראל ולשקם את ההריסות הפיזיות, החברתיות שחווינו בשנתיים האחרונות. 300 ימים בגימטרייה זה ש', אות שמקפלת ייסורים וציפיות, כאבים ותקוות. ייסורים זה שבי, שברון לב, שחיקה וגם שנאה, שיסוי, שפלות, שאננות, שוד, שוחד, שחיתות, שחצנות, שקרים ושטיקים. תקווה זה שחרור, שיבה, שפיות, שיקול דעת, שכל ישר, שיח, שותפות, שיקום,

שחזור, שלווה, שגרה. חברים יקרים, יש בינינו חילוקי דעות ועמדות, וטוב שכך. חשוב לי שתדעו: זו המתקראת לא בדין "ציונות דתית", שמשתקפת לנו מהפוליטיקה הנוכחית, אינה הציונות הדתית שעליה גדלתי, חונכתי וחינכתי. זו מוטיבציה חרד"לית, חרדית לאומית, יש אומרים לאומנית, שאיננה מייצגת אלא מיעוט בקרב הציבור הדתי הלאומי. רבים כמוני סולדים ממנה, ומייחלים וגם פועלים לחידוש פניה של הציונות הדתית המקורית, והיא בוא תבוא ותביא עמה בשורה בכנפיה. אלה דבריו של יוחנן בן יעקב, כפי שאמרתי.

רגע, אני ממשיכה, מירב עוד לא הגיעה.

את יכולה לרדת. את יכולה לרדת, כן. אדוני, כבוד היושב-ראש, אני מקווה שהדברים, כפי שאמרתי, לא אנשי שמאל, לא הקיבוצים ולא כלום, הציונות הדתית,

חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה.

תודה רבה, אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, הייתי רוצה להגיד בוקר טוב, אבל אין שום דבר טוב בבוקר הזה. 305 ימים מאז תחילת המלחמה ועדיין 115 חטופים וחטופות בעזה.

אני ישבתי בוועדת הכלכלה שעות ארוכות בנושא החוק הזה. ראיתי מדרגה ראשונה את כל השתלשלות העניינים, איך הדברים קרו. חבל שגם השר קרעי איננו כאן כרגע, וגם חבר הכנסת קלנר, יוזם החקיקה הפרטית, איננו, כי גם אמרתי להם את זה בפניהם, זה לא סוד: כשהתקיים הדיון הראשון בנושא הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת קלנר, הוא לא הגיע לדיון. לעומת זאת השר קרעי פינה את כל הלו"ז שלו וישב בוועדת הכלכלה שעות ארוכות על חקיקה פרטית. תמוה משהו, לא? אז בואו נשאל את עצמנו איך זה קרה. אז כשהשר לא מצליח להביא בחקיקה ממשלתית את החוק הגרוע שלו כי משרד המשפטים לא מאפשר לו, כי יש בעייתיות בחוק המושחת הזה, משתמשים בבובה על חוט שתביא חקיקה פרטית, וככה מעבירים את החוק.

יבואו ויגידו לי: זאת פרקטיקה של הכנסת, הרבה פעמים חקיקה פרטית עובדת הרבה יותר מהר מחקיקה ממשלתית. מילא אם היינו מחוקקים פה משהו שהוא לטובת עם ישראל, לטובת המדינה, לטובת המלחמה,

כל הצעת החוק הזאת נשענת על ההטבות מיועדות לערוץ 14, ערוץ הבית הממשלתי. ומהן הסיבות להטבות הרגולטוריות לערוץ 14 שאנחנו רואים בחקיקה הזאת? מצד אחד מספרים לנו שהוא ערוץ קטן, הוא ערוץ זעיר, אבל מהצד השני אני רואה בשלטי חוצות קמפיינים עצומים שמראים שיש מעל מיליון צופים. איך זה מתיישב עם הערוץ הזעיר הקטן הזה? ואז אני בודקת ורואה, שערוץ זעיר מוגדר בחוק כעד 80 מיליון שקלים מחזור שנתי. ואני שואלת: האם ערוץ 9 וערוץ הלא TV נמצאים במחזורים דומים לזה של ערוץ 14? אז שאלתי את עצמי, והעמקתי קצת ובדקתי, וראיתי שבסמכותו של השר למדרג את דמי ההפצה. הוא יכול בסמכותו להחליט שלפי גודל הערוץ יהיו דמי ההפצה. ישב השר קרעי בוועדת הכלכלה, שבה ישבתי שעות ארוכות, ושאלתי אותו בפניו: אדוני השר, האם בסמכותך להחליט למדרג בין הערוצים? מה הייתה תשובתו? בסמכותי גם להגיש חקיקה פרטית. תשובה בול לנקודה. אמרתי לו: הבנתי אותך, אדוני השר, בסמכותך והחלטת שלא, למה? כי כנראה התקבלו פקודות מלמעלה איך לעזור לערוץ הביתי.

בואו ואני אספר לכם עוד דבר: השר קרעי, ב-7 באוקטובר, כשפרצה המלחמה, החליט החלטה שלא בסמכות להפסיק את דמי ההפצה, החלטה לא חוקית. בא הייעוץ המשפט ואמר: אדוני, אתה לא יכול לעשות את זה. ומפה נולדה החקיקה הפרטית שבאה לפתור את ערוץ 14 מהחובות שהם צברו, כי צריך לעזור לערוץ הביתי. דרך אגב, למי שלא יודע, ערוץ 14 רשום כערוץ מורשת ותרבות. נשמע לכם מסתדר עם המציאות? בפועל הוא ערוץ התעמולה הפרטי של ממשל ישראל. אז כמו שאמרתי, השתמשו פה בחברי כנסת כבובות על חוט כדי להעביר חקיקה ממשלתית שהשר לא יודע להעביר. אני מניחה שזאת לא ההטבה היחידה. בקרוב בטח נראה עוד ועוד הטבות, בטח יהיה איזה תשלום אגרה לטובת שידורי ערוץ 14. ואתם גם מתרעמים על זה שיש חברות פרטיות שלא רוצות לפרסם בערוץ הפרטי שלכם, ואתם מוכנים לקדם פה חקיקה אולטרה-קומוניסטית, שכנראה לא הייתה מביישת את רוסיה של סטלין, כדי להכריח אנשים לפרסם שם. ממש שוק חופשי. אבל כך יעשה לערוץ שאוהב לעשות "קיצי", נעים בגב לראש הממשלה. בנוסף, אני חייבת להגיד לכם: העובדות בשטח מראות שראש הממשלה מתראיין לערוץ הזה באופן בלעדי. מאז 2019 הוא מחרים את ערוץ 11, שהוא תאגיד השידור הציבורי של מדינת ישראל, כן? אבל מאז 2021 הוא מחרים גם את 12 ו-13. אתם יודעים, פעמים בודדות,

הוא הסכים להתראיין. אבל בדקתי, מאז 2019 נתניהו התראיין בערוץ התעמולה הפרטי שלו 24 פעמים, 15 פעמים רק בשלוש השנים האחרונות.

מי שרוצה לשמוע מה ראש הממשלה חושב, מה הוא מתכנן, מה הוא אומר, פשוט צריך לצפות בערוץ הפרטי שלו. זה ממש כמו ערוץ ווטסאפ פרטי. מכירים את ערוץ הווטסאפ הפרטי החדש? יש לו אחד כזה בטלוויזיה. הוא סידר לעצמו. כמובן, אסור לנו לשכוח ששם גם צריך להסית נגד חצי מהמדינה, וכמובן על הדרך גם כלפי החטופים והנרצחים שלנו בטבח של 7 באוקטובר. אבל מה קורה הבוקר, כנסת יקרה? אנחנו מתכנסים פה בפגרה כשאיום הטילים האיראני מתנוסס מעל ראשינו, לא כדי לדון באיום הביטחוני, לא כדי לדון בחטופים, בעסקה שצריך להביא אותה במהרה, אלא לדון בהטבות לערוץ הבית הפרטי, ערוץ 14. לשם כך כנסת ישראל מתכנסת היום בפגרה. ביום שבת, אני רוצה להזכיר, עצרתם כמה אנשים באשמת אכילת ג'חנון בפיקניק בדשא.

שזה לא עזר בהסרת האיום התימני על מדינת ישראל. לצערנו הג'חנון עוד מאיים עלינו וימשיך לרדוף אותנו. איום הפחמימות.

מזל שיש לנו משטרה - - - פחמימה זה איום, פחמימה זה איום. פחמימה זה איום לחלוטין. - - - פחמימה ריקה.

אני בעד שמירת נגיעה מהפחמימה הזאת, אגב. אבל אני אומרת, מזל שהייתה לנו משטרה שבאה לאכוף את הג'חנונים בצורה כל כך מסורה, מיידית, נחושה.

כי לא ראיתי את זה כשבשדה תימן, זוכרים שהייתה איזו תקרית כזאת בשדה תימן?

לא, זה תימנים אחרים.

כנראה לא היו ג'חנונים, אז המשטרה לא הגיעה. אולי השוטרים היו רעבים באותו בוקר. בכל אופן אני אתמול קיוויתי, כשראיתי את הפרסומים שח"כים והממשלה קיבלו טלפונים לווייניים, שאולי זה יסדר להם את הקליטה במוח. אבל מסתבר שגם זה לא קרה. לצערנו מדינת ישראל עדיין מתנהלת בצורה ביזיונית.

לאור כל הדברים שאמרתי, בטח על החקיקה הזאת,

אני כל כך מכבדת את יו"ר ועדת הכלכלה חבר הכנסת דוד ביטן, וגם אם אני לא מסכימה איתו, אנחנו יודעים להגיד את הדברים בצורה ראויה ונכונה ולא מכפישה, רדודה ונמוכה. אבל במקרה הזה אני באמת לא מסכימה איתו. רציתי רק לספר לכם, אם אנחנו כבר במהפכה התקשורתית של השר קרעי,

כי מסתבר שחברת הכנסת גוטליב סיפרה לנו שצריך להוציא להורג עיתונאים.

זה חלק מהמהפכה התקשורתית לדבר על עיתונאים. אז עשיתי לזה בדיקה. נכון לשנת 2020 שיאנית הכליאה של עיתונאים בעולם היא סין, פגיעה בעיתונאים, הוצאתם להורג נפוצה, תנחשו איפה? במדינות דיקטטוריות אפלות כאלה. אבל חברת הכנסת גוטליב מציעה לנו ללמוד מהם ולהתחיל להוציא להורג עיתונאים. אגב, נכון לשנת 2019 המדינות שבהן נכלאו עיתונאים במזרח התיכון, אני אתן לכם כמה דוגמאות: במצרים, 34, בסעודיה, 32,

26 ובטורקיה, 25. יש לנו ממי ללמוד,

אנחנו צריכים ללמוד מהמדינות האלה איך להתנהל מול עיתונאים במדינת ישראל.

זה בסדר גמור אם יש ביקורת על מה שכותבים עיתונאים, מותר גם להגיד את הביקורת. אבל מכאן ועד להציע להוציא אותם להורג נראה לי שהדרך די ארוכה.

במדינת ישראל נעצרו בעבר עיתונאים אך ורק מעבר לקו הירוק, ונכון להיום אין אף עיתונאי במדינת ישראל שהוא עצור, עד כמה שאני יודעת. אולי הממשלה כבר קידמה איזה משהו שאני לא מכירה. נצטרך לראות.

אבל זאת פרקטיקה שלא נהוגה במדינות דמוקרטיות, גבירותיי ורבותיי. אני מציעה לממשלה להתאפס, להיזכר שאנחנו בינתיים עדיין מדינה דמוקרטית, והכי טוב יהיה אם הממשלה הזאת תוחלף, ובאופן מיידי. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי.

תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, אני רואה גם את השר כאן, שמעתי את ביטן, שדיבר חצי שעה. אני אסכם לכם בדקה: החוק הזה, חוק ה-KK, אני קוראת לו, קרעי את קלנר, קלנר את קרעי,

חצי שעה הוא דיבר, ותכלס בסוף החוק מאוד פשוט. אגב, גם, שלי, כל כך הרבה זמן הייתם שם בדיונים. החוק הזה בעצם פוטר מדמי ההפצה, ומכיוון שהתאגיד ישלם זה בעצם הציבור ישלם, כי התאגיד זה אנחנו, ובעצם תפרו את החוק למידות של ערוץ 14. ואז באו מהייעוץ המשפטי ואמרו: זה לא מתאים רק ערוץ 14, בואו נפטור את כולם. אז פטרו את כולם, ואיזה יופי, ואזרחי ישראל ישלמו מיליונים.

תראה, בדקה,

הסברתי את מה שביטן הסביר חצי שעה. אבל אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלי על חוק ה-KK, אני רוצה לדבר איתכם על בוני וקלייד הישראלים, שאתם לא תאמינו,

כמובן, זה אירוע טרגי, אבל בואו ואספר לכם מה קרה ביום ראשון. אז ביום ראשון, לצערנו הרב, היה פיגוע בחולון. אני גם רוצה לציין את רינה דניב, זיכרונה לרכה, ואת אברהם סומיכי, זיכרונו לברכה, שני אזרחים ישראלים שיצאו בבוקר לעבודה ולסידורים ונרצחו בזירת פיגוע.

ייבדל לחיים ארוכים, נפצע, ואני כמובן מאחלת לו איחולי החלמה מהירה.

מייד עם פרסום האירוע אץ לו רץ לו השר לכישלון לאומי אל זירת הפיגוע. אממה, הנהג של שר הכישלון, שגם הנהג עצמו הוא כישלון מהדהד, כידוע, הוא הדורס מרמלה,

הוא גם דרס מישהו, איחר. ובגלל שהוא איחר לא היססו בוני וקלייד, הלוא הם אילה ואיתמר בן גביר, ולקחו את הטיוטה של אילה ויצאו לזירת הפיגוע. אממה, שר לא יכול לנסוע בלי רכב משוריין, בעיקר שהוא האישיות השנייה המאוימת במזרח התיכון,

קודם כול ביבי, ולא אלי כהן, שיושב פה, אלא המאוים השני הוא איתמר בן גביר. איתמר שלנו ואילה, אני מזכירה לכם, בוני וקלייד הישראלים, אצו רצו לזירת הפיגוע.

שערו בנפשכם, אני אומרת לך,

אני רוצה לתאר לך את הכביש: בוני וקלייד בטויוטה, מקדימה רכב של מאבטחים, מאחורה רכב של מאבטחים, שכורזים לו: אדוני השר, תעצור, תעלה לרכב המשוריין.

מה? מה? איך מישהו, תגיד, אתה רואה את הסצנריו הזה?

אנחנו על כביש 60. ואל תתבלבל, הוא עובר דרך חברון, והוא עובר דרך הגדה, אזורים שהוא מאוים

אבל שום דבר לא יניא אותו מלהגיע לזירת הפיגוע. וכמובן, במקום להגיד: אני אשמור עליכם, הוא אומר לאזרחי ישראל: תשמרו על עצמכם. נורא פשוט. אגב, כמו שהוא היה מגיע לזירה שלנו, רק לצערי, בזירת הפיגועים אצלנו בשלושת הפיגועים, הוא כמובן האשים אותנו וכמובן את הממשלה. כשבן גביר מגיע לזירה הוא אומר לכולם: אל תסמכו עליי, תסמכו על עצמכם, תביאו נשק. עזבו שגם מי שנטרל את המחבל הוא שוטר. אבל מה לו ולעובדות, ומה לו ולאמת. מילה אחת למאבטחים של בן גביר: תנחומיי. אין לי מילה אחרת. הם מוצאים את עצמם בסיטואציות שהן לא מוזרות, אלא הן סיטואציות הזויות. שתבינו,

זאת לא פעם ראשונה, בפברואר 2024 הוא ברח להם שוב והסתנן לרכב של שכן. עכשיו, אני אומרת לעצמי, השכן יוצא בבוקר לעבודה, נכנס לאוטו, ופתאום נכנס אליו השר הזה. תאר לעצמך,

אתה יוצא בבוקר לעבודה, במקרה אתה שכן של שר החידלון, הוא נכנס לך לתוך האוטו, ואתה צריך עכשיו לנסוע מהר מהר, ובאמצע המאבטחים כורזים לך: אדוני השכן של בן גביר, תעצור את הרכב. אגב, אני בטוחה שאתם נהנים, אבל תחשבו על המאבטחים המסכנים האלה.

הם עצרו את האוטו של השכן,

המטורף הזה, והכניסו אותו לתוך האוטו. וככה אצו ורצו לעבודה. תראו, ראינו כאן דברים. סגלוביץ' מחייך, כי הוא גם ראה דברים מטורפים בתפקידו הקודם, אבל ששר בורח למאבטחים כשהם עוצרים, תחשבו גם על הנוסעים בדרך, איזו סכנה. לא מעניין אותו, הוא שם פס. איילה ואיתמר, הלוא הם בוני וקלייד הישראלים, הגיעו לזירת הפיגוע.

אני מסיימת. אחריהם הגיעו המאבטחים. אגב, אחריהם הגיע גם הנהג, ההוא הדורס מרמלה. נזכר להגיע לעבודה.

תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף. חברי הכנסת, הצעת החוק שלפנינו מבקשת לבצע השתלטות עוינת על התקשורת, לפגוע בחופש העיתונות ובשידור הציבורי, וכל זה באמצעות הטבות לערוץ השקרים וההסתה, ערוץ 14. מה היינו עושים בלי פסגת העיתונות של אותו ערוץ, שביום הפוטש הפשיסטי בשדה תימן בחר לאפשר ריאיון הסברה של חמושים רעולי פנים, שזה עתה שבו משדה המרד? אותו ערוץ נתעב גם מסית נגד יוצאי מדינות חבר העמים ומצטיין בהסתה נגד האזרחים הערבים ובהתייחסות אליהם כאויבים מבית ותומכי טרור. אפשר לומר בפשטות שערוץ 14 משקף נאמנה את פניהן הכעורות של ממשלת הזוועות וקואליציית הדם, הגזע והדמעות.

אין פלא שדווקא הוא זה שזוכה לגיוס מלא מהקואליציה. לא משפחות החטופים, לא מפוני ועקורי הצפון, לא קורבנות הטבח בנגב המערבי, הטייקון של ערוץ 14 והאספסוף שבעקבותיו הם קהל היעד של הקואליציה.

טיפוסי הוא לשליטים דיקטטוריים ולמשטרים טוטליטריים לפעול בכוחנות לעיצוב אמצעי התקשורת בצלמם ובדמותם ולרדוף בבריונות את מבקריהם. הדיקטטורים של המאה ה-21 שולטים באמצעות הספין. בספרם Spin Dictators מתארים פרופ' סרגיי גורייב ופרופ' דניאל טריזמן את הדיקטטורות של המאה ה-21. בעבר היו אלה דיקטטורות שבסיס כוחן היה בהטלת אימה, אבל בעולם של מודרניזציה, גלובליזציה ונגישות למידע, השליטים נדרשים לשיטות מתוחכמות יותר כדי לבצר את כוחם. שליטת הדיקטטורים של הספין מושגת באמצעות הטעיה והולכת שולל. ברגעי לידת המשטר הדיקטטורי, ובשעה שהוא עודנו מחויב כביכול לעקרונות דמוקרטיים, למרות שבפועל פועל למוססם, מחנות מעצר, העלמת מתנגדים וצנזורה גורפת, הם מוחלפים על ידי ספינים, בוטים, יחצנים, שימוש ציני בחוקים ושליטה מוחלטת בשיח. כך גם הבחירות לפרלמנט הופכות לסרק ותו לא. הדיכוי של הרודנים פשוט הפך הרבה יותר מתוחכם. דיקטטורים של ספין, כתבו המחברים, ואני מצטט, מרכזים כוח ושולטים למען האינטרסים של עצמם ולא של האזרחים שלהם. מרביתם מושחתים מאוד, והם שואפים להפיץ שחיתות במדינה שלהם וגם בחו"ל, לצרף בני ברית ולהשיג את מטרותיהם באמצעות מניפולציות. ומכיוון שהם חופשיים מעיניהם הפקוחות של מוסדות דמוקרטיים ותקשורת חופשית, הם עלולים להוביל לאסון. כך כתבו בספרם. זה בדיוק מה שהחוק הזה מבקש לעשות, להכשיר את הלבבות לדיקטטורה של נתניהו ולממשלת ההפיכה המשטרית ולסרס את התקשורת החופשית. במקום כלב שמירה של הדמוקרטיה הופך ערוץ 14 את העיתונות לכלב שעשועים של השלטון, המאולף לשמש ככלב תקיפה כלפי מתנגדיו. עדות לעומק החדירה של ההיגיון הדיקטטורי לתוך התקשורת, המושג באמצעות הליכי חקיקה מעין זה, ראינו בהכנסת סוס טרויאני ביביסטי כמנכ"לית לחברת חדשות 13. זה מה שהממשלה רוצה, תקשורת חנפנית ומתרפסת שתפעל להשתיק כל מי שמעביר ביקורת על שלטון ההון, על המלחמה, הכיבוש, הגזענות והאפליה, תקשורת שתחגוג הוצאות להורג ללא משפט ולא תשאל את השאלות הקשות, תקשורת שתעלים מהציבור את הפשעים הנעשים ברצועת עזה ואת הסבל האנוש׳ הבלתי-יתואר שם, כמו גם את הטיהור האתני האלים והרצחני שמובילים מתנחבלי הגדה, תקשורת שתהיה עבד לאינטרסים הכלכליים של הטייקונים, שאותם הנאשם נתניהו יודע מניסיון ארוך שנים כיצד לשחד, תקשורת בשירות רודנות הספינים הכהנאית, שתכשיר את הלבבות להפיכה המשטרית המשיחית. כל מי שמציג לאזרחי ישראל את האמת, כל מי שחושף שחיתות או עוול, כל מי שמרים קול זעקה ציבורית יועלם מהמסך, יצונזר ויושתק. ממשלת הרודנות טרם הצליחה במזימתה להשתלט על כלל התקשורת בישראל, ובזכות זאת נחשפו למשל דברים חשובים שאמר שר הביטחון לנתניהו, ואני מצטט: לא תהיה עסקה עם התנאים שהכנסת, ואתה יודע את זה. אין שום סיבה ביטחונית לעכב את העסקה. כיוון שאנחנו מדברים בכנות, אגיד לך שאתה, נתניהו, עושה שיקולים שאינם לטובת העניין. כך אמר שר הביטחון. דברי התוכחה הללו נאמרו בישיבת הממשלה טרם יציאת המשלחת הישראלית לקהיר, אך המשלחת חזרה ללא כל התקדמות ממשית וללא בשורה למשפחות ולחטופים המיוסרים. ואיך יתקדמו במשא ומתן? הרי ראש מפקדת החטופים בצבא אלוף במיל' ניצן אלון לא צורף למשלחת בשל דרישתו הישירה של נתניהו. אולי זה קשור לכך שאלון העז לומר בישיבת הממשלה שהמלך הוא עירום ולהציב מול נתניהו שביב של אמת. וכך אמר: אתה יודע שכל הפרמטרים שהוספת לא יתקבלו ולא תהיה עסקה. עם מה שאתה אומר אין לנו מה ללכת, אמר אלון. מעל 300 ימים שלחטופים אין לאן ללכת, והם עדיין נמקים בשבי החמאס ומופקרים על ידי ממשלת הדמים. אתמול, ביום הולדתו של אריאל ביבס, שאותו ציין בשבי, כתבה דודתו: אני פונה אליך, ראש הממשלה, זה לא מספיק להחזיק תמונה. הגורל שלהם בידיים שלך. יש עסקה שאתה חתום עליה, אל תוסיף לה שינויים, אל תציב גבולות אדומים חדשים.

תסיים את המלחמה, תביא אותם הביתה. די לדיבורים על נקמה והרס, ד׳ לאובדן ולמוות. הגיע זמן לתקווה, לבנייה מחדש, לחיים. היום ניפגש בכיכר, ויחד עם בני המשפחה נדליק נר על עוגה, ובדקה של שקט נבקש את שובם של אריאל, של המשפחה ושל כל החטופים. נבקש את החיים לשיקום ואת החללים לקבורה. זו לא רק תקווה או משאלה, זו דרישה. זו זעקה. אבל ראש הנחש ממשיך להתעלם. אתה, נתניהו, אתה האחראי למותם של החטופים בשבי, אתה האחראי למותם של אלפים. למען ביצור שלטונך אתה מוכן לשפוך גם את דמם של החטופים ולסכן את החיים עצמם, שלנו ושל עמי האזור כולו, במלחמה עקובה מדם שניתן למנוע. כמה עוד? כמה עוד תכריח את משפחות החטופים למחות ולהפגין? כמה עוד תתיש את המשפחות לזעוק את כאבן כי אתה וכנופייתך ליבכם אבן? כמה עוד תסית נגדם כאילו דרישתם הצודקת היא שמונעת את הבלי הניצחון המוחלט, ה-Endsieg? יגב בוכשטב, שהכרתי, שהיה בחיים כשזוגתו רימון שוחררה במתווה הראשון, מת בשבי החמאס בשל סירובה העיקש של ממשלת הזוועות והעומד בראשה לקדם מתווה שחרור נוסף. זו הוכחה אחת מני מתים רבים שדם החטופים על הידיים שלכם. מתווה נוסף לא נחתם, וגם לא ייחתם כל עוד נתניהו עומד בראש. נתניהו, ידיך שפכו גם את דמם של עמירם קופר, יורם מצגר, חיים פרי, נדב פופלוול וכנראה שעוד לא מעטים, שיכלו להשתחרר אילו ראיתם אותם, ולא את שלמות הקואליציה ונישול העם הפלסטיני לנגד עיניכם. די כבר לטירוף הדמים המשיחי. אין ניסים, יש בני אדם שגוועים בייסורים, ואתם בקואליציה בזדון ובזחיחות עושים להם וידוא הריגה. כרגע שיכרון הכוח מעביר אתכם על דעתכם וזחיחותכם בשמיים, אך לא לאורך זמן. קריסתכם תהייה כשל איקרוס: ככל שאתם יותר קרבים לשמש הפשיזם השורפת, כך כנפיכם נמסות יותר והתרסקותכם תהיה קשה יותר.

יהודים וערבים, משפחות חטופים ותומכיהן, אנשי צדק ושלום שעדיין נמצאים פה במיליונים, לא נעזוב אתכם במנוחה ולו לרגע. נילחם בכם וכנגד פשעיכם בכל כוחנו, עד שתסתלקו מחיינו לנצח. די למלחמות ולכיבושים. את כולם, עכשיו. תודה רבה. הודעה למזכירות הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אושר שקלים, יאסר חוג'יראת, טטיאנה מזרסקי,

אחמד טיבי ואברהם בצלאל בנושא:

חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. עשר דקות. כבוד יושב הראש, חבריי חברי הכנסת, 305 ימים למלחמה, 115 חטופות וחטופים עדיין בשבי החמאס. ישראל נמצאת במלחמה רב-זירתית ובדריכות שיא לקראת הסלמה משמעותית מצד חיזבאללה ואיראן. וכנסת ישראל, רואות עיניכם, יוצאת לפגרה, פגרה ארוכה במיוחד של יותר משלושה חודשים, פגרה מיותרת, פגרה שהיא יריקה בפניו של הציבור, שמצפה ממנהיגיו, ובצדק, לעבוד. רשימת המשימות שמוטלת על הבית הזה ארוכה: 115 חטופות וחטופים שצריך להחזיר, עשרות אלפי עקורים שצריך למצוא להם מענים, מילואימניקים שעסקיהם קורסים, מערכת חינוך במשבר, מערכת בריאות חולה, תוכנית פעולה ליום שאחרי. רשימת המשימות הדחופות והחשובות ארוכה מאוד, ושבוע לאחר פתיחתה הרשמית של הפגרה, הינה אנחנו מוצאים עצמנו אתמול והיום במליאה עובדים. ובשביל זה ביטלו דיוני ועדות, שכן נוגעים לענייני החירום,

נכון מאוד. על פניו זה מתבקש ומבורך שבאנו לעבודה ולעבוד, אבל רק על פניו, כי מספיק להציץ בסדר-היום של המליאה גם אתמול וגם היום כדי להבין עד כמה קואליציית הבלהות מנותקת מהמציאות, מנותקת מהעם, מנותקת מהצרכים האמיתיים של המדינה. במקום לעסוק בעסקה לשחרור חטופות וחטופים, במקום לתת מענה חינוכי לילדי העקורים, במקום למצוא דרכים להתמודד עם יוקר המחיה הנוסק, במקום לעסוק באלף ואחד נושאים חשובים, חיוניים, מבקשת הקואליציה לעסוק בשורה של חוקים שכל מהותם הישרדות פוליטית של הקואליציה עצמה, לא של המדינה, לא של אזרחי המדינה, הישרדות הקואליציה. חוק הרבנים המושחת שנועד לייצר עוד ועוד ג'ובים על חשבון הקופה הציבורית המידלדלת, חוק התקשורת של הפרוקסי של נתניהו, חבר הכנסת קרעי, שנועד לתת הטבות מפליגות לערוץ התעמולה הפרטי של ראש הממשלה, תקדים של שליחת יד לתקציב תאגיד השידור, בניגוד לעמדת משרד המשפטים, וחברים, זה ממש לא קשור לחיסכון. הצעת החוק פוגעת בתחרות, בשוויון ובשידור הציבורי, וגם ברגולטור. שורה של חוקים שממשיכים את ההפיכה המשטרית, בהדרגה ובשיטת הסלאמי, ופוגעים פגיעה קשה בדמוקרטיה הישראלית. הקואליציה הזו כל כך עסוקה בעצמה שהיא שוכחת שתפקידה לעסוק באזרחי המדינה. למזלנו, הקואליציה הזו גם כל כך מסוכסכת בתוך עצמה שהדיונים על החוקים הרעים שלה נדחים פעם אחר פעם. אומנם כל עיכוב וכל דחייה של חוקים רעים אלה הם לטובה. ממשלת ישראל, מתי אתם מתכוונים לעסוק במה שחשוב באמת? מתי אתם מתכוונים, חברי הקואליציה, להתעשת, להתעורר ולזכור שאתם נבחרי ציבור, עם אחריות כלפי הציבור, עם תפקיד שאתם פשוט מועלים בו? מתי תתחילו להעדיף את טובת הציבור שבחר בכם, שאותו אתם אמורים לשרת, על פני טובתכם האישית וטובתם של עסקנים ובעלי עניין שטובת הציבור מהם והלאה? מתי נגיע לפה, לבית הזה, למליאת הכנסת ולדיוני הוועדות כדי לעסוק במה שצריך לעסוק בו באמת? אני רוצה לעבור במעבר חד לנושא שהוא באמת חשוב. צבי זוסמן, אביו של בן זוסמן, זכרו לברכה, שנפל ב-3 בדצמבר 2023 בקרב בצפון רצועת עזה, ביקש לשאת תפילה למען שחרור שבוינו וחטופינו: יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שתשלח אורך ואמתך לראשיה, שריה ויועציה של ממשלת ישראל, ותקנם בעצה טובה ותאיר עיניהם לקבל הצעות אחראיות המונחות לפתחיהם כדי להביא לשחרור שבוינו וחטופינו. אבינו מלכנו, עזרנו להוציא שבויינו מצלמוות לחיים, ונהיה כולנו עטורים בעטרת הניצחון והחיים, ונאמר אמן. מדינת ישראל נמצאת במלחמה רב-חזיתית, ועל מדינת ישראל ואזרחיה מוטל צל איומים כבד: חיזבאללה, איראן, חות'ים, חמאס והיד עוד נטויה. חיילנו נלחמים בעזה ובצפון, ביהודה ושומרון, יישובינו מופגזים בכל יום, אזרחים נרצחים בפיגועים, ובכל רגע אנחנו עשויים למצוא עצמנו תחת מתקפה מסיבית שתגבה מחירים כבדים חלילה בקרב חיילים ואזרחים כאחד. אנחנו במצב חירום אמיתי, אזעקת אמת, והציבור הנפלא שלנו נחוש, חסון, מגויס. ולצה"ל שלנו, לצבא שלנו, שמגן על כולנו, יש צורך קריטי בחיילים. הצורך בכוחות שיגנו על ישראל הוא צורך חיוני, צורך קיומי. האויבים הרבים שלנו מאיימים על כולנו, ולכן מובן שכולנו מחויבים לקחת חלק בהגנה על המדינה. חובת גיוס לצה"ל היא בגדר פיקוח נפש. ועדיין, יש כאלה המאמינים שאין להם חלק במשימה הקדושה של הגנה על המדינה והגנה על חיי אזרחי המדינה.

חובה קדושה, כי הצלת חיי אדם היא קדושה מהמעלה הגבוהה ביותר. ישנם אלה שמאמינים שאחרים צריכים למות למענם בעוד הם יושבים בבטחה, במקרה הטוב באוהלה של תורה, אבל במקרים רבים פשוט בבטלה, אזרחים שלא רק שאינם נוטלים חלק בנטל, אלא מייצרים זירה פנימית נוספת שמכבידה על הנטל עוד, נטל על כוחות הביטחון בגלל הפגנות אלימות וחסימות כבישים, נטל ההתמודדות עם אלימות בבסיס הגיוס בתל השומר אתמול והיום מצד אלה שמבקשים לחמוק מחובתם, אלימות קשה שמופנית אפילו כלפי רב חרדי, הרב דוד לייבל, רב שמבין את גודל השעה ומנסה למצוא דרך לאפשר לצעירים לבצע את חובתם כלפי המדינה, לממש את הזכות הגדולה לשרת בצבא, כל זאת תוך שמירה על אורח חיים חרדי. האמת, אתמול כולנו כאן דיברנו במליאה על המראות הקשים מבסיס הגיוס תל השומר, כאשר במקום להתייצב, כמו כל צעיר ישראלי שמקבל צו ראשון, הגיעו צעירים חרדים לייצר מהומות בהמוניהם. במקום לגייס את רוח הקרב שניכר שהם אכן ניחנים בה לטובת הגנה על המדינה, הם מגייסים את רוח הקרב שלהם לפגיעה במדינה, לפגיעה בצה"ל, לפגיעה בחיילים, לפגיעה באלה שכבר רוצים להתגייס, למרות שהם היו מועטים אתמול, לפגיעה בשוטרים ולפגיעה באנשי תקשורת. שמענו השוואות מחרידות מאותם פורעים: שהצבא גרוע מאושוויץ, שמענו את הקריאה: נמות ולא נתגייס.

קריאות שקורעות את ליבו של כל הורה שילדיו מסכנים את חייהם מדי יום כדי להגן עלינו, על כולנו, יריקה בפניהם של הגיבורים שנפלו בשדה הקרב, פשוט ביזוי המת. זו אינה יהדות. זה אינו עולם התורה. זו אינה מלחמת קודש, זה חילול הקודש. חד וחלק, חילול הקודש. אין ספק, לתפילות יש תפקיד. לימוד תורה הוא חלק מהותי מזהותנו כעם וכמדינה. חשוב לטפח אותו, חשוב לאפשר אותו, אבל לא בכך מדובר. הסירוב העיקש, בכל מחיר, של ההנהגה החרדית שלא לאפשר לצעיריה לקחת חלק בנטל הוא לא קידוש השם ולא הצלה של עולם התורה,

שימוש ציני, צבוע ואלים,

אלים ובריוני, בזהות היהודית ובתורה הקדושה, שהם חלק בלתי נפרד של החברה הישראלית: חרדים, דתיים לאומיים, מסורתיים וחילונים כאחד, כל אחת ואחד על פי דרכו. המאבק הזה נגד גיוסם של צעירים חרדים הוא מעילה בערך הערבות ההדדית, המרכזי כל כך ביהדות. אני קוראת כאן למנהיגי הציבור החרדי,

קראו לכולם לעשות את חובתם ואת הזכות הקדושה של שירות בצבא. כך לא נראה קידוש השם, כך נראה חילול השם, וחייבים להפסיק את זה עכשיו. תודה רבה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול היה יום הולדת חמש לאריאל ביבס. לא יכולנו להגיע לעצרת כי היה כינוס מליאה, שהייתה אמורה לדון בכמה חוקים. חוקים אלה מסמלים את כל מה שרע ומופרע בממשלה הזאת. בזמן מלחמה היה אמור לעלות חוק שירותי הדת היהודיים, תנאי פוליטי של ש"ס. מול התנאי הזה מוציא השר לביטחון לאומי הודעה שאם לא ייתנו לו מקום בקבינט, יצביע נגד החוק. רק במדינה שאיבדה כיוון, שבה הקברניט נתניהו יושב חסר כיוון על ספינה טרופה, שרק הרוח וזרמי המים מניעים אותה, יכול להיות מצב כזה. רוחות מלחמה, אזרחים מודאגים, ראש הממשלה ושריו לא מדברים עם הציבור, אך מראים לנו גם ביום זה מה באמת חשוב להם. והיום אנחנו כאן, בכינוס מיוחד עבור החוק של קרעי שנותן הטבות לערוץ 14. מישהו יכול להסביר איך זה קשור למלחמה, לחטופים, לאיומים שסביבנו? זה קשור רק לדבר אחד, לבייס של נתניהו, לא למדינה. ביום שבת האחרון התעורר לו איתמר בן גביר מהשנ"צ בכפר הרא"ה, והחליט ללכת לבקר ביישובי עמק חפר, ונכנס לקיבוץ עין החורש. מישהו יודע מדוע? האם פגש את כיתת הכוננות? האם בדק את מרכיבי הביטחון? האם נפגש עם ראשי היישוב ומנהלי הקהילה? התשובה היא לא. הסיבה היחידה היא לנסות ולעורר,

פרובוקציה, עוד ציוץ, עוד אייטם בתקשורת. ואכן, לא איחר הזמן, צייץ איתמר בן גביר: "קיבוצניקית יקרה, עברו הימים שאתם לא מכניסים לקיבוץ - - - שלכם מהדעה הנכונה או מהעדה הנכונה. באתי, סיירתי, התרשמתי." רגע, הוא לא בעד ועדות קבלה? לי זה לא חדש. משירותי הקודם במשטרת ישראל אני זוכר את איתמר בן גביר שנים רבות, עוד לפני שהיה ח"כ, מסתובב ביישובים ערביים: באום אל-פחם, במקומות נוספים, בשם חופש התנועה. זה האיש, פרובוקטור, הפעם עם חליפה, עניבה ושמירה. אבל מי שתפר לו את החליפה הוא החייט נתניהו, שתופר כל דבר,

לפי מידותיו הוא, כי הפרובוקטור הגדול זה הוא, נתניהו. והיום הוא שר לביטחון לאומי. תחת כהונתו הפשיעה משתוללת, עם 138 נרצחים בחברה הערבית עד היום, לעומת 106 בכל שנת 2022. כן, 2022, זו אותה שנה שנתניהו לא היה ראש ממשלה, והייתה הפעם היחידה שירדה הפשיעה. ביום ראשון בלילה קרוב מאוד לעין החורש, בעמק חפר, ביישוב באקה אל-גרבייה, נרצחו שני אנשים, אחרי עוד שני נרצחים שהיו בסוף השבוע במרכז תל אביב, בשרונה ובחיפה. לשם בן גביר לא מגיע. שם הוא לא מרגיש צורך להראות משילות. משילות זה ההפך מכל מהותו. בן גביר מייצג בלגן, חוסר תפקוד, חוסר סדר, כאוס. ביטוי זועק לחוסר משילות הוא מה שקורה בג'דיידה-מכר, שעדיין מוצפת בזבל בשל מאבק בין עבריינים כבר חודשיים. לשם בן גביר לא מגיע. שם הוא לא עושה סיבוב עם חיוך. שם גם לתוצאות של ביצועיו הכושלים יש גם צבע וגם ריח. 21,000 תושבים בטוחים שאין מדינה, חלקם בטוחים שהמדינה נגדם. זה לא מעניין את בן גביר, זה לא מעניין גם את הממשלה. האמת היא שהריח בג'דיידה-מכר הוא הריח שנודף מהממשלה הזו. בשבוע שעבר נפל דבר: חבר הכנסת סוכות מהציונות הדתית, סגן יושב-ראש הכנסת ואטורי, שיושב פה לידי, מהליכוד, והשר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, פרצו לבסיס צבאי. חבר הכנסת סוכות פורץ לבסיס, אחר כך מגלגל עיניים לשמיים ומספר סיפור על חסינות. זו לא חסינות, זו בריונות, זו עבריינות. הם לא באים לשם לבד, הם מתדלקים את אנשיהם. בן גביר מצייץ לפצ"רית שתניח לחיילי צה"ל, עוד גיבור גדול שלא שירת מעולם, ובפועל הם תוקפים חיילי צה"ל בבסיס. ממשיכים משם לבית ליד, מראות שלא נראו מעולם של חיילים רעולי פנים עם נשק, מאחוריהם חברי כנסת שנואמים, ומשטרה? אין משטרה. מההתקפה הפרועה הזאת על החיילים אין אפילו עצור אחד. מצבה של משטרת ישראל לא היה קשה כל כך מעולם, לא רק בשל ביצועים כושלים, אלא בעיקר בשל צביעתה בצבע פוליטי על ידי שר, ובשל העובדה שחלק ממפקדיה איבדו את המצפן. התנהגותם העבריינית של חברי כנסת, בשילוב חוסר טיפול ואכיפה, גרמו לרמטכ"ל להגיע לבית ליד. דבר נוסף אירע באותו מקרה, והמחשבה היחידה שהייתה בציבור, לצערי, היא שהמשטרה בכוונת מכוון לא הגיעה. חוסר אמון של הציבור אפילו באפשרות שקרתה תקלה, טעות או אי-הבנה של גודל האירוע, זה הביטוי העמוק ביותר והקשה ביותר של צביעת המשטרה בצבע פוליטי. משטרה בחברה דמוקרטית לא יכולה לפעול ללא אמון ציבורי.

אמון הציבור הוא כלי מרכזי ביכולתה למלא את תפקידה. רק שיטור בחברות שאינן דמוקרטיות אינו זקוק לאמון ציבור. תודה רבה. הכיוון שבו הולכת משטרת ישראל הוא כיוון מסוכן, ומי שיכול לעצור הם רק מפקדי המשטרה. חובתם לפעול על פי החוק, על פי הדין בלבד. חברת הכנסת יסמין פרידמן.

ישראל, כותב ככה, אומר ככה: אין לי את הזמן והיכולת, אבל כל מי שיכול לשפוך אור על מארג התורמים לאחים לנשק והאינטרסים, אשמח שישתף איתי את המידע. משהו פה מרגיש חולה מאוד. חייבת להיות פה שקיפות. זה בא מבית מדרשו של חוק המתנות, עמית הלוי, חוק המתנות שניסו להעביר פה, שנותן לגיטימציה לראש הממשלה, לאשתו ולילדים שלו לקבל מתנות. - - - וברדוגו מדבר על שקיפות של תורמים לאחים לנשק. אז אולי תעזור לברדוגו להבין מה זו שקיפות. אני מהמר שלא קראת את החוק הזה עד הסוף.

כן, אני ישבתי בכל הדיונים של החוק הזה. אם היית קוראת, היית תומכת אולי.

שום דבר לא יצדיק את החוק המושחת הזה. שום דבר. אנחנו עוד קוראים את חוק טבריה. עם - - - כן, בדיוק. אבל עכשיו מזמינים אותנו לקרוא את - - - מה קורה עם חוקים כאלו באנגליה? מה קורה בכל מדינה בארצות הברית - - - שיש חקיקה פרסונלית - - - מה קורה עם הגבלת כהונה בארצות הברית? חברי הכנסת. מה קורה עם - - - מחוקקים בארצות הברית? תודה. תודה.

חבר הכנסת נאור שירי. חבר הכנסת נאור שירי. אני מת על ההשוואות האלה. תודה. עכשיו כל פעם, באמת, אני אתמול בלילה כמעט ולא ישנתי. הבטן שלי התהפכה, כי כל פעם שאני חושבת שאי-אפשר לרדת נמוך יותר אני מתבדה. השבוע זה היה סרטון של שני צעירים ברכב, מגיעים להפגנה של משפחות חטופים עם מוזיקה מחרישת אוזניים, יורדים מהרכב, מתחילים לרקוד ולמחוא כפיים, שונאים את משפחות החטופים. והמוח שלי מסרב לקלוט את הסיטואציה. הוא סירב לקלוט את זה שאדם מבוגר, בגיל שלי, עמד מול הפגנות חטופים וכל פעם שהקריאו שם של חטוף הוא הוציא ועשה תנועה מגונה שאי-אפשר לחזור עליה כאן. כל שם, תנועה מגונה. ואני מתביישת. אבל גם אתם צריכים להתבייש, אני לא היחידה שצריכה להתבייש. הקואליציה הזאת הפכה צביעות, התחמקות והסרת אחריות למקצוע מבוקש, מבוקש באולפני הטלוויזיה, כשמטיפים מרעילים מצייצים עצמם לדעת נגד אחים לנשק, בזמן שאתם יושבים בממשלה עם מפלגות שסרבנותן היא אומנותן. איפה נשמעה צביעות כזאת? וכולנו יודעים שאם תיקלעו לצרה, מי שתרצו שיציל אתכם הם אחים לנשק ולא השר לביטחון לאומי. ממש לא. איך אתם ישנים בלילה בידיעה שיש לכם חלק גדול ונכבד בקרע, בטבח שקרה ועדיין קורה במדינת ישראל? אולפנים מייצרים כובעים עם המיליםtotal victory . ככה נראה total victory?

ככה נראה total loss. הרעל זורם ברשתות וזולג לרחובות, כובש לבבות שבורים. הרי כולם כאן יודעים שלטבח כזה לא מתכוננים בחצי שנה. כולכם כאן הייתם ונכחתם בזמן שכל גורמי הביטחון הזהירו מפני ההפיכה המשטרית שלכם, אבל סירבתם לעצור, אטמתם אוזניכם. ועכשיו אין לכם ברירה, אתם חייבים למצוא אשמים אחרים, כי איך תצדיקו את ההיאחזות שלכם בתפקיד? איך תצדיקו את המעשים שלכם בדפי ההיסטוריה?

אתם אשמים. אתם אשמים במה שקרה ואתם אשמים במה שקורה גם עכשיו. עוד זוכרת את ההלם של הקואליציה בקבוצת הווטסאפ המשותפת. כל יום הכנסת פרסמה את הטבלאות הכי עצובות שראיתי בחיים שלי, טבלאות של הלוויות. למעט בודדים לא נכחתם בטבלאות האלה, לא השתבצתם בהלוויות. לא יריב לוין, לא קרעי ולא השר לביטחון לאומי. זה שקר מתועב, יסמין.

לא נכון, גם הוא היה בניחומים, למה להגיד סתם?

כולם היו, כולם היו. עד שמכונת הרעל ודף המסרים הגיעו. אבל שום כמות לייקים, ציוצים ורעש לא תכסה על כישלונות. בסוף הכול צף. בסופו של יום זה יגיע לאזרחים, זה יגיע לעיר שלהם, לשכונה שלהם ולכיס שלהם. לא ייאמן שרק לפני שנתיים רבנו כאן על הכנסת חמץ לבתי החולים.

היום בתי החולים מלאים בפצועים בגוף ובנפש, אבל אתם לא קשורים. לא ידענו, לא שמענו, לא ראינו.

תודה. חבר הכנסת יוסף עטאונה. אני חושב שצריך להגיד את האמת ולתקן. היו 90, אופיר, כמה היו, 95 ח"כים בחמ"ל הזה, וכולם הלכו. ואני לא חושב שיש לאופוזיציה יותר מ-45 ח"כים ציוניים אז זה היה חצי-חצי בערך. אין מיעוט ולא כלום, היה שיתוף פעולה בין כולם. אני יודעת ואתה יודע שבודדים היו. לא כולם היו. לא רצו אותם, לדעתי. אני לא יודע נתון כזה. חמש דקות לרשותך, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, מדינה שלמה בכוננות אם תהיה תגובה, תהיה התקפה גם מאיראן, אולי מחיזבאללה, אבל אני רוצה לדבר על מתקפה ועל מלחמה ברגעים אלה, בימים אלה, שלא נפסקת לרגע אחד. אני מדבר על הריסת הבתים בחברה הערבית בכלל ובנגב בפרט. גם בעת הכי קשה הזו, המורכבת, בתקופה הזו, הממשלה הזו מוצאת לנכון בכל יום לבצע פשע בנגב. היום, היום, כוחות המשטרה ומינהל מקרקעי ישראל מכריחים אנשים בביר הדאג', אזרחים, להרוס את הבתים שלהם. לא קיים דבר כזה בשום מדינה בעולם שממשלה של מדינה מכריחה את האזרחים שלה להרוס את הבתים שלהם בידיים, ומשאירה אותם תחת כיפת השמיים בתקופה קשה זו, שסכנת טילים ומלחמה מרחפת על כל האזור. ולכן, מה שיקרה בנגב כתוצאה מההפקרות הזו הוא על המצפון של הממשלה הזו. הממשלה הזו היא לא רק עוצרת ולא רק מבצעת פשעים בנגב. הריסת הבתים בנגב שנמשכת כל יום היא פשע, אבל פשע לא פחות, מה שקורה בעזה. כולנו שמענו אתמול את שר האוצר. מה הוא אומר? להמית ברעב שני מיליוני אזרחים זה צודק וזה מוסרי. ישעיהו ליבוביץ' דיבר וניבא את שלב ההתבהמות כתוצאה מהכיבוש, היום, בצל הממשלה הזו, אנחנו חיים בתקופת ההתבהמות, כי אין בן אדם או בר דעת שיכול להתבטא בצורה כזו. לא יכול להיות מצב ששר בממשלה במדינה דמוקרטית אומר להמית ברעב שני מיליוני אזרחים פלסטינים בעזה. זה צודק? זה מוסרי? ועדיין שואלים למה יש תביעה בהאג. אני חושב שהדברים של שר האוצר אתמול הם פשע מלחמה. הדברים של שר האוצר, להרעיב שני מיליוני פלסטינים למוות, הם קריאה להשמדת עם. אין מקום לזה. על דברים כאלה בניגוד לחוק הבין-לאומי צריך להעמיד אותו לדין מיידי, לא רק בהאג להעמיד אותו לדין, ולעצור אותו. כי אדם כזה הוא מסכן לא רק את אזרחי המדינה, הוא מסכן את כל האזור במזרח התיכון בתפיסה הגזענית הפאשיסטית שלו. ולכן, כשבאים בטענות על עסקת החטופים ולמה אין עסקה, כולנו יודעים אבל אתם בוחרים להתעלם מזה, אין עסקת חטופים כי נתניהו לא רוצה בעסקה. מהרגע הראשון אמרנו שיש קבינט למלחמה ויש קבינט להישרדות הפוליטית של נתניהו. ואמרתי מעל דוכן זה מהרגע הראשון, כבוד היושב-ראש, אולי תשתיק אותם? אולי תיתן לי להגיד את הדברים שלי? חברי הכנסת, תודה רבה.

מהרגע הראשון אמרנו שיש קבינט מלחמה ויש קבינט הישרדות פוליטית של נתניהו. הקבינט של ההישרדות הפוליטית של נתניהו לא מעוניין בעסקה, לא מעוניין בסיום המלחמה, כי הוא יודע שאם מסיימים את המלחמה ואם יש עסקה, כולם תמורת כולם, הוא יודע שהוא לא יכול להמשיך במציאות הזו להיות ראש ממשלה, ולכן הוא בוחר להיות במלחמה כמה שיותר זמן. הוא לא מעוניין בעסקה, הוא מטרפד כל אפשרות לעסקה. כל גורמי הביטחון שנמצאים ובקיאים בעניינים אומרים את זה לאורך כל הדרך, שבשלו התנאים לעסקה להחזרת חטופים אבל נתניהו לא מעוניין בזה. תודה רבה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מישהו מוכן להסביר לי למה אנחנו בכינוס המליאה המיוחד הזה בתקופת חירום? מה היה כל כך חשוב אתמול?

אולי מאשרים תוכנית חדשה לבניין הכוח של צה"ל? אולי אנחנו נדון בהסכם להשבת החטופים? אולי סיוע למפונים, זאת הסיבה שאנחנו כאן היום? אנחנו במלחמה ורגע לפני הסלמה עם איראן ושלוחותיה, ומה חשוב לראש הממשלה? שוב שימון ושימור הקואליציה שלו. ג'ובים למקורבי דרעי והטבות לערוץ הבית של מכונת הרעל. אתמול בכנסת ממש שפשפתי עיניים. אזרחים לא ישנים בלילה, אבל השר קרעי, שופרו של נתניהו, יושב פה ומתעקש להעביר חוק מתנות עכשיו, לייצר לילה לבן של הצבעות. בקושי הצליחו לשכנע אותו להעביר את החוק מאתמול,

להיום בבוקר. האזור כולו בוער, אבל בדיוק עכשיו זה חשוב לתת מתנות לערוץ 14, או אולי זה תשלום לאלה שתוקפים את כל מוסדות מדינת ישראל, את המשטרה, מערכת אכיפת החוק, את הפיקוד הצבאי, את משפחות החטופים, לתת מתנות לאלה שמפיצים קונספירציות הזויות ומשסים ומסיתים תחת התואר של ערוץ מורשת. היה מצופה שאם כבר הקואליציה התעקשה להוציא את הכנסת לפגרה מיוחדת, ולמרות שממש עכשיו מטוסי צה"ל ממתינים בהיכון על מסלולי ההמראה, לא היה נכון יותר לנסות ולהעביר כמה החלטות וחוקים למען הציבור? אולי היום, במקום הטבות לערוץ 14, נעביר כסף למפונים? אולי למערכת החינוך שלנו, שמשוועת לניהול ולשיקום? אולי למערכת הבריאות הקורסת? אולי לרווחה? ממשלת ישראל, שברתם שיא שפל חדש. אנחנו במלחמה, ובזמן שהציבור יושב מתוח בבית ואין קשב לכנסת, גם לא לאמצעי התקשורת, כי כולם בכוננות שיא לתקיפה שתוביל אולי למלחמה כוללת, יושב ראש ממשלה בבונקר, וכופה העברת חוקים מנותקים ומושחתים. ואיש מחברי הקואליציה לא קם ואומר,

בזמן שאזרחי ישראל עסוקים במלחמת קיום על הבית, הממשלה עוסקת במלחמת הקיום שלה. הם אפילו לא טורחים להסתיר את זה יותר, והחקיקה היום בכנסת מוכיחה את זה. אבל עם כל זאת אני מעודדת. אני יודעת שאנחנו נחליף את השלטון המושחת הזה, זה שהוביל אותנו בעיניים פקוחות לאסונות ולמקום האפל ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל הריבונית. אני מעודדת כי יש לי עם חפץ חיים, עם שיודע להילחם כמו אריות ולביאות, עם שידע לנהל מדינה כשלא הייתה ממשלה, עם שיודע שקדושה ועשייה הולכים יחד ורוצה לחיות בתוך האיזון הזה, עם שיודע לחיות ממעט, ולייצר ולבנות הרבה יותר, עם של ניסים, עם שמגיעה לו הנהגה ראויה, שתדאג לו ולא רק לחלקים ממנו. אנחנו נחליף את השלטון ונייצר עתיד של ביטחון, ביטחון אישי, ביטחון מדיני. נייצר עתיד עם חזון של שגשוג, צמיחה ותקווה עבור אזרחי ישראל. נוביל לעתיד של חלוקה תקציבית הוגנת עבור כל אזרחי ישראל מכל השכבות, מכל המגזרים, מכל האזורים. אנחנו נרים את הראש וניישר את הגב הכפוף של אזרחי ישראל, ואנחנו נייצר מערכת שלטונית שתהווה דוגמה ומופת לכל העולם. זה אפשרי, אנחנו נחזור להיות אור לגויים. יש לנו בעם שלנו ובמדינה שלנו את כל הכלים לייצר את המציאות הכי טובה שאפשר לחלום עליה. ועם הכלים האלה בידיים הנכונות, אנחנו נוביל לעתיד מבטיח עבור הילדים של כולנו, וזו המשימה העליונה.

ובעזרת השם, נעשה ונצליח. עם ישראל חי. חבר הכנסת נאור שירי.

רבה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת.

עשר דקות. אתה יכול לשיר שירים. איזה שיר אתה רוצה לשיר? יש לכם הצעה? נגיע לשירים אחרי זה. אבל אם שאלת אותי על שירים, אני רוצה לשאול אותך אם אתה יודע מי זאת היימנוט?

אני לא אפול עליך כי אני יכול לשאול עוד הרבה חברי כנסת מי זו היימנוט. אבל לצערי, ודיברו גם חבריי חברי הכנסת לפניי, וגם לפני, על הסיבות לכינוס בזמן פגרה. למה יש בכלל פגרה? מה צריך לעשות בפגרה? האם בכלל עושים כינוסים?

היימנוט זאת מישהי שלא הרבה מכירים פה, או חלק מכירים חלק לא.

זו ילדה אתיופית בת עשר, שבמשך חצי שנה נעלמה, נעלמה ממרכז הקליטה. אתמול גם הייתה כתבה של יוסי אלי על זה. רואים תמונה שלה נכנסת למרכז קליטה בעיר צפת, וזהו, נעלמה ילדה חצי שנה. אני עליתי ודיברתי על זה, וגם חברת הכנסת צגה, וגם עודד פורר, שעושה על זה דיונים. עשו שלושה דיונים בוועדת

אתמול אני גם ראיתי בכתבה קטע מזה, ילדה נעלמה במדינת ישראל. אף אחד לא מוצא אותה, גם לא משטרת ישראל. והוועדה שאמורה לפקח על עבודת משטרת ישראל, שאמורה לנהל את החיפושים, עשתה חצי דיון בקושי על היימנוט, מי שעושה את הדיונים הוא עודד פורר. אני תוהה למה אף אחד לא מדבר על זה? למה על זה אנחנו לא עושים כינוס בפגרה, כינוס מיוחד? ידעת שהשב"כ בכלל לא באירוע? ידעת שעדיין לא חיפשו בשכונה שבה היא גרה בכל דירה ודירה? עד היום היו צריכים לדפוק על כל הדלתות בצפון ולראות איפה הילדה הזו. ילדה בת עשר נעלמה ואף אחד לא מדבר על זה. אתה יודע למה? כי היא אתיופית. אם היא הייתה בהוד השרון,

ברמת השרון, בתל אביב ובצבע הנכון, כנסת ישראל הייתה מטפלת בזה הרבה יותר, השב"כ היה נכנס לאירוע הזה. זה בדיוק למה אף אחד לא מדבר על אברה, שעשר שנים חי ברצועת עזה, כי הוא אתיופי, כי אנחנו מתעסקים רק בעצמנו. ועל מה אתם עושים היום את הדיון המיוחד הזה? על הטבות לערוץ הפרטי שלכם. עכשיו תגידו מה שתגידו, אף אחד בבית הזה וגם אף אחד במדינת ישראל לא יכחיש את זה: ערוץ 14 הוא ערוץ פרטי של הימין. נקודה. מה הבעיה? תודו בזה. מנסים להסתתר ולהגיד שזה ערוץ, ופתאום אתם מאוד בעד תחרות. אבל כל מי שעובד שם הוא או שופר או מבוא לשופר. אם אתה מעריץ של ביבי ומצלם אותו ואומר: אתה היחיד בדורו, ואיזה כיף שבדור שלך זכיתי לחיות, אתה הופך להיות ראש הדסק הפוליטי. אם אתה רוקד מחוץ לבית המשפט לג'ינגל של הליכוד, השופר קים ג'ונג, ינון מגל, ואומר שמצביעי יש עתיד, לדוגמה, הם בבונים, ואומר שמי שמתנגד לראש הממשלה צריך לרסס אותו במאג, ועוד חוזר ברדיו ואומר: נגה נגה נגה נגה, לא משנה שזה בכלל הנגב עושים, אשכרה, מאיים לרסס עיתונאים במאג וכלום לא נעשה, ההפך: אתה מקבל שדרוג בפריים טיים בערוץ של צפון קוריאה, ערוץ הליכוד. לא רק שזה ערוץ פרטי של הליכוד, דיברה על זה, לדעתי, גם חברת הכנסת שלי טל מירון. אני אפתיע אותך או לא, אתה יודע כמה ראיונות נתן ראש ממשלת ישראל בכאן 11?

מ-2019, חמש שנים, אפס ראיונות. ב-2021 היו הראיונות האחרונים שלו בערוץ 12 ו-13. 24 פעמים הוא התראיין בו בזמן לערוץ המורשת שעבר אבולוציה מדהימה, כמו איזה גולם שקם על יוצרו. 24 פעמים הוא התראיין שם. זה בלבד נושא לחקירה, כי בסוף,

אין מה לעשות, ראש הממשלה מביא רייטינג, בין אם הוא טוב או לא. הרייטינג מביא לך יותר צפיות, צפיות מביאות לך יותר פרסומות, פרסומות מכניסות לך יותר כסף. זו הטבה. וזה ראש ממשלה שמעבר לזה שהוא מקדם כובעי טמבל עם total victory, מקדם יצרן שמקדם את זה, מוכר את זה בשופרסל או ברמי לוי או whatever, הוא מקדם באופן סיסטמטי ערוץ אחד, וזה לא ערוץ 11, זה רק ערוץ 14. בהתחלה, לא שרצו אותי כל כך בתקשורת, התראיינתי גם לערוץ 14,

אני לא סופר אתכם. אין לי שום בעיה לשים לכם את האמת בפנים. אני יודע שזה מפריע במיוחד לאיזה קאפח אחד שדואג "למנשן" אותי כל הזמן בטוויטר כשאני שם לו את האמת בפנים. שיהיה לו בהצלחה. אפס דיון מהותי. אבל אם אתם זוכרים, אדוני היושב-ראש וחבריי חברי הכנסת, ביוני 2023 נפלו ליה בן נון ואורי יצחק אילוז בגבול מצרים, לוחמים בברדלס, בגדוד המעורב. אתם זוכרים את זה? הדיון שנערך יום אחרי בערוץ 14, ואני רוצה להקריא לכם, ביטון-רוזן, אין לי מושג מי זה - - - הלל ביטון-רוזן. כתב ועיתונאי מעולה. סבבה. כתב לענייני - - - כתב צבאי מצוין.

תודה, חברת הכנסת טלי גוטליב. וגם נועם אמיר. ואושר שקלים, מיאמי בלייב. "גם את זה צריך לשים על השולחן" שימי לב, חברת הכנסת גוטליב, "לוחם ולוחמת, 12 שעות בלילה". ואז גולן, אני מניח, בועז גולן, "בבודקה, מטר על מטר, אני יודע כמה?" ביטון-רוזן: "מראש יש פה טעם לפגם, אם כבר בחרתם לשים גדוד מעורב". - - - הם נרצחו בבודקה.

המשפחות רואות את זה. "אין פה טעם לפגם. יש פה חוסר מקצועיות, זלזול בערכי הצבא, יש פה אג'נדות שמאל, ואנחנו פשוט פוחדים להגיד את זה".

"אני לא מפחד" לומר את זה. גולן: "יש פה פגיעה בחיילים". ביטון-רוזן: "זה חוסר אחריות. מאיפה זה מגיע? מאיפה נולד הדבר הזה? ונניח שיהיו שני גברים או שתי נשים?" דיון שלם על זה שגבר ואישה שומרים ביחד. זה פשוט טרלול. עוד לא קברו את החיילים, והם כבר רוקדים על הדם הזה.

כי יש פה אג'נדות פרוגרסיביות. אני לא מתפלא, כי סמוטריץ' כתב, אגב סרבנות, אתם צועקים פה, קלנר צעק פה: סרבנות, ותגנו, כתב נאום מנומק שתומך ומגבה סרבנים.

על שילוב של נשים בצבא. הוא קרא לסירוב. מה אתם בכלל מדברים איתי על סרבנות פה? - - - הכול הפך להיות שלילי אצלם.

אני יכול להקריא פה איך הם אומרים, שרון גל כתב: סנוואר שווה קמלה האריס. אתמול היה: הצבא האמריקני חלש יותר כי יש שם פחות גברים לבנים, אייכמן לא היה נשפט בכלל עם הייעוץ המשפטי של היום. אגב אייכמן ושפיטה, אני מזכיר לגדולי דור הימין שהמומלץ שלהם לנשיא בית המשפט עליון, איך קוראים לו, עו"ד שפטל, ממה הוא בנה את הקריירה שלו? על מי הוא הגן? אתם מדברים איתי על נוח'בות? הבן-אדם הגן על נאצי. על זה אתם לא מדברים. שם היה שלטון חוק, וכולם צריכים לקבל ייצוג, וכמה ליברליות. אבל המומלץ שלכם לנשיא בית המשפט העליון הגן על נאצי. אתמול עוד הגדיל בתוכנית הטרללת של דודו טופז שמנחה אותה aka ינון מגל, אמרו על הילדים מהצפון שדיברו בכתבה והציפו את הקשיים שלהם, ילדים בני 10, בני 12, היה דיון שלם על כמה הם טיפשים והם לא מבינים את המציאות. זה ערוץ 14. אי-אפשר להכחיש את זה. ואם כבר אנחנו בצפון, אתמול בנימין נתניהו דיבר, אדוני פורר, אחרי עשרה חודשים, עם ראש מועצת מטולה דוד אזולאי. עשרה חודשים לקח לו להרים טלפון, ואתמול הוא אומר לו, תקשיב, אני מאוד רוצה להגיע למטולה, אבל גורמי הביטחון מונעים ממני. ואלכ, תאמין לי, הבן-אדם היה בעזה סיטי, ברפיח, בציר פילדלפי, הולך עם קסדה וחזייה שמגינה עליו - - - תודה. לא, רגע, משפט אחרון. גם בניר עוז לא הלכו לראות - - - אני אסביר לך למה. מבחינת ראש הממשלה מטולה זה חוץ לארץ. זה לא מדינת ישראל.

משפט אחרון. תראו מה זה, ראש ממשלת ישראל לא הולך למטולה, ואומר לראש המועצה: אני לא יכול להגיע אליך. אחרי שהוא היה בקריית שמונה, עשרה קילומטרים, בקריית שמונה הוא לא הזמין את ראש העיר, הוא הזמין את זעפרני, המתמודד בליכוד, זה בסדר, אבל למטולה, אחרי שהוא היה ברפיח, בפילדלפי, בעזה, בכל מקום, עם קסדה, ויודע לצלם את עצמו עם חיילים ולעשות פרופגנדה - - משפט ארוך מדי. - - לזה הוא יכול להגיע, אבל למטולה הוא לא יכול להגיע.

חבר הכנסת רון כץ. אין שם איזה טייקון עם מקלט אטומי? איפה מטולה ואיפה קריית שמונה. גלעד קריב (העבודה): גלעד קריב (העבודה): איפה מטולה וקריית שמונה? 5 ק"מ. גלעד קריב (העבודה): איפה מטולה וקריית

5 ק"מ. גלעד קריב (העבודה): איפה מטולה וקריית שמונה? 5 ק"מ. היו"ר ניסים ואטורי: גלעד קריב (העבודה): איפה מטולה וקריית שמונה?

היו"ר ניסים ואטורי: תסתכל על המפה, זה בשפיץ. הייתי שם, הייתי במטולה. גלעד קריב (העבודה): איפה מטולה וקריית שמונה? 5 ק"מ.

ניסים ואטורי: תסתכל על המפה, זה בשפיץ.

הייתי במטולה. גלעד קריב (העבודה): איפה מטולה וקריית שמונה?

היו"ר ניסים ואטורי: תסתכל

ואין לנו פה איום מכמה חזיתות, פה אין לנו אווירת חירום, לא צריך ממ"דים, אין חטופים, אין יוקר מחיה, לא חוזרים ללימודים ב-1 בספטמבר.

היום אנחנו מכנסים את הכנסת בפגרה לכינוס מיוחד בשביל חוק אחד. במצב נורמלי, אם היו מכנסים את הכנסת בשביל חוק אחד הייתי אומר,

באים עכשיו לעשות איזה רכש אדיר של ציוד צבאי, באים עכשיו לפתור את הבעיות של הגיל הרך, באים לפתור את הבעיות של המפונים מדרום ומצפון, מדברים על איך נראית ישראל בעולם, מה קורה למעמד הבין-לאומי של מדינת ישראל, שר החוץ נמצא איתנו פה.

היום אנחנו עוצרים הכול, חברים, בשביל לדון בחוק - - - לשעבר. שר החוץ לשעבר. תכבד את הרוטציה. לא, עכשיו הוא האנרגיה והתשתיות. אה, סליחה.

אנרגיה חיצונית. קשה לעקוב אחרי זה. אני יודע שגם אחרי חוזרים, פותחים את זה, אז יש עוד פעם זה. אלי, סליחה. אמרתי שר החוץ, לא ידעתי שזה התחלף. בראש שלי אתה עדיין שר החוץ, כי שר החוץ הנוכחי לא מתפקד. רון היקר, אתם תמשיכו לעקוב איזה שרים אנחנו נהיה, ואתם עושים באופוזיציה, התרגלתם לאופוזיציה, אין טעם, תישארו שם. אלי, להפך, אני פרגנתי לך. אצלי בתודעה אתה עדיין שר החוץ, כי הקיים לא רלוונטי. - - - אלי, איפה אתה רואה אופוזיציה בכלל? אין, אין אופוזיציה. - - - אלי, אפשר לפתור את הסוגיה הזאת בקלות ולצאת לבחירות. אתם נהנים מזה שאין אופוזיציה. חברים, חבל על הוויכוח. אפשר לצאת לבחירות ולראות מה העם יגיד. גם בפעם הזאת תפסידו.

תישאר שם. זה המקום שלך.

אפשר לפתור את הסוגיה הזאת בקלות ולצאת לבחירות.

אתם נהנים גם - - - חברים, חבל על הוויכוח.

טוב לך באופוזיציה, תישאר שם, זה המקום שלך. אלי, אפשר פשוט לצאת לבחירות ולתת לעם להחליט. את זה אתם לא מוכנים לעשות.

אלי, אני אסביר לך משהו. - - - רון, לנו יש ממשלה ציונית - - - לאומית. אלי אני אסביר לך משהו. אלי, אני יודע שאתה אדם אינטליגנטי ואתה יודע שאני מעריך אותך,

אני מעריך אותך, אלי. תן לי הסבר אחד. לא נתתם הסבר אחד - - - אני אתן לך הסבר, אני אתן לך הסבר. בסוף - - - שותף מלא במיטוט מדינת ישראל. אני אתן לך הסבר הכי פשוט שיש. כשהבוחר יגיע לקלפי הוא יזכור ויראה את יוקר המחיה שעולה ועולה ועולה - - מה הוא עשה? פתח שגרירות - - - - - את יחסי החוץ של מדינת ישראל, שיורדים ויורדים ויורדים, את המפונים מדרום,

מצפון - - אתה מפריע לחבר שלך לדבר, נאור.

וישלח אתכם הביתה. לא, אתה עם הישגים וואו, אתה קיסינג'ר - - - זה מה שיקרה, אלי. - - - אתה יודע לספור כאן? די, די, עשו לי טובה.

מי שיש לו כבוד למשרד החוץ לא מתייחס

באוקטובר, אולי כמה ימים אחרי, שר התקשורת החליט להעלות את ערוץ 14 יחד עם שאר הערוצים על עידן פלוס.

אני אסביר לך מה רע בזה. אחרי כמה שבועות, זמן קצר אחרי זה, שמו לב שאין לו סמכות לתת הנחיה כזאת. אין סמכות לשר התקשורת לתת הנחיה כזאת, צריך חוק. אבל מה קרה? שר התקשורת התנפח ואמר: לא, אני קובע. עברו עוד כמה חודשים. ערוץ 14 צבר חוב, ואז אמרו לו: תביא את הכסף, כי אתה לא קובע. קיפלו אותו שוב. - - - עכשיו אני אסביר לך מה הבעיה, שאלת מה הבעיה. הבעיה שזה לא הכסף של אימא שלו, זה הכסף של מדינת ישראל. הבעיה היא שלחיילים אין ציוד, הבעיה היא שלמורים אין מספיק כסף לפתוח את השנה.

הבעיה היא שהכול קורס פה ואתם פותחים מליאה בשביל ערוץ 14, בשביל שהם יקבלו בחזרה את המיליונים על חשבון הציבור. לא רק שהם יקבלו רטרואקטיבית את המיליונים, גם עתידית,

מהיום ואילך - - - - - - נראה לי שלא שכנעתם אותו. לא שומעים אתכם גם ככה.

אנחנו נכניס אותם לעד, קבוע, שיהיו בילט אין, חלק ממערך מושחת, אומנם ממוסד, של מפלגה אחת, אולי של שתי מפלגות. מהיום, השר קרעי צריך להיות יקיר ערוץ 14 על מה שהוא עשה.

הוא לקח לך את הפינה, שתדע. מהיום הם צריכים להגיד לו תודה כל בוקר, צוהריים וערב. לא רק שהוא החזיר להם מיליונים שניתנו שלא בסמכות, הוא גם נותן להם הטבות קדימה. אני שואל את עצמי, באמת, באיזו עוד מדינה בעולם, יפתחו מליאה, במיוחד בזמן מלחמה, כשאנחנו מבינים שהולכת להיות קשה מאוד, בזמן שאנשים רבים על חלב בסופר, בזמן שאנחנו לא יודעים אם שנת הלימודים עומדת להיפתח בזמן, בזמן שכל יום מהמרים מתי הולכים לירות על מדינת ישראל. אנשים פוחדים לצאת עם הילדים שלהם לגינה מתחת לבית. בזמן הזה אתם תביאו חוק למען ערוץ פרטי של אוליגרך. זה לא מביך אתכם? זה לא מביך אתכם? אני שואל באמת: זה לא מביך אתכם?

- - - חברת הכנסת צגה מלקו, תשבי.

יש שתי סיבות לכך שאתם פה: או שאין לכם מושג, או שאין לכם מושג מהחוק, או שאיבדתם את הבושה. אין שום סיבה אחרת שאתם פה ועוזרים להעביר את החוק המושחת הזה. היום בהצבעה שלכם אתם מכשירים הנחיה שניתנה בחוסר סמכות. חוסר סמכות של שר לתת כספים לערוץ מסחרי. אתם אומרים: אין בעיה, לשר אין סמכות? אז אנחנו נחוקק את החוק. הרי מה שווה חוק אם אי-אפשר לשנות אותו כמו פלסטלינה, איך שאנחנו רוצים? אז אני רוצה לומר לכם משהו: במדינה מתוקנת זה לא יכול לקרות. במדינה מתוקנת, כשמישהו עושה טעות ונותן הנחיה שלא בסמכות, יש לזה מחיר. במדינת ישראל, שחרתה על דגלה שאין אשמה,

אין אחריות, רק במדינה הזאת זה יכול לקרות. זה לא יכול לקרות בשום מדינה בעולם.

זה לא יכול לקרות בשום עיר בעולם, שמישהו ייתן הנחיה ולא ישלם עליה. אם נקביל את זה רגע לשירות הציבורי, לראשי הערים, כשראש עיר נותן הנחיה שלא בסמכות, אתם יודעים מה קורה?

אני יודע, בליכוד לא שמעו את השם הזה בחיים. שקלים, כשראש עיר נותן הנחיה שלא בסמכות, אתם יודעים מה קורה?

דממה. קוראים לזה חיוב אישי. יש לנו פה ראש רשות, קוראים לזה חיוב אישי. לא משנים את החוק בשבילו, לא מכנסים מליאות בשבילו, לא עושים את כל הדבר המושחת הזה. פשוט אומרים לו: טעית, תשלם. אבל מה אתם אומרים? אתם אומרים: אנחנו טעינו, הציבור ישלם. הרי זה כסף של אבא שלכם, מה אכפת לכם מי ישלם? בינתיים מישהו מכם חשב מה קורה ב-1 בספטמבר? חשבתם על זה, על הילדים בצפון ובדרום? זה מעניין אתכם בכלל איך הם הולכים לפתוח את שנת הלימודים? מעניין אתכם? שר האנרגיה נמצא פה. מעניין מה הולך לקרות למשק המים. מעניין מישהו מה הולך לקרות פה עכשיו מבחינת חברת חשמל, שאנחנו לא יודעים אם יהיה חשמל או לא יהיה חשמל? על זה תכנסו מליאה. תכנסו את כולנו בכל שעה שאתם רוצים. תביאו אותנו לפה ותסבירו לנו מה הולך לקרות בחברת חשמל, מה הולך לקרות במים, מה הולך לקרות במערכת החינוך, מה הולך לקרות בסופרים. איך אתם מתגברים את המזון, כי חלילה וחס, אם תהיה תקיפה על מדינת ישראל, מה אתם עושים? מישהו אחד בבניין הזה יודע מה אתם מתכוונים לעשות? גם לכם אין מושג. אבל הבעיה היא שלציבור אין מושג.

לציבור אין מושג, כי אתם מחלקת הדגים הקפואים. אופיר מביא אתכם לפה, אומר לכם תצביעו ואתם אפילו לא שואלים על מה. אני רוצה לומר לכם משהו: בסוף הציבור מחפש מנהיגים. אם הוא יבין שאדם אחד שולט בכל סיעת הליכוד, וקוראים לו אופיר, אז שיצביע לאופיר, שיהיה מקום ראשון בפריימריז. אם הוא יבין שיש לנו את שר הכישלון הלאומי בן גביר ששולט בממשלה - - תודה רבה. - - אז שיצביעו לו. אני יודע שקשה לשמוע את האמת בפנים, אבל זה המצב. תפתחו את המליאה כדי לדאוג לחינוך של הילדים שלנו, ליוקר המחיה, ליחסי החוץ. לא בשביל להעביר חוק מושחת לערוץ 14. תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב

- - - נתתי לו, אל תדאג. גם עצרתי וגם נתתי לו תוספת. בסוף הוא אמר שלא נעים לשמוע את הדברים, אז הורדתי אותו. הוא לא יודע שזה שעון של הסיעה שלו. הם קובעים את הזמנים. האמת שהוא ירד. אמרתי לו תודה, אחרת הוא היה ממשיך. אין לו הפסקה. רון יכול לנאום פה כל היום. חמש דקות, בבקשה. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, האמת, אני מסתכלת על האולם הריק שמלא לא יודעת במה. זה מפליא באמת שמוציאים אותנו לפגרה ומביאים אותנו בשביל דברים שמשרתים רק את האינטרסים של האדון.

החוששים מהצעת חוק שפוגעת בדמוקרטיה. כאילו בקדנציה הזאת היו דברים אחרים. יש ח"כים שחוששים שזה, איך שאמרו, מדרון חלקלק לפגיעה בדמוקרטיה. אז אני רוצה להגיד שדמוקרטיה היא הזכות להביע דעה ולא קבלת רשות להגיד את הדברים. אנחנו, הערבים במדינה הזאת, זה 76 שנים לא ידענו דמוקרטיה אמיתית, לא הכרנו דמוקרטיה אמיתית, אז אנחנו לא מדברים היום על פגיעה, אנחנו מדברים על התגלמות של דיקטטורה שקיימת במדינה הזאת מאז ומתמיד כלפי החברה הערבית. תמיד קבעו לנו עד מתי אפשר להגיד ומה אפשר להגיד ומה לא. בקדנציה הזאת אנחנו לא רק רואים, אנחנו חווים במפורש את המדיניות של האדון שקובע מה כן ומה לא. מביאים אותנו כדי להעביר חוק שמשרת ערוץ מסוים, שכולנו יודעים מה האג'נדה של הערוץ הזה ואת מי הוא משרת. אבל במקביל לא מביאים אותנו בשביל לקיים דיון עקרוני, מהותי, שבסופו יתקבלו החלטות להפסיק את הרצח בתוך החברה הערבית. כבר 138 נרצחים בתוך החברה הערבית. כל יום אנחנו לא יודעים למה אנחנו מתעוררים וגם לא יודעים מה מחכה לנו בסוף היום, אם זה רצח בגלל פשיעה, ואם זה רצח בדרכים, ואם זה רצח בתאונות עבודה. על זה לא מוכנים אפילו בימים רגילים של הכנסת ושל הוועדות לעשות דיון רציני שבסופו מתקבלות החלטות ונקבעים מדיניות וחוקים שבאמת מנסים ומתכוונים להפסיק רציחות בתוך החברה הערבית. 2 מיליון אנשים עניים במדינה הזאת, וזו לא גזרת גורל, זו מדיניות מכוונת כלפי מגזרים מסוימים

- - כדי שיישארו תלויים ויחשבו רק על היום שלהם, איך הם מעבירים אותו, איך הם מביאים פת לחם לילדים שלהם. אני יודעת שהדברים שלי לא כל כך ימצאו אוזן קשבת, ואני יודעת שלא יקבלו התייחסות ומענה רציני, אבל ולמרות זאת, בגלל שאני מאמינה שהשליחות שלי היא להשמיע את הקול ואת הזעקה של אותם אנשים, של אותם יתומים, של אותן משפחות שאיבדו את יקיריהן, אני אמשיך להשמיע את הזעקה הזאת. תודה רבה.

חבר הכנסת מאיר כהן. רגע, סליחה,

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. סליחה, אדוני הסגן יו"ר מאיר כהן. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, החלטתם לכנס את המליאה היום על מנת לדון בחוק שמיטיב עם ערוץ 14 ועם עוד ערוצים אחרים, אבל אני לא רואה כאן את השרים שאמורים לתת פתרונות לאזרחים, לתושבים.

שר האנרגיה. בנגב יש יישובים שלמים שמופקרים בימים האלו. בימים המתוחים האלה יש יישובים בנגב, יישובים שלמים, כל היישובים הלא-מוכרים בנגב מופקרים מבחינת הממשלה הזאת. אין מיגון, למרות שפנינו מתחילת הקדנציה הזאת גם לראש הממשלה וגם לשר הממונה על פיקוד העורף, שר הביטחון, להציב מיגון ביישובים הבדואיים. אבל הממשלה החליטה שלא, החליטה לא להציב מיגון. - - - של הרוגים.

אני רוצה להגיד לכם מה הממשלה הזאת מאשרת כל יום. היא מאשרת הריסות בנגב, זה כן, על מנת לרצות את השר הקשקשן בן גביר. הוא מצליח לכופף את ראש הממשלה ולהרוס בנגב. הפגיעות הראשונות מהירי הרקטי שהיה ב-7 באוקטובר היו ביישובים הבדואיים, אל באט,

סעווה, כל ציר 31 וציר 25 ו-80. אני רוצה להגיד לכם משהו: איפה אנשים ישנים היום, אחרי כל המהומה שהייתה על הגבול הצפוני ועם איראן? אנשים ישנים בוואדיות, מתחת לכבישים, בגשרים. אתם לא מתביישים? איפה ראש הממשלה? איפה שר הביטחון? יישוב כמו אל-פורעה, בליל הכטב"מים, אמינה אל-חסוני נפצעה מרסיס של טיל איראני ולאף אחד לא אכפת. הממשלה הזאת מפקירה את האזרחים. מה תגידו לאזרחים הבדואים? אחרי 7 באוקטובר נהרתם למגזר הבדואי. כל שר לקחת את הפמליה שלו ורץ לחברה הבדואית. היום תיתנו להם תשובות. לכו תיתנו תשובות לתושבי אל-פורעה. בביר הדאג' אתמול אילצתם את מוסלם אזניב להרוס את הבית שלו בעצמו. אפילו את קורת הגג של האנשים, של האזרחים, אתם הורסים. הרסתם לאבו עסא, הרסתם לאלר'נמי ולאבו הילייל, אל ע'ול, ואתמול בביר הדאג'. אתם לא מציבים מיגון מצד אחד, ומצד שני, אתם הורסים להם, מאלצים את האזרחים הבדואים בנגב להרוס. זה העסק שלכם, זו התעסוקה שלכם. הממשלה לא מתביישת. לא מתפקדת. חסרי רגישות. לכו תסתכלו איפה אנשים ישנים. אז מה הפתרון? איפה גפני, יושב-ראש ועדת הכספים?

אז שיאשר תקציב למיגון בנגב. או ועדת הפנים, שתאשר לאזרחים הערבים בנגב לבנות ממ"דים בעצמם. אבל האזרחים הערבים בנגב בכלל לא מעניינים את הממשלה הזאת. ממשלה גזענית. לא רוצה להחליט החלטות שאמורות להגן על הציבור שלנו. ותראו מה ההבדל, אפילו את התקציבים שאישרו ב-2022, בממשלה הקודמת, קיצצתם, החלטות 550 ו-1279. חבל מאוד. לא כך הממשלה צריכה להתנהל מול האזרחים שלה. בושה וחרפה. אדוני היושב-ראש,

כמה מילים לאזרחים שלנו בערבית.

תודה. חבר הכנסת בועז

תודה רבה, אדוני היושב-בראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, מי השר התורן? אלי. והשר כמובן. אף אחד לא התכוון שיהיו שרים שיקשיבו. אני מכבד אותם, אז רצית לדעת את מי אני מכבד, זה הכול. פשוט, אני עולה לפודיום, יש לזה עניין ממלכתי. 265 הרוגים בתאונות הדרכים מתחילת השנה, ובמקום להתכנס כאן על מכת תאונות הדרכים, על המלחמה, על החטופים שלא נמצאים, על הדרך למצוא את זה, אנחנו נמצאים ב-6 באוגוסט בכנסת ישראל, ליום שלם שמביאים את כל העובדים, את כל חברי הכנסת, עוד מעט את כל חברי הממשלה, בשביל להצביע כדי שמשלמי המיסים ישלמו עוד כסף בשביל לממן ערוצים פרטיים. כולם מדברים כאן על הסיבה שאנחנו נמצאים כאן. חשוב מאוד לזכור שהכסף הזה שחוסכים וכביכול חוסכים לערוצים ותהיה תחרות וזה ירד מהתאגיד, מה זה ירד מהתאגיד או הרשות השנייה? מי שמממן את זה בסופו של דבר זה משלמי המיסים. וכאן, מה שממשלת ישראל באה ואומרת: אנחנו באים ומבקשים מכולם לבוא במיוחד בפגרה, עם כל המצב שבו המדינה נמצאת, הכלכלה, האינפלציה, הגירעון, מה שקורה בעולם, האיום של המתקפה האיראנית, שגם כן, זה אבסורד שאנחנו יושבים ומחכים לפגיעה, המלחמה בצפון, 100,000 מפונים, החטופים, המלחמה בדרום - - - שנת הלימודים. שנת הלימודים שאולי לא תיפתח בגלל שיש מלחמה, אבל גם בגלל שארגוני המורים לא רוצים. לא חסר על מה דחוף לבוא ולהתכנס, אבל במקום זה, כל הנהגת ישראל מגיעה לכאן בשביל להצביע, לתת כמה מיליונים הטבה למיליארדרים. איכשהו תמיד המיליארדרים מקבלים את ההטבות הכי גדולות. אבל אם היו עוד כמה מיליונים לתאונות דרכים, היינו יכולים להציל חיים. אם היו כמה מיליונים לתאונות דרכים, היינו יכולים למנוע פגיעות קשות מאוד שאנשים נפגעים. אנחנו בשיא לא רק בהרוגים, בכמות תאונות הדרכים מתחילת השנה - - - גם תאונות עבודה.

אנחנו בשיא גם בתאונות עבודה, אבל אם אני חוזר לתאונות דרכים אנחנו גם בשיא בפצועים בתאונות דרכים מתחילת השנה. יש המון המון פצועים קשה, עם שיקום ארוך, עם נכות לכל החיים. זה ישפיע על כל המשפחה שלהם, זה יעלה מיליארדים למשק. ובמקום שאנחנו נתכנס כאן ובכמה שעות נקבל החלטה, נחליט מי אחראי וניתן כמה מיליונים תקציב בשביל להציל חיים, בשביל להוריד את העלויות למשק, בשביל למנוע פגיעה, בשביל לעשות מה שנכון, אנחנו כולנו מתכנסים כאן בשביל שאיזה מיליארדר או שניים, יהיה להם עוד מיליארד או שניים.

יום שלישי זה נאומים בני דקה, אז אני עולה ומספר על תאונות הדרכים שהיו בשבוע החולף. אין היום נאומים בני דקה אז אני עולה כאן כדי לספר שבשבוע החולף ארבעה אנשים נהרגו בתאונות הדרכים. ביום רביעי 31 ביולי אוטובוס פגע ברוכב קורקינט חשמלי, ברחוב משה דיין בחולון. זה היה לפני הפיגוע כמובן. רוכב הקורקינט, בן 30, מת. ביום חמישי 1 באוגוסט רכב פרטי פגע בהולך רגל שחצה מעבר חצייה בקריית מוצקין. דרך אגב, הצומת היה מרומזר. הולך הרגל, בשנות החמישים לחייו, מת גם כן. ביום שבת 2 באוגוסט רוכב אופנוע בשנות השלושים לחייו נסע ברחוב ויצמן בעיר נס ציונה, נס ציונה זו העיר שלי, התנגש באבן שפה, התהפך ונהרג,

4 באוגוסט, משאית נוסעת בסמטה בפרדס חנה, פוגעת בהולכת רגל בת 76. היא פשוט חצתה את הכביש לאט. הולכת הרגל נהרגה במקום. אז במקום לטפל בזה, אנחנו נמצאים כאן ומדברים על הטבות לערוצים כאלה ואחרים, על מדבב, על מרבב, על רשות שנייה ועל הרבה דברים שאולי הם חשובים בשוטף, אבל הם ממש לא חשובים בתקופה שאנחנו נמצאים בה. הייתי שמח, אם כי ככל שהזמן עובר, התקווה שלי מהממשלה הזאת, אין תקווה, אבל גם אם יש איזשהם חלומות, גם הם כבר מתנפצים, שקצת יזיזו דברים. קיוויתי שהחקירה המשטרתית נגד שרת התחבורה והבטיחות בדרכים תעשה את שלה. קיוויתי שהתחקיר יעשה את שלו. קיוויתי שדוח מבקר המדינה יעשה את שלו. הלוואי שבקרוב מאוד נראה תוצאות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת מאיר כהן, הפעם באמת, עשר דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

לוויכוחים הפוליטיים שלנו, אני עומד כאן,

מלא דאגה ומתח כמו כולנו. ברור שעתידנו מונח על הכף, ואני עדיין לא מבין למה האסטרטגיה של ראש הממשלה היא להגיב על פי התוצאה ולא על פי הכוונה? אדוני יושב-ראש הקואליציה, שתמיד אני רואה אותו כאן, אז אני פונה, כל השנים חוזקנו, החוסן שלנו, היה בזה שהגבנו על פי הכוונה. היה ברור לאויבים שלנו, הייתי ילד בששת הימים, אמרו מה שאמרו, הגבנו, וככה היה בכל המלחמות. ולצערי הגדול, אני לא מבין איך זה מדינה שלמה עוצרת את נשימתה ומחכה, וכולם במתח. אני מאוד מקווה שהקונספציה הזאת שבה אנחנו שבויים תשתנה. אחרת אנחנו נשלם על זה ביוקר רב,

בנינו ובני בנינו. כי מה שקורה כאן במרחב הזה זה סכנה גדולה מאוד. אם אנחנו שוב לא נחדד ולא

את מעמדנו במזרח התיכון, אנחנו נמצא את עצמנו מאוימים ונכנסים למלחמת התשה של שנים על גבי שנים. טבעת האש הולכת ומתהדקת. בכוחנו לשנות את זה, ולצערי הגדול, וזה כואב מאוד, ממשלת ימין על ימין ומר ביטחון ממשיך להסס, לגמגם ולהיות מאוד מאוד לא ברור. וזה מוביל אותי, חבר הכנסת שטרן, שידבר אחריי, לנושא החטופים. חברים, החטופים עדיין נמקים שם, נמצאים שם. תעצמו עיניים, תחשבו, כל אחד, מה היה אם אלה היו הילדים שלנו, הבנות שלנו, הבנים שלנו, ההורים שלנו. האם גם היינו מגיעים לכנס בפגרת הקיץ שמתעסק ברגולציה כזאת או אחרת לגבי תחנות שידור? וזה מוציא אותי מהכלים, איך זה שאנחנו מגיעים לכאן כאילו שום דבר לא קורה. אמרתי אתמול: אני פוגש אנשים והם באמת שואלים אותי, לא מתוך זלזול אלא הם לא מבינים. הם אומרים לי: תגיד לנו מאיר, אתם נמצאים ביקום אחר? אתם נמצאים באיזה מעגל דמיוני? אנחנו רואים אתכם, קוראים בעיתונים במה אתם מתעסקים כשיש חטופים שנמקים, כשכולנו עוצרים את הנשימה ומחכים? ואתם מתאספים לחוקי רבנים ולחוקים כאלה ואחרים. ואני מצפה מהשרים, מחברי הכנסת, שאת חלקם אני מכיר הרבה שנים, להשמיע את דברם. מה קרה להם שהם נעלמו? מה כל כך מפחיד אתכם? מה קרה שאתם לא יכולים לראות נכוחה את המציאות במדינה הזאת, ולקום ולהתייצב ולהגיד: לא עוד, לא ניתן לזה להמשיך? מה קרה לאנשי הליכוד הליברלים שהם שבויים בידיהם של קבוצה של פשיסטים? אין לי מילה אחרת. כאלה שפורצים לתוך בסיסים של הצבא, כאלה שמגדפים כל מי שלא חושב כמוהם. ותזכרו, חבריי מהליכוד, בסופו של יום ההיסטוריה תשפוט אתכם. היא תשפוט את כל המתקרנפים, את כל אלה שטומנים את ראשם בחול ואומרים: לא ראינו, לא שמענו. אין לא ראינו, לא שמענו. זאת הממשלה שלכם. זו המשמרת שלכם. יכול ראש הממשלה להתפלמס ולספר. אף אחד לא יוריד מעל כתפיו את האחריות לטבח הנורא. אתמול ראינו, אדוני היושב-ראש, ואתה יושב איתי בוועדה, ואני שומע את דעתך, אתמול ראינו את החרפה הגדולה בלשכת הגיוס.

גם היום, בוודאי. אני חייב להגיד לכם שאני לא נוטה להעביר ביקורת על הצבא, ובטח לא בוטה. אבל בשאלת הגיוס, אני ישבתי שם. ואדוני היושב-ראש, אתה ישבת איתי, ואמרתי לצבא בזו הלשון, חבר הכנסת שטרן, גם אתה אמרת את זה כראש אכ"א לשעבר, שמבין דבר או שניים בגיוס.

ואמרנו: אל תשלחו 3,000 צווים. יש במחזור 13,000, במחזור אחד. תשלחו לכולם. לכולם תשלחו. ולצערי הגדול, מצאתי נציגים של אכ"א, סליחה שאני אומר את זה עליכם, כי אני יודע שאתם חיילים טובים, אבל חייב להגיד את זה, עם התנהגות של רפיסות, של הססנות. זה אותו צבא, שראש הצבא, הרמטכ"ל אמר: אני זקוק מיידית לעוד 10,000 חיילים. וציפינו שאכ"א, ראש אכ"א עם החיילים שלו, שהגיעו, יגידו: אכן, אנחנו מבצעים את הוראתו של הרמטכ"ל. ובמקום זה, מצאנו איזה גמגום לא ברור, גמגום לא ברור. הגדילו לעשות כשהם הגיעו לא מוכנים, שאפילו את המספרים הם לא היו יכולים לתת לנו. וטוב עשה יושב-ראש הוועדה, שהפסיק את הישיבה ואמר להם: תבוא עם נתונים. וכשהם באו, האכזבה הייתה עוד יותר גדולה. אני אומר את זה לא כדי לקנטר ולקטר על החרדים. לא, זה לא העניין. אנחנו צריכים לקטר על עצמנו, אנחנו, שעסוקים בסנגור, בהססנות, בשעה שהילדים והילדות שלנו, גם שלכם, הולכים לצבא, מקיזים את דמם. אנחנו מגיעים לוועדות, ופתאום יש קואליציה ואופוזיציה. מי שמבקש לגייס את החרדים, הוא שמאל, הוא נגד המדינה, ומי שרוצה לפטור אותם הוא פטריוט.

השתגעתם. אומר הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, ואומר אלעזר שטרן שהיה ראש אכ"א, ואומרת אורנה ברביבאי שהייתה ראשת אכ"א: כדי לגייס 4,000 או 5,000, צריכים להוציא 13,000 צווים. ועומדים אנשי אכ"א ואומרים: לא, רק 3,000, כי אנחנו, ועדת שקדי. כל הקשקוש הזה לא עזר לנו 70 שנה. 70 שנה אנחנו מתבוססים בשיח הלא-הוגן הזה, אנחנו רואים את העוול נרקם מול עינינו. אתמול היו חרדים שרצו להתגייס, לא הרבה, מעט, בודדים. אבל גם להם הקיצונים לא נתנו להתקרב. קיללו אותם, היכו אותם, השפילו אותם. ומה זה משנה אם אתה דתי או חילוני כשאתה רואה את המראות האלה, את הזוועה הזאת? בשעה שצה"ל דרוך, מתוח, בשעה שמגייסים עוד ועוד אנשים, אנחנו רואים תופעות כאלה, ומצופה מאיתנו להיות פטריוטים. מה זה להיות פטריוט? תעזוב את החרדים. לא נעזוב את החרדים. אם אנחנו חפצי חיים, אם אנחנו רוצים שהמדינה הזאת תמשיך להתקיים, ושהמדינה הזאת תחרות על דגלה את השוויון, אנחנו חייבים, ואני פונה לאנשי הצבא: יש חוק במדינת ישראל, תגייסו את כולם. את כולם.

תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. חמש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, נכנסתי גם הבוקר לכנסת והייתי במתח. יש פה סרטונים מדהימים, יוזמה של היושב-ראש אמיר אוחנה, לדעתי. אתה הולך במתח. בכל מסך אתה רואה את היושב-ראש מארח יושב-ראש פרלמנט מפה, נשיא משם. כולם באים לכנסת ישראל, ובא לך להתרגש. אבל אז אתה נכנס פנימה. ואתה מסתכל בעיניים של חברי הכנסת. אבל אולי יותר מזה, אתה מסתכל על סדר-היום של הכנסת, ואתה אומר: מה הקשר בין הסרטונים לבין מעמדה של כנסת ישראל בתוכו,

הרי אנחנו מסתובבים ברחובות, פוגשים חברים, בני משפחה. מה אומרים לנו? תגידו, זאת כנסת ישראל? מה זה הבושה הזו? אנחנו יודעים את האמת. מה יגידו לך? אתה חבר כנסת? אני שואל: נעים מאוד, קוראים לי אלעזר שטרן.

אני חבר כנסת? מה פתאום שאני אגיד? אני מכיר את הבושה. יגידו: אבל תיכנס לכנסת, תראה את הסרטונים שהיושב-ראש דאג שיהיו. כן, זה בסרטים. זאת כנסת ישראל? אנחנו לא רצינו פגרה. אמרנו: בואו נמשיך לעבוד.

חברי יושב-ראש הקואליציה, לא התכוונו שנמשיך לעבוד על חוק של כסף למיליארדרים. כן כסף למשרתים, למשפחות שלהם, לא למיליארדרים. אנחנו חשבנו שנתכנס כאן לא בשביל חוק רבנים. לא שאתמול בערב יגידו לנו שהדיון ל-00:01 נדחה להיום בבוקר. איפה יושב-ראש הכנסת? אין יושב-ראש בישראל? מה, הוא לא ער למה שאומרים עלינו? על מה נתכנס? על הג'ובים לרבנים, למועצות דתיות? על כסף למיליארדרים? אין אחראי לבלגן הזה? רק פרוטוקול? וזה זמן של מלחמה. אני תכננתי לעלות לכאן ולקרוא בשם כל אחד ולהגיד לו: אתה שר החוץ בממשלת החורבן. אתה, שיושב שם, שר האנרגיה של ממשלת החורבן. שיירשם בפרוטוקול, וזה עוד יירשם. אבל אמרתי: אלה ימים של מלחמה, אני מוותר על זה. אז על מה אני מדבר? על זה שמחר תתכנס ועדת החוץ והביטחון להאריך את השירות של חיילי החובה, להאריך את הגיל המשרתים במילואים, והקרנבל בחסות הקואליציה בלשכות הגיוס יימשך. הרי אמרתי לכם, בוועדת החוץ והביטחון, איפה שאתם רוצים, שזה לא חוק גיוס, שזה חוק השתמטות. ולצערי, כמו שאמר פה קודם חברי מאיר כהן, ידענו. מה תבחר עכשיו? מי שעובד? מי שמשלם ביטוח לאומי? תביא אותו לבקו"ם? מה תעביר? איזה מסר תעביר? איזה מסר כלכלי? איזה מסר חברתי? איזה מסר ביטחוני? מה, לא ידענו שלא יגייסו?

לא ידענו שאלה שיגייסו אותם לא יחליפו מילואימניקים? חבריי המילואימניקים, לוחמי הסדיר, הילדים שלנו, לא נביא לכם בשורה מחר בבוקר. לא נביא חרדים שיכולים להחליף אתכם מתוך ה-60,000 האלה. כן ניצור להם תנאים כמו שיש בנצח יהודה, אבל הם לא יבואו, כמו שהם לא ממלאים את השורות לא בפלוגות הלוחמים בצנחנים ולא בגבעתי ולא בנצח יהודה. אז מה כן נעשה? אם כנים דבריכם, של חברי הכנסת ושל הממשלה, נדאג להפסיק לתת להם. לא נכניס אותם לבתי כלא,

אין לנו בתי כלא, לא נטיל קנסות, הם לא ישלמו, לא נגבה אותם. מה כן נעשה? פשוט לא ניתן להם את מה שהמדינה מתעדפת אותם, את מה שאנחנו שומעים בכל יום על רשתות החינוך המושחתות שלהם, שגם לא מוכנות לפיקוח אמיתי, והם מקבלם יותר מכולנו. את זה אנחנו נפסיק. ולאט-לאט, אלה שיבואו מהחרדים, אלה שהם באמת אחינו, אלה שהם באמת אחינו, לא המשתמטים, לא האלימים, לא אלה ששמים לנו אצבע בעין, אתם תגנו עלינו ואנחנו נשתמט, ואתם גם תשלמו לנו. תודה רבה.

להם וללוחמים ניתן את כל מה שנחסוך מאי-העברה של כספים למערכת המושחתת והמשתמטת. ויום יבוא, אני מבטיח, גם למי שנלחם בעזה, גם למי שבגבול הצפון, גם למי שהבטיחו לו שמעכשיו ימי המילואים יהיו 30 יום, וכמו אצלנו במשפחה שלי מקבל 60 יום, יבוא יום, ואנחנו יחד, אבל יחד באמת, נתקן גם את זה.

חבר הכנסת ירון לוי, בבקשה, חמש דקות לרשותך. שלום, אדוני היושב-ראש.

על היום שאחרי, היום שאחרי המלחמה. למרות שאף אחד לא באמת יודע מתי תיגמר המלחמה הזאת או מתי תיפתח חזית נוספת. אנחנו צריכים לדון ולדבר על הסוגיה הזאת של היום שאחרי. אנחנו נמצאים בימים מורכבים, וכולנו עסוקים בשאלה מתי יתקפו אותנו. זה השיח בבית, זה השיח בקבוצות הווטסאפ, זה השיח של הילדים שלי והחברים שלהם, שהם רק בני עשר והם כבר עושים חישובי מלחמה, מאיפה זה יגיע, מאיזה צד. יש חוסר ודאות אחד גדול, ועדיין, בכל חוסר הודאות הגדול הזה, אנחנו חייבים לעסוק בהווה, בכאן ובעכשיו, בשאלות וסוגיות שנפגוש בעתיד הקרוב. הממשלה ואנחנו, חבריי חברי הכנסת, חייבים לדבר ולתכנן איך אנחנו משקמים את החברה הישראלית. אם נמשיך לחיות בחוסר ודאות, אנחנו מפסידים, אם נמשיך לעסוק בוויכוח של ימין ושמאל, אנחנו מפסידים, אם הממשלה תמשיך לחלק כספים לסקטורים וקבוצות בחברה, אנחנו מפסידים. אבל בימים האלה, כשאנחנו חווים כל כך הרבה עצב, היו לנו גם כמה רגעים של ניצחונות ואושר. זה התחיל עם הניצחון והזכייה במדליה של פיטר פלצ'יק ואורן סמדג'ה. כולנו בכינו מהתרגשות ומעצב כשראינו את אורן ופיטר משחררים ים של אנושיות מול כל האנשים באולם ובעולם. אורן נתן למדינה שלמה תקווה והראה לנו, לכולנו, שאף אחד לא ישבור אותנו. עם ישראל חי, הוא אמר. הספורטאים הישראלים לימדו אותנו מהי נחישות והתמדה. שש מדליות אולימפיות, שיא של כל הזמנים. אני רוצה לברך את הספורטאים והספורטאיות שלנו, את המאמנים והצוותים המקצועיים ואת יושבת-ראש הועד האולימפי יעל ארד. יעל אימנה אותי, אדוני היושב-ראש, שנתיים, במגמת הג'ודו בחולון. יש הרבה מה ללמוד ממנה.

יעל עשתה היסטוריה בשנת 1992 - - - גם אורן סמדג'ה היה. גם אורן, נכון. המאמן שלי דאג שאני אפגוש הרבה אנשים בעלי משמעות. יעל עשתה היסטוריה בשנת 1992, באולימפיאדת ברצלונה, ובימים האלה, באולימפיאדת פריז, בתור יושבת-ראש הועד האולימפי, יעל ארד קובעת שיא חדש למשלחת הישראלית: שש מדליות. ההישגים של הספורטאים והספורטאיות לא הגיעו במקרה. אנחנו רואים שברגע שיש את האנשים הנכונים שמובילים במקצועיות ובנחישות את הספורט הישראלי, הם גם מגיעים להישגים. מדינת ישראל צריכה לאפשר לכל ילד וילדה לחלום להיות רז הרשקו או פיטר פלצ'יק. אנחנו חייבים לאפשר לכל ילד וילדה את האפשרות לעסוק בספורט ובתרבות. חוג במתנ"ס לא יכול להיות רק לילדים שלהורים שלהם יש כסף. הדרך שלנו להילחם במלחמה הצודקת הזאת היא לחזק את התרבות והיצירה והעיסוק בספורט, אנחנו חייבים לאפשר שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה. זה קורה בעיר שלי, בבת ים, חוג חינם לכל ילד. ראש העיר צביקה ברוט קידם את הנושא ביחד עם הנהלת העיר לפני כמה שנים. ראש עיריית הרצליה יריב פישר, ספורטאי עבר שהבין את החשיבות והעיסוק בספורט, הוא מקדם תוכנית חוג חינם גם לילדי הרצליה.

חבריי חברי הכנסת, צריכים לאפשר לכל רשות מקומית להפעיל חוג חינם לכל ילד. יש כסף למדינה, צריך לשנות סדרי עדיפויות. חוסר ודאות והמתנה לתגובה של האויב הם לא תוכנית עבודה.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת אפרת רייטן, בבקשה, גברתי. ואחריה, חבר הכנסת ווליד טאהא. אדוני יושב-ראש הישיבה, כנסת נכבדה, כולנו ראינו ורואים עכשיו, ברגעים אלה, את התמונות המבזות מתל השומר. 3,000 צווים, יותר נכון 1,000 צווים, נשלחו כדי לגייס את בני הישיבות. כמו שגם אמר קודם ידידי מאיר כהן, במסגרת ועדת חוץ וביטחון קבלנו, התרענו, אמרנו שזה בדיוק מה שהולך לקרות. אתה יודע מה? אפילו לא חשבנו שזה מה שהולך לקרות, עד כדי כך גרוע. המתווה הזה נכשל, פשוט קטסטרופה. ואני מסתכלת: "עורו והתעוררו למלחמת הקודש" 1943, הרבנות הראשית של ישראל, "לציבור החרדים לדבר ה', תש"ח, אגודת ישראל. אנחנו קוראים לכל חברינו הגברים בגיל 17 עד 25 להתייצב בלשכות המפקד".

זה תש"ח, זה 1943, הרבנות הראשית.

גם הרב אייזיק הלוי הרצוג, תכף אולי אפנה מכאן אל כבוד נשיא המדינה. תש"ח. עוד תש"ח, הודעה מס' 4: "אל ההמונים החרדים, צעירים בני 17 עד 25 נדרשים להתייצב לשירות העם. בני 25 ומעלה יירשמו במשמר העם. בנות ישראל, אל תתייצבנה, כל כבודה בת מלך פנימה". מי חתום על זה? מרכז אגודת ישראל ירושלים. מה קרה לנו בינתיים? מה קרה מאז ועד היום, שאנחנו רואים את התמונות האיומות האלה? כאילו לא הבנו על בשרנו שאנחנו זקוקים לאלפי לוחמים לא בשביל להתכונן למלחמה הבאה, להתכונן למלחמה הקודמת, אחרי שנגרעו לוחמינו החללים והפצועים, אחרי ששומעים בצורה נחרצת את הרמטכ"ל וגורמי מערכת הביטחון שמתחננים לחיילים.

לא למלחמה הבאה, אלא לאותה מלחמה קודמת, רק כדי למלא את השורות. בעודי מדברת, כל הצפון עם אזעקות. כל הצפון מרושת עכשיו באזעקות. אנחנו כולנו מתכוננים לעוד איזו מתקפה איראנית, ואנחנו צריכים להתחנן בפני אחינו ואחיותינו שיבואו להתגייס למען קיומה, שרידותה והגנתה של מדינת ישראל? מצאתי מכתב תשובה של דוד בן-גוריון, שכתב שוב לרב הרצוג, שדחה מכול וכול את הכוונה שלו לבוא ולהגיד: רק 400, או: בוא תן לנו את הפטור הזה, כמו שדוד בן-גוריון רצה לסגור 400 כדי לשמור על הגחלת, לשמור על "תורתו אומנותו", לשמור על בני הישיבות. אבל אחר כך, אחרי עשר שנים, ב-1958, רצו לבנות מתווה אחר, כי הבינו שהמתווה הזה הולך ונכשל כבר אז. והוא כותב לו בצורה מפורשת: באשר לבחורי הישיבות,

נדמה לי, אינו כה פשוט. כשפטרתי לפני עשר שנים בחורי הישיבה משירות צבאי היה מספרם מועט, וגם כפי שנאמר לי אז הייתה זו הארץ היחידה שבה נשארו לומדי תורה לשמה. אם כי עליי לציין בשמחה כי בחורי הישיבה לקחו חלק בהגנה על ירושלים כשאר צעירי ירושלים. המצב מאז נשתנה. בחורי הישיבות רבו. אינני יודע אם יש יסוד להאשמה כי יש כאלה שהולכים לישיבה לשם השתמטות. אני רוצה להניח כי אין לטענה הזו שחר, אבל אין ספק כי במשך הזמן רבו בחורי הישיבות ומספרם הגיע לאלפים. בארצות נכר אין הגויים נזקקים למגיני ישראל, פה כולנו יהודים וביטחוננו תלוי אך ורק בנו, וזוהי קודם כול שאלה מוסרית גדולה אם ראוי הדבר שבן אימא פלונית ייהרג להגנת המולדת ובן אימא אלמונית יושב בחדרו ולומד בבטחה כשרוב צעירי ישראל מחרפים נפשם למות. אני לא אעז לבוא אליך בהלכה מפורשת של הרמב"ם כי במלחמת מצווה הכול יוצאים, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, כי אתה כמובן מאליו בקי בהלכה יותר ממני. אבל נראה לי כי במדינת ישראל תורת הקשת היא חלק מהתורה, ולא ייתכן שאלפי צעירים לא יהיו מסוגלים לאחוז בנשק ביום פקודה. אין גם להתעלם מאפשרות כי ירושלים חלילה תנותק ותותקף על ידי האויב ומאות צעירים לא יהיו מסוגלים להגן על עצמם ועל חבריהם והוריהם ועל עיר הקודש, והוא הדין במרכזים אחרים של הישיבות. ולכן הצעתי, לא הוריתי, הצעתי, שבני הישיבה המקדישים כל חייהם ללימוד תורה ילכו לאימונים בסיסיים של שלושה חודשים, ואחרים ישרתו בצבא ככל צעיר בישראל. דבר זה הצעתי לחברי הכנסת של אגודת ישראל ולשמעון פרס, המנהל הכללי של משרד הביטחון. הוא הציע זאת לכמה מראשי הישיבות. אסור לשכוח שאין אנו ממשיכים פה חיי הגלות ותלויים בחסדי זרים ונמשיך לנהוג כעם הסמוך לשולחן אחרים. אנו עומדים ברשות עצמנו, ועול הביטחון מוטל עלינו בעצמנו. זוהי זכות גדולה שזכינו לה אחרי מאות בשנים, וזכות זו מחייבת לדעתי כל צעיר ישראל. אני ממליצה בחום להמשיך ולקרוא את המכתב הזה, ובכלל את כל חלופת המכתבים אי שם בראשית המדינה. לצערי גם את המכתב הזה דחה הרב ודחו אגודת ישראל, ולכן הגענו עד היום ולתמונות הקשות, המצערות והכואבות שאנחנו רואים היום. כולי תקווה שדווקא בכנסת הזו נצליח לפתור את הבעיה הזו ולהגן על כלל מדינת ישראל ותושביה. תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת ווליד טאהא,

ואחריו, חבר הכנסת טיבי. מכובדי היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת עלו לדוכן בשעות הבוקר ותהו למה כל כך בוער לקואליציה הנוכחית להביא את חברי הכנסת, לכנס את הכנסת בזמן פגרה, כדי להעביר את חוק ערוץ 14. והאמת, יש להם הרבה מאוד סיבות לכנס את הכנסת בזמן פגרה ולהעביר את חוק ערוץ 14. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי למרות כל הכישלונות, למרות כל המחדלים, למרות כל התעלולים ולמרות כל האסונות שהממשלה הזו הביאה על המדינה, ערוץ 14 ממשיך להתאבד לטובת בנימין נתניהו ולטובת הממשלה החשוכה והגזענית הזו. אז למה לא להביא את הכנסת בזמן פגרה כדי להעביר להם חוק? כך, למשל, בכל הסקרים קיים רוב בין אזרחי המדינה לעסקה שתחזיר את החטופים, וכולם יודעים שמי שמטרפד את זה ומי שמונע את זה זה בנימין נתניהו והשרים הגזעניים שלו, סמוטריץ' ובן גביר, כי הם מבינים שהליכה לעסקה תסיים גם כנראה את השלטון שלהם. למרות זאת ערוץ 14 מתאבד בהגנה על נתניהו גם בנקודה הזו. גם בנקודה הזו של הפקרת החטופים. הממשלה הזו אחראית על שורה ארוכה מאוד של מחדלים חמורים ביותר. למרות זאת ערוץ 14 מתאבד בהגנה על בנימין נתניהו ועל ממשלתו, שיש בה החשוכים הגזענים הפשיסטים הכהניסטים סמוטריץ' ובן גביר. מספר הרציחות בחברה הערבית הגיע לממדים שהם אות קלון על המצח של המדינה, וזה בגלל המדיניות של בנימין נתניהו והשר לביזיון לאומי שלו, המופקד על הביטחון האישי של האזרחים. למרות זאת ערוץ 14 מתאבד בהגנה על בנימין נתניהו ועל בן גביר, השר לביזיון לאומי, וממשיך לעשות זאת. מספר הנהרגים, מספר הקורבנות בתאונות הדרכים הגיע לשיאים מזעזעים, 265 הרוגים. ומי שאחראי על הטיפול בנושא הזה הוא הממשלה והשרים של הממשלה, והכשל הוא שלהם והמחדל הוא שלהם. למרות זאת ערוץ 14 מתאבד בהגנה על הממשלה, על שרי הממשלה, גם בנקודה הזו. המרקם החברתי והיחסים הפנימיים בתוך החברה הישראלית על כלל מרכיביה לא היה גרוע יותר מאשר בתקופה הזו. למרות זאת ערוץ 14 מתאבד בהגנה על בנימין נתניהו ועל ממשלתו. מצבה של מדינת ישראל בזירה הבין-לאומית לא היה גרוע יותר ממה שהוא היום, ולמרות זאת ערוץ 14 מתאבד בהגנה על בנימין נתניהו ועל ממשלתו. בקיצור, לקואליציה יש הרבה סיבות, אדוני היושב-ראש, אני מסיים, יש להם הרבה סיבות להביא את הכנסת בזמן פגרה כדי לעשות את הג'וב הזה עבור ערוץ 14 שמשרת אותם בכל התנאים. חבל על הזמן - - - כמה עוד נמוך? כמה עוד נמוך אתם תרדו? כמה עוד נמוך? חבל על הזמן.

אחמד טיבי, אדוני. אוה, כל תומכי הטרור ברצף.

חברת הכנסת, טלי. חברת הכנסת גוטליב. אדוני היושב-ראש, היא קרא לעברי "תומך טרור". - - - גברת, את לא רוצה להכחיש את הטבח שהיה באוקטובר? אני במקומך - - - היא קראה לעברי "תומך טרור". חמש דקות, אדוני. אני בדרך כלל מתעלם ממנה - - תתעלם,

היא קראה לעברי "תומך טרור". אמרתי לך, אני עצם בגרון שלך. עצם בגרון. חברת הכנסת טלי גוטליב, אני מאוד מבקש ממך. למה לא נשארת בחוץ?

אני לא אתן, לא לך ולא לו, ולא לחברים שלך, להוציא את דיבת הארץ

ובעוד חמש שניות שניכם תצאו החוצה. לא, לא, אני מבקש שתשמור על זכותי לדבר.

אם תזכיר את השם שלי - - - טלי גוטליב, קריאה ראשונה. שלא יזכיר את השם שלי.

אני מכבדת, אדוני, גם את

בכפרים הלא-מוכרים המצב אף יותר חמור. בהתקפת הכטב"מים הראשונה מאיראן על ישראל נפגעה ילדה בדואית אחת, וההורים והאנשים בכפרים האלה הסתתרו מתחת לבטונדות. אין מיגון, לא בבתי ספר, לא מיגון ציבורי. גם הניסיונות, אחרי הפגיעה בילדה, להביא מיגון, לא שכנעו את הממשלה להביא מיגון. זה כישלון במזיד. זה נקרא להפקיר את החיים. טוב, זו ממשלה של מחדל והפקרה, ידוע. זו ממשלת המחדל וההפקרה. במקום, לבנימין נתניהו, ראש הממשלה, היו שני כיוונים: או ללכת על עסקה או ללכת על הסלמה. הוא החליט ללכת על הסלמה. הפקיר את החטופים.

התנקש בחיי איסמעיל הנייה בטהרן. שמעתי עכשיו מה אמר אהוד ברק, אמר שהוא עשה את זה כדי לבלום עסקה של חטופים, ושההתנקשות והחיסול היו טעות. ברור. רשעות וטעות. לא טעות מבחינתי. זה מכוון, במזיד. ברור שזו לא טעות, הוא התכוון לזה. הוא רצה בהסלמה הזאת, אמר הרתעה. איזו מין הרתעה? חיסול שמביא הרתעה שכל המדינה נמצאת בפניקה, הסופרמרקטים מתרוקנים ואנשים מסתכלים על השעון כל חמש דקות מתי יהיו טילים. זאת הרתעה? לא בטיח ולא הרתעה. בנימין נתניהו עושה את זה במזיד. כל מי שאומר שאין לו אסטרטגיה, טועה. לאיש יש אסטרטגיה ברורה, היא משתקפת מול העיניים של כל העולם, ובנקודה שבה המעמד האסטרטגי של ישראל בזכות so called מר ביטחון נמצא בנקודה הכי רגרסיבית בהיסטוריה שלו, אבל גם של המדינה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת מנסור עבאס, בבקשה.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גם אתמול וגם היום אנחנו נמשיך לדרוש מראש הממשלה ומממשלת ישראל להגיע לעסקה שתשחרר את החטופים ותפסיק את המלחמה, תפסיק את תהליך העמקת העוינות והשנאה בין שני העמים שיושבים בארץ הזאת. זו קריאה מנקודת מבטם של אזרחי מדינת ישראל הערבים, שגם מפגינים אזרחות ומחויבות, וגם מצד שני כואבים את התוצאות הקשות של המלחמה הזאת. אולי אני אוסיף היום קריאה גם בערבית. אני אחזור על הדברים בשפה הערבית. גם לצד השני, מאיראן עד חיזבאללה, עד חמאס והפלגים הפלסטיניים, להתחיל לחשוב, כמובן בנוסף למדינות ערב שמעורבות בצורה ישירה באירועים כאן, להתחיל גם הן לחשוב על דרך אחרת, על יוזמה מדינית, על הכרזה גם מצידן להפסקת המלחמה, הבעת רצון אמיתי וכן לקדם תהליך של פיוס, של שלום, של מתן תקווה גם לאזרחים הפלסטינים וגם לאזרחים הישראלים כאן. לכן אני חושב שנקודת מבטם של האזרחים הערבים, אזרחי מדינת ישראל, מאוד חשובה. מאוד חשוב ששני הצדדים, גם כאן בישראל, האזרחים הערבים והאזרחים היהודים, יקשיבו לקול הזה, אבל גם חשוב שהאזרחים הפלסטינים, הערבים, המוסלמים בעולם, יקשיבו לקול שלנו. אנחנו דורשים הפסקת מלחמה, אנחנו דורשים יציאה לדרך חדשה של חיפוש אחר שלום, של חיפוש אחר פיוס בין שני העמים ושל הגעה לפשרה היסטורית שתסיים את הסכסוך הזה ותחסוך חיי אדם משני הצדדים. (חוזר על דבריו בערבית.) הוספתי משהו בשפה הערבית, גם קראתי לפלגים הפלסטיניים לאחד את השורות שלהם, להקים ממשלה שתייצג אותם, ממשלה שלא שייכת לפלגים, שתקדם תהליך של פיוס, שתקדם תהליך של הפסקת המלחמה, ותחזיר את התקווה גם לעם הפלסטיני וגם לאזרחים או לעם הישראלי כאן. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. ראש האופוזיציה חבר הכנסת לפיד, חמש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני כמה דקות יצאה הודעה ששני אזרחים בצפון נפצעו קשה מפגיעת כטב"ם, אנחנו מקווים שזה יישאר "נפצעו קשה" וזה לא גרוע מזה, ויש עשרות אזעקות בצפון, ויש כוננות

- - - חבר כנסת שקלים, לא, זהו. חבר הכנסת שקלים, קריאה ראשונה. אתה אמור להעיר הערה, לא לנאום. היא לא עשתה שום דבר למען - - - חבר הכנסת שקלים, קריאה ראשונה. ועבדם הנרצע הוא כמובן בנימין נתניהו. הרי אנחנו לא חושדים בקרעי שהוא יודע על מה החוק הזה מדבר או שהוא החליט עליו על דעת עצמו,

ברור לגמרי ששלחו אותו.

הוא עושה את עבודתו,

עשה מה שהוא עושה תמיד. אבל בסוף, עבדם הנרצע הוא בנימין נתניהו, כי הם קנו לו ערוץ תעמולה, שמשמש אותו כחלק מרכזי במכונת הרעל. אז הוא חייב לשני המיליארדרים, והוא חייב לשני המיליונרים, ועל זה מסנג'רים את כנסת ישראל כולה בזמן פגרה, בזמן שחיילים נהרגים, בזמן שאזרחים נהרגים, בזמן שמעמד הביניים הישראלי מתפרק ומתמוטט. אין לנו פגרה. באמת, נמאס כבר לעמוד פה ולהגיד: אין לכם בושה, כי כולם יודעים שאין לכם בושה. אתם הורסים את המדינה הזו, אתם הורסים את הבניין הזה, אתם הורסים את כנסת ישראל, ובעיקר אתם מממנים מיליארדרים ומיליונרים מכספו של מעמד הביניים הישראלי, שלא יכול להרשות לעצמו צהרון לילדים או למלא את העגלה בסופר. תגיד, מה עם הגז? תן גז, תעשה לנו טובה.

סליחה, אחד מיוזמי החוק הוא קלנר. קלנר, אדוני, איפה חבר הכנסת קלנר?

אחד מיוזמי החוק. חמש דקות לרשותך. למה באמת ביבי לא ביטל את הסכם הגז? קלנר, רק שתדע שאני לא מבין למה אף שר לא הגיע.

אומר לך שאתה צריך לזכור את זה. זה קלנר או קרעי? סליחה? אמרתי שאתה צריך לראות שאף שר לא הגיע, כי הם מתביישים בחוק.

חמש דקות אדוני, קלנר. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה - - - איזה "נכבדה"? הייתה נכבדה עד שבאתם. אני חושב שהיא נכבדה עדיין. הטבות כלכליות לערוץ 14, אני שומע כאן כל הזמן. חבריי, תקשורת חופשית ומגוונת, תחרות וחופש דעה, גיוון שוק הרעיונות, עזרה לאזרח הקטן לשלם פחות ולקבל יותר אלה עומדים בבסיס הצעת החוק הזאת. כטב"מים באוויר עכשיו,

הצעת החוק הזאת מביאה בשורה ל-150,000 בתי אב בישראל המחוברים לפלטפורמת עידן פלוס כדי שגם הערוצים הזעירים - - - מה עם הפנסיונרים,

אין להם אינטרנט. אדוני, אני מבקש שתשמור על זכותי לדבר. כן, כן, אני מבקש. בבקשה, תמשיך. הצעת החוק הזו מביאה בשורה ל-150,000 בתי אב בישראל המחוברים לפלטפורמת עידן פלוס, כדי שגם הערוצים הזעירים, 9, 24, הלא TV, וכן, רחמנא ליצלן, גם ערוץ 14, ייכללו בפלטפורמת עידן פלוס. זאת כדי שהציבור יקבל מגוון. עליזה, אני מבקש.

אז למה יושב-ראש האופוזיציה יאיר לפיד מתנגד לזה כל כך? כי ללפיד הומוגניות של 90% בתקשורת לא מספיקה,

12, 13,

גלי צה"ל,

וואלה ורוב מוחץ של העיתונות הכתובה, שמקדמים את אותה אג'נדה. הרי אתם יודעים שאם היו שמים שם קלפי, כנראה שכל הקואליציה לא הייתה עוברת את אחוז החסימה.

כל הקואליציה לא הייתה עוברת את אחוז החסימה בעיתונות שאתם מקדמים.

לאופוזיציה ובראשה יאיר לפיד זה לא מספיק. לכן ניסיתם לסגור את ערוץ 14 בזמנו, לכן ניסיתם לסגור את ערוץ 20 בזמנו, את ערוץ 7 סגרתם, את ישראל היום ניסיתם לסגור. נראה שמבחינתכם מיותר להתווכח, צריך למנוע את הוויכוח, בשביל מה להתווכח? זה ההבדל בין ליברליזם לבולשביזם, ואנחנו תמיד היינו ותמיד נהיה בצד של הליברליזם.

ספק, אתה ואבי מעוז. עכשיו, חבריי - - - - - - הליברל, אתה ואבי מעוז.

קריב. חבריי, חברים, חייבים להבין, חברים, חייבים להבין שמגוון דעות - - - חברים, גם אם אתם לא מסכימים עם שום מילה, תאפשרו לו לדבר. אני מבקש שקט. - - - חבר הכנסת שטרן, תנו לו להמשיך. חייבים לזכור שמגוון דעות זה לא רק צורך דמוקרטי, זה יכול גם למנוע אסונות. היום כבר ברור שהסכמי אוסלו היו בכייה לדורות, אבל אז, בזמן אמת, המונוליטיות של התקשורת השתיקה כל ביקורת. "אויבי השלום", "אנשי האתמול" כך כינו את מתנגדי ההסכמים. אדוני, אני לא יכול לדבר. 1.5 מיליון דולר לחמאס. גלעד קריב, אתה בקריאה ראשונה. - - - - - - אין - - - לא. יוסיפו לך אם אתה מתעקש, אבל אתה בקריאה ראשונה.

זהו, מספיק. - - - עכשיו בשיא הרצינות. בבקשה, אדוני. אבל אז בזמן אמת, בשנות התשעים, המונוליטיות של התקשורת השתיקה כל ביקורת - - - - - - - אויבי השלום, אנשי האתמול, כינו את מתנגדי ההסכמים. עזה תהפוך לסינגפור, בישרו הכותרות בשנות התשעים. - - - רון כץ. אולי תחכימו, תשמעו משהו: לפני 30 שנה, לאחר שהגיע ערפאת, יימח שמו, ליהודה ושומרון, הוא עבר מעיר לעיר וקרא בפומבי לג'יהאד נגד ישראל. יגאל כרמון - - - מי לחץ את ידו? נתניהו לחץ את ידו. תתביישו. חוץ מנתניהו, לא נתניהו, יש לך עוד משהו?

שמענו על נתניהו. אבל עכשיו מדברים פה על משהו אחר. אני מבין שקשה. - - - חברים. חבר הכנסת רון כץ והיושב-ראש לשעבר מיקי לוי, תאפשרו לו לסיים את דבריו. - - - - - - הסכם ואי - - - יגאל כרמון - - - אני לא אדבר. רון, קריאה ראשונה. מקבל אותה באהבה. תקבל אותה באהבה. יגאל כרמון ניסה להביא זאת לידיעת הציבור ונתן קריאות "ג'יהאד" של ערפאת. ואחד האנשים שהוא פנה אליהם היה עיתונאי בכיר בשם נחום ברנע. אוה - - - ברנע סירב לתת פרסום. ברנע אשם. מצאנו אשם. - - - סיעת יש עתיד, אני מבקש. אנחנו מדברים עכשיו על מגוון בתקשורת. אני מבין שחוץ מביבי,

אין לכם הרבה, כי זה כל מה שמדברים עליו - - יורים עכשיו

אפשר לדבר פה על עוד כמה דברים. אולי תרחיבו את הדעת. - - - פצוע אנוש במזרעה.

דואג לערוץ 14. אתה - - - את האירוע הזה?

קרעי לא הגיע לדיון של החוק של עצמו.

האנשים - - - - - - ולדימיר, קריאה ראשונה, ידידי הטוב. וברנע סירב לתת פרסום לחומר המקורי - - עכשיו בשיא הרצינות, תפסיקו. - - הראשוני החדשותי הזה. כרמון מספר: הפצרתי בו, זאת האמת. ברנע השיב: אין אמת, כל ידיעה צריכה להיבחן לפי השאלה את מי היא משרתת. ואתה, כרמון, משרת את אויבי השלום. הלוואי שברנע היה היחיד. מה קשור עכשיו נחום ברנע? זה קשור למה שאני מדבר עליו. יורים כטב"מים. אנחנו - - - מה אתה מדבר?

זאת הזיה - - - - - - נפל כטב"מ בבסיס.

יורים עכשיו - - - המונוליטיות והיעדר הגיוון בתקשורת הדהירו את ישראל אל האסון - - - - - רון כץ, שנייה,

יש חברי כנסת שיכולים להתגבר על הרעש, ויש חברי כנסת, הוא רוצה להגיד את דבריו גם אם אתה לא מסכים - - - - - כטב"מ בבסיס - - - - - אי-אפשר לייצר רצף של הפרעות,

אז אני מבקש מכם, אני כבר הוספתי לו עוד דקה, אני אוסיף לו ככל שצריך. אבל תפסיקו עם זה.

אני מבין שקשה לכם עם נושא המגוון בתקשורת. לפני 19 שנה, ממש בימים אלה, בוצע הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, ואז גם התוודענו למושג שהפך למטבע לשון:

תקשיבו טוב: בפברואר 2005 תבע את המונח הזה אמנון אברמוביץ', עוד עיתונאי בכיר, בקשר לראש הממשלה דאז אריאל שרון. תודה. כחצי שנה לפני הגירוש אמר אברמוביץ' בכנס - - חבר הכנסת קלנר, שבע דקות חלפו. אני מבקש ממך לסיים. - - אמר אברמוביץ' בכנס עיתונאים במכון ון ליר: צריך לשמור על שרון כמו על אתרוג, לשומרו בקופסה אטומה מרופד בספוגית, צמר גפן ונייר צלופן - - תודה רבה. - - לפחות עד תום ההתנתקות. לדעתי, צריך לשמור עליו לא רק מפני הדגלים הפוליטיים, אלא גם מפני דגלים משפטיים. תודה רבה, תודה רבה. לא,

אני - - - פה חמש דקות - - - לא, אתה ניהלת איתם שיח. כבר שבע דקות אתה מדבר. אדוני היושב-ראש, חמש דקות הפריעו לי - - - כבר שבע דקות אתה מדבר, ואני מאוד מכבד אותך. לא - - - אני סוגר את הוויכוח. יש לך עוד 30 שניות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מבקש לסיים את דבריי. לא, אתה לא יכול. - - - אתה לא יכול לנאום עשר דקות כאשר כולם דיברו חמש דקות.

אני מדדתי את הזמן שיש לי, שלוש דקות.

כך גם עשיתם בבריחה מלבנון, כך גם היה בכל שאר הדברים.- - - - מגוון בעולם התקשורת חיוני לא רק לדמוקרטיה, מגוון חיוני כדי למנוע אסונות, והיום זה צעד נוסף להגביר את המגוון כדי שלאנשים שיש להם עידן פלוס - - תודה רבה. - - יהיה בשלט עוד כמה ערוצים ולא רק את הערוצים שאתם אוהבים כל כך.

אני רוצה להגיד תודה - - לא, אתה לא יכול. - - ליושב-ראש הוועדה - - - - - אוקיי. - - דוד ביטן ולשר התקשורת. חבר'ה, אל תעזרו לי לנהל.

תקשורת חופשית - - - - - - נגמר הזמן - - - לא יעזור לכם, יהיה מגוון בתקשורת. גם דעות שאתם לא אוהבים יישמעו, על אפכם ועל חמתכם. תודה רבה.

יש הרוגים בצפון - - - חבר הכנסת ביטן. נאום מדהים, מדהים הנאום הזה. בושה. תתביישו. טוב שעלית על הדוכן ביום כזה. חבל שעלית. יושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת ביטן, בצעדים זריזים עולה לבמה לסכם.

תדאג - - - קיבלה חצי שעה בבוקר, מה יש עוד להוסיף - - - דוד, בבקשה. הבונקר האטומי? נתנו לך הנחיות? הבנתי שהמשפחה כבר נכנסה. אני גם החלטתי ללכת לבונקר. מה קרה? - - - אנחנו נכניס לבונקר שניים מהאופוזיציה, שניים מהקואליציה. מה אתם דואגים? - - - חבר הכנסת לפיד, כנראה לא שמעת את מה שאמרתי בהתחלה. - - - בהתחלה הצגתי את החוק ופשוט לא היית. אז הפעם אני חייב להגיד לך שאתה טועה בגדול. שמעתי את מה שאמרת, אתה טועה. קודם כול, אני לא יודע על איזה מיליארדרים אתה מדבר שמקבלים הטבה - - - - - - תן לי רגע. בינתיים בחוק הזה את ההטבה הכי גדולה מקבלים ערוצים 12 ו-13, שחוסכים להם 3 מיליון שקל שהם משלמים היום לעידן פלוס כל שנה. 3 כל שנה. ההטבה לערוץ 14 קיימת, אני לא אומר שלא, אבל היא קיימת סך הכול לחודשיים. זאת אומרת היום ההסכמים שיש לערוץ 14 עם הוט,

פרטנר, סלקום וכו' הם עד נובמבר 2024, ואנחנו הארכנו את הוראת השעה עד ינואר 2025. זאת אומרת, ההטבה היא לחודשיים. אני לא יודע מה העלות הכספית שלה, אבל היא בטח פחות ממה שערוץ 12 ו-13 מרוויחים. אז אם עזרנו למיליארדים, עזרנו יותר לערוץ 12 מאשר לערוץ 14. זה קודם כול. קרעי עוזר לערוץ 12? כן, עזרנו.

אני אגיד לך למה עזרנו.

קודם כול, שבחוק הזה הלכנו עניינית. באיזה מובן עניינית? עזוב את הצעת החוק המקורית ששינינו אותה לגמרי,

כי מה קרה פה? בגלל שהשר,

נתחיל מזה - - - רגע, אבל אולי תגיד מה רצו במקורית. לא חשוב.

חשוב מה יצא בסוף. מה זה מעניין מה היה במקורית? אני אומר: הרי מה קרה פה? אני חושב שלא יכול להיות שערוץ פרטי יממן שירות ממשלתי. מה שקרה עד היום, שעידן פלוס, הערוצים 12 ו-13, שהם ערוצים פרטיים, מימנו בשלושה מיליון שקל את עידן פלוס. אם הממשלה, מה קרה? מה ההתעוררות הזאת? - - - מתקפת טילים בצפון, זה מה שקרה. - - - הפקרתם אותם. מה זה קשור - - - יושב-ראש ועדת הכלכלה מסכם. אני מבקש לא להפריע לו. מה שקורה, המצב הוא כזה שאם רוצים להפסיק את התשלום של ערוצים 12 ו-13, גם ערוץ הכנסת מממן אבל נשים אותו רגע בצד, בזה לא נגענו. אם ערוץ 12 רוצה להפסיק את המימון הזה, שהוא לא הגיוני ולא סביר, ואם הממשלה רוצה שירות של עידן פלוס היא צריכה לממן אותו ולא ערוצים פרטיים. לא משנה מה הסיבות. לכן - - - - - - - לכן על מנת לעשות את זה צריך לסגור את המרבב הראשון. סגירת המרבב הראשון חוסכת לתאגיד 5 מיליון שקל בשנה, כי היא משלמת אותו סתם. סגירת המרבב השני תחסוך לתאגיד 30 מיליון שקל, אבל צריכים להתחיל עם הסגירה של הראשון. אז בואו, אפשר ביקורת וצעקות והכול בסדר גמור. גם ראיתי ושמעתי את האנשים שדיברו. לא דיברו על החוג הזה, דיברו על דברים אחרים.

מותר להם, אבל הם לא יכולים להגיד לנו שאנחנו מסייעים למיליארדרים. זה לא החוק ולא המצב. איפה לפיד? הלך? למה הוא הלך? הוא איתנו כאן, אל תדאג. כשאתה מכריח, מחייב ערוצים להיות בעידן פלוס, באותה הנשימה בחוק אחר כתוב שהם לא יכולים למכור שירותי תוכן, ואז הם מפסידים כסף מהצד השני. מכיוון שזאת הייתה זכות להיות בעידן פלוס, חוץ מ-12 ו-13, שאותם חייבו, יצא שאם אתה מחייב את הערוצים הקטנים, ערוץ 9, הערוץ הערבי, ערוץ 14, שהוא קטן, בחוק אחר הוא קטן בגלל המחזור הכספי שלו. קבעו שם לא לפי רייטינג אלא לפי מחזור כספי.

מיליון אתה נחשב זעיר, ובזה לא נגענו. ולמה לא נגענו בכל החוקים האלה? מכיוון שצריכה לבוא הצעת חוק ממשלתית. זה תפקיד הממשלה, לעשות סדר בשוק התקשורת. לא התפקיד של ועדת הכלכלה, ובוודאי לא במסגרת הצעת חוק פרטית. ולמה אין הצעת חוק ממשלתית?

לכן עשינו את זה הוראת שעה לכמה חודשים, כדי לחייב את הממשלה לבוא עם הצעת חוק ממשלתית שמסדירה את כל שוק התקשורת אחת ולתמיד. למה לפטור אותם אחורה? רגע, זה בדיוק העניין, שאתם טועים. פטרנו את כולם מהתשלום, גם את 12 ו-13. הם לא ביקשו את זה בכלל. לא נכון.

בחוק הזה, בחוק שאנחנו מעבירים עכשיו, כולם פטורים. גם ערוץ 12, גם 13, גם ערוץ 14 וגם ערוץ 9 והכול. וגם הערוץ הערבי, כולם פטורים. מי משלם את זה בסוף? מי משלם את זה?

האי-שוויון נובע רק מדבר אחד, מזה שחודשיים ימים אנחנו בעצם נותנים הטבה מסוימת לערוץ 14, 9 והערוץ הערבי. אבל למי ההטבה משמעותית

אז תפסיקו כבר לעשות מזה דרמה, כי אין פה דרמה. אין פה שום דרמה. תפסיקו כבר עם זה. כל דבר פוליטי, בסדר, הבנתי. תראו מה קורה עכשיו, תראו מי נמצא. רק אתם, יש עתיד עם קצת מפלגת העבודה, ואני רואה גם את אחמד טיבי פה, ורק הליכוד וסמוטריץ' וזה. מה עשיתם? מה, זה עניין פוליטי? החוק הזה הוא לא פוליטי?

שוק התקשורת מעניין את כל העולם, ותמיד כשיש תקשורת, יש לחץ כזה ואחר. אבל אני אומר לכם, אנחנו עשינו פה משהו זמני כדי שהממשלה תבוא עם הסדר קבוע פעם אחת ולתמיד. יש המון חוקים, כל אחד נותן איזושהי פינה. צריך פעם אחת לבוא עם משהו. אם הממשלה לא תביא את החוק עד ינואר, התוצאה היא שבעצם הוראת השעה מתבטלת והכול יחזור לקדמותו בעוד שלושה-ארבעה חודשים. בחייכם, מספיק כבר עם זה. די. למה אנחנו פה, אתה יכול - - - כן, כי אתם ביקשתם. כן, אתם ביקשתם. כן, הינה, היא פה. אומרים לי לרדת.

למה אתם ביקשתם? לא רציתם שנמשיך את זה בלילה, ביקשתם היום. מה אתם רוצים? זה מה שאמר לי יושב-ראש הקואליציה. הינה, הוא אמר לי. הוא אמר לי. מוצה, מוצה.

תעלי אחריי. הינה, הוא אמר. אל תכעס. כמו שאומר השיר, נאמר כבר הכול ואין לי מה להוסיף. חוץ ממה שאתם אמרתם.

מכיוון שמחייבים אותי, אני אומר לכם - - - בגללכם. אנחנו לא בגלל - - - אנחנו פה בגלל הרבנים ובגלל בן גביר. הינה, יושב-ראש הקואליציה אמר. מה אתה רוצה ממני? מה אני, יושב-ראש הקואליציה? הוא אומר את זה. ביקשתם להעביר את זה להיום. לא רציתם בלילה, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים ממני?

יש לי הרבה מה להגיד, ואני לא אגיד כי מבקשים ממני לרדת. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה. זה היה מאוד נחמד, עמדת פה ובשקט קראת לו: דוד,

יש איזה מערכון: שרון, שרון. הוא מקשיב מצוין. השר קרעי. חבר הכנסת דיכטר, בבקשה. עליזה, אל תשאלי אותי למה דיכטר. בבקשה, תעלה. אדוני היושב-ראש, חברי השר, חבריי חברי הכנסת, על דעת שר התקשורת ועל דעתו של שר האוצר, אני מבקש להודיע לכנסת כי הממשלה מסכימה לעלות התקציבית של הצעת החוק, ולפיכך הממשלה תומכת בה. תודה רבה. זה סימבולי שראש השב"כ הקודם ידבר על הצעת החוק. שר התקשורת, בבקשה. - - - אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברים, אפילו התומכים שלכם לשעבר מבינים כבר שאתם פייק. מציאות מדומה. אתם מדברים, מירב בן ארי, על יום שכינסנו במיוחד בשביל החוק הזה? שכחתם שרק אתמול החוק היה על סדר-היום יחד עם עוד 20 חוקים נוספים? הרי אתם, אתם אלה שביקשתם - - לא אתמול, לא אתמול. - - שנדחה את החוק מאתמול בלילה להיום.

מירב בן ארי, אפילו השתמשת בטוב הלב שלנו כדי לצייץ: הדיון הלילי של קרעי קופל. קרעי, אתמול - - - אולי אתם לא בשביל התפקיד הזה. לא מתאים לכם תפקיד כזה. אתם מעדיפים עבודה בין 09:00 ל-15:00, במקום להתיש אותנו בדיון לילי. אתם מעדיפים בין 09:00 ל-15:00 במקום להתיש אותנו כל הלילה. - - - אתם ביקשתם לבוא אחרי ארוחת בוקר, אחרי כוס קפה. לבוא בכיף לעבודה מ-09:00 עד 15:00 ולסגור את החוק כאילו אופוזיציה לוחמת על מלא.

אתם לא עובדים על אף אחד, חברים. מרוב הדקלום של כל דפי המסרים שלכם, יאיר לפיד כבר מצייץ היום,

אתם לא תאמינו מה יאיר, הבוס שלכם, מצייץ. הוא אומר שאתם סובלים מתת-ייצוג מחפיר בתקשורת. אתם, יאיר לפיד והאופוזיציה, סובלים מתת-ייצוג מחפיר בתקשורת. ערוץ 11, 12, 13, גל"צ, רשת ב', ידיעות, הארץ,

דה-מרקר, כלכליסט,

12N, תת-ייצוג מחפיר בתקשורת. - - - יאיר, יאיר, הייתי מבקש ממך לגלות קצת בגרות, יאיר, אבל אין לך את הבגרות לגלות. ואני אומר לך משהו, חבר הכנסת לפיד, ראש הממשלה כבר הציע לך לעבור לערוץ 12, ואנחנו נקרא מזרקה על שמך. ככה תוכל להגביר את הייצוג שלך בתקשורת. ההצעה עדיין בתוקף. כמה עוד פילוג אתה יכול לעשות בזמן מלחמה? - - - ושלא לדבר על חברת הכנסת כהן: פגיעה באוכלוסייה מוחלשת. אין לך בושה לעמוד כאן ולדקלם את השקרים שלכם? האוכלוסיות המוחלשות, בגלל החוק הזה, בזכות החוק הזה, יקבלו את כל הערוצים לעידן פלוס. - - - זה המערך של האוכלוסיות המוחלשות. הינה, תראי את חבר הכנסת עבאס מהנהן בראש. הוא יודע שאתם שקרנים, ובגלל זה אתם לא מסוגלים להיות אופוזיציה, כי לא כולם מסכימים לדקלם את השקרים שלכם. אני מרחם עליכם, חברים. אתם משרתים של כל מיני צייצנים בכירים ובעלי אינטרסים.

אתה המשרת של נתניהו - - - אין לכם שיקול דעת. אין לכם מושג מה החוק הזה אומר, אם את עומדת כאן ואומרת שהחוק פוגע באוכלוסיות מוחלשות. אתה מאמין לזה, אדוני היושב-ראש? חוק שבא להוסיף את כל הערוצים למערך של האוכלוסיות המוחלשות, הוא פוגע באוכלוסיות המוחלשות. בושה וחרפה.

ואני אגיד לכם, בואו נדבר לגופו של עניין. החוק הזה, אתם מדברים על חוקים שהם מלחמה? למה באה ההנחיה שלי להעלות את כל הערוצים למערך עידן פלוס? בדיוק בגלל המלחמה. יש את האוכלוסייה דוברת הרוסית, שאין לה את הערוץ הרוסי במערך. יש את האוכלוסייה דוברת הערבית, שאין לה את הלא TV. יש את הצופים של ערוץ 14, שאין להם את הערוץ על המערך. - - - והמטרה של החוק הזה, של ההנחיה שעכשיו אנחנו מסדירים בחוק, זה להרחיב את מעגל ההתראות החדשות והמידע לאוכלוסייה. - - - אדוני היושב-ראש, מיכל שיר מקשה מאוד לדבר. חברי

- - - חברת הכנסת ביטון. להרחיב את מעגל ההתראות במלחמה. דאגנו גם לאנטנה של עידן פלוס שתהיה בכל מקלט ביישובי קו העימות. - - - חברת הכנסת ביטון. לא התלוננתם עד היום שקבוע בחוק לשלם 5 מיליון שקל, שהאוצר משלם על ערוצים 12 ו-13. כואב לכם. אתם מעדיפים להוציא עין לערוץ 14 וביחד עם זה להוציא עין לכולם, העיקר שמי שלא מדבר את השפה שלכם לא יוכל לעלות על המערך. אתם בעד דמוקרטיה? בעד חופש ביטוי? ולגבי משרד המשפטים, שהזכירו קודם: משרד המשפטים בדיון, בחוסר מקצועיות ובבורות מדהימה, אמר שהחוק הזה יכביד תקציבית על התאגיד, יכביד הכבדה ארוכת טווח על התאגיד.

זה בדיוק ההפך. התאגיד חוסך מהתקציב שלו 8 מיליון שקל בשנה בגלל סגירת המרבב. חברים, אני רוצה להודות לחבר הכנסת קלנר, ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת ביטן, לכל צוות הוועדה, לחברי הוועדה, לאיתי היועץ המשפטי, לייעוץ המשפטי ולצוות כלכלה של משרד התקשורת, ולכל אלו שהיו שותפים למלאכה. היום זו בשורה גדולה לאזרחי ישראל: יותר ערוצים, פחות כסף, כל המגוון על עידן פלוס בחינם.

אנחנו עוברים להצבעות, אנא שבו במקומותיכם. אנחנו נצביע תחילה על ההסתייגויות. הוגשו הסתייגויות להצעת החוק של הקבוצות הבאות: קבוצת סיעת יש עתיד, חברי הכנסת יאיר לפיד, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן,

מירב בן ארי, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי, מיכל שיר סגמן, עידן רול, יוראי להב הרצנו, יוראי פה? יום הולדת שמח בכל אופן, ולדימיר בליאק, רון כץ, מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן,

משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי, שלי טל מירון, ירון לוי, קבוצת סיעת המחנה הממלכתי, חברי הכנסת בנימין גנץ, גדי איזנקוט, פנינה תמנו, חילי טרופר, מיכאל מרדכי ביטון, מתן כהנא, אורית פרקש הכהן, אלון שוסטר, קבוצת סיעת חד"ש תע"ל, חברי הכנסת איימן עודה, אחמד טיבי, עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף, יוסף עטאונה, קבוצת סיעת רע"מ, חברי הכנסת מנסור עבאס, ווליד טאהא, ואליד אלהואשלה, אימאן ח'טיב יאסין, יאסר חוג'יראת, קבוצת סיעת העבודה, חברי הכנסת מרב מיכאלי, נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן מרום. ההסתייגות הראשונה שעליה נצביע היא הסתייגות לפני סעיף 1. הצבעה כעת.

32 בעד, 40 נגד. אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 2, לפני סעיף 1. הצבעה כעת.

32 בעד, 40 נגד. אני קובע כי גם הסתייגות זו לא התקבלה, ולפיכך ההסתייגויות של לפני סעיף 1 הוסרו. נצביע כעת על הסתייגות לסעיף 1. הסתייגות 3. הצבעה. הסתייגות 3 לא נתקבלה. 32 בעד, 40 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. הסתייגות 4. הצבעה. הסתייעות 4 לא נתקבלה. 32 בעד, 40 נגד. גם הסתייגות זו לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 5. הצבעה. הסתייגות 5 לא נתקבלה. 32 בעד, 40 נגד. אני קובע כי גם הסתייגות זו לא התקבלה. כל ההסתייגויות של קבוצת המחנה הממלכתי, שאינם נוכחים, נמחקות בזאת, הסתייגות 6 עד 19. נצביע על הסתייגות 20. הצבעה.

32 בעד, 40 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 21. הצבעה. הסתייגות 21 לא נתקבלה. 31 בעד, 40 נגד. גם הסתייגות זו לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 22. הצבעה. הסתייגות 22 לא נתקבלה. 32 בעד, 40 נגד. גם הסתייגות זו לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 23. הצבעה. הסתייגות 23 לא נתקבלה. 32 בעד, 40 נגד. גם הסתייגות זו לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 24. הצבעה. הסתייגות 24 לא נתקבלה. 32 בעד, 40 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות שמספרה 25. הצבעה.

31 בעד, 40 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. מצביעים כעת על הסתייגות 26. הצבעה. הסתייגות 26 לא נתקבלה. 31 בעד, 40 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 27. הצבעה. הסתייגות 27 לא נתקבלה. 32 בעד, 40 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על לחלופין.

הסתייגות 27 לחלופין לא נתקבלה. 32 בעד, 40 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות שמספרה 28. הצבעה. הסתייגות 28 לא נתקבלה. 32 בעד, 40 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות שמספרה 29. הצבעה. הסתייגות 29 לא נתקבלה. 32 בעד, 40 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת הצבעה על הסתייגות 30. הסתייגות 30 לא נתקבלה. 32 בעד, 40 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 31. הסתייגות

45 50, להוריד. לבקשת האופוזיציה, נמחק את הסתייגויות 45 50. ונצביע על הסתייגות 51. אם כן, אנחנו מצביעים כעת על הסתייגות 51. הצבעה. הסתייגות 51 לא נתקבלה. 31 בעד, 39 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 52. הסתייגות 52 לא נתקבלה. 32 בעד, 39 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 53. הסתייגות 53 לא נתקבלה. 32 בעד, 40 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. 54 56, להסיר. הסתייגויות 54 56 מוסרות, לבקשת האופוזיציה. כעת נצביע על הסתייגות 57. הצבעה. הסתייגות 57 לא

31 בעד, 40 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 58. הצבעה. הסתייגות 58 לא נתקבלה.

ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 59. הצבעה. הסתייגות 59 לא נתקבלה. 30 בעד, 40 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 60. הסתייגות 60 לא נתקבלה. 31 בעד, 41 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 61. הצבעה. הסתייגות 61 לא נתקבלה. 30 בעד, 41 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 62. הסתייגות 62 לא נתקבלה. 31 בעד, 41 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות 63. הצבעה.

31 בעד, 41 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. 64 66, כולל.

אנחנו מסירים, לבקשת האופוזיציה, את הסתייגויות 64 66,

מצביעים על הסתייגות שמספרה 67. הצבעה. הסתייגות

לא נתקבלה. 32 בעד, 41 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. נצביע כעת על הסתייגות 68. הצבעה. הסתייגות 68 לא נתקבלה.

נצביע כעת על הסתייגות 69. הצבעה. הסתייגות 69 לא נתקבלה. 32 בעד, 41 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. 70 71, להסיר. מסירים, לבקשת האופוזיציה את הסתייגויות 70 71, ולכן כל ההסתייגויות לסעיף 1 הוסרו. לכן אנחנו נצביע על סעיף זה, כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה. הצבעה. סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל. 40 בעד, 32 נגד. אני קובע כי סעיף זה, כנוסח הוועדה,

סעיף 1, בקריאה השנייה. נעבור להסתייגויות לסעיף 2. להסיר את 72 78. לבקשת האופוזיציה, אנו מסירים את הסתייגויות 72 78, ומצביעים על הסתייגות 79. הצבעה. הסתייגות

32 בעד, 40 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. כעת נצביע על הסתייגות 80. הצבעה. הסתייגות 80 לא נתקבלה. 32 בעד, 40 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. ההסתייגויות הבאות של קבוצת המחנה הממלכתי, שאינם נוכחים באולם, נמחקות בזאת, 81 84. מי לא באולם? למה הם לא פה? זו שאלה שצריך לשאול אותם. הסתייגות 85 כעת.

הסתייגות 85 לא נתקבלה. 32 בעד, 40 נגד. ההסתייגות לא התקבלה.

חברי הכנסת, בזאת הוסרו כל ההסתייגויות לסעיף 2, ולכן אנחנו נצביע על סעיף זה כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה. הצבעה. סעיף 2, כהצעת הוועדה, נתקבל. 40 בעד, 32 נגד. גם סעיף 2 התקבל, כנוסח הוועדה,

ההסתייגויות הבאות, לאחרי סעיף 2, שהן של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי, שכאמור אינם נמצאים באולם, נמחקות בזאת, 86 87. נצביע על הסתייגות 88, בבקשה. הסתייגות 88 לא נתקבלה. 31 בעד, 40 נגד. ההסתייגות לא התקבלה. יש לנו לחלופין ל-88, ונצביע על לחלופין. הצבעה כעת.

41 נגד. גם הסתייגות לחילופין ל-88 לא נתקבלה. לכן ההסתייגויות לאחר סעיף 2 הוסרו בזאת, ואנחנו נצביע כעת על החוק בקריאה השלישית. אנחנו מצביעים על החוק בקריאה השלישית.

חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 7, הוראת שעה), התשפ"ד 2024,

אני קובע כי הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 7,

אחת מהקואליציה ואחת מהאופוזיציה. מחשוב, נא לבדוק את ההצבעה של חבר הכנסת קריב, אם נקלטה או לא נקלטה. עד שלוש דקות אדוני, לרשותך, בבקשה.

חברת הכנסת בן ארי גם ביקשה הודעה אישית ואני אאפשר לה אחריך. נמצאת, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. האמת היא שישבתי פה במהלך הפיליבסטר של האופוזיציה ושמעתי את רוב הנאומים. הייתי די בהלם לשמוע את חברי הכנסת מהאופוזיציה, אחד אחרי השני, עולים ואומרים שהיום אנחנו כינסנו במיוחד את המליאה אך ורק בשביל החוק הזה. סדר-היום שהופץ היה סדר-יום שהיה אמור להיות אתמול לאורך הלילה. בסדר-היום הזה היו מעל 20 חוקים שכמובן שכחתם לציין, מה שטוב לאירופה טוב לישראל, לא נממן סנגוריות לנוח'בות, ועוד ועוד חוקים טובים, וזה היה גם בסדר-היום. האופוזיציה היא זו שבמהלך כמה ימים ביקשה ממני להזיז את זה להיום.

הם ביקשו להזיז את החוק הזה להיום, ואחרי שהזזנו לבקשתם הם באים בטענות למה היום יש רק את החוק הזה. באמת נשגב מבינתי.

יש קשר. אני הזזתי, לבקשתכם, אתם ביקשתם.

אתם הזזתם - - - היה קשה לכם - - - אבל החוק הזה לא היה אמור לעלות. אותה אופוזיציה שאמרה שהכנסת לא צריכה לצאת לפגרה, היה קשה להם לעבוד קצת בלילה, אז הם פנו ורצו שנעשה את זה היום. ובסדר, וקיבלתי את בקשתכם, ועשינו את זה היום. אבל לא הגיוני שאתם תבקשו מענה לבקשתכם ואז תבואו בטענות למה שינינו את זה.

אתה - - - ודבר נוסף: ייאמר לזכותכם, יש עתיד, שנלחמתם, ביקשתם להזיז,

נלחמתם נגד החוק הזה, עד השנייה האחרונה הייתם פה בהצבעות. מה שאני לא מצליח להבין זה מפלגות שניהלו מאבק, ביקשו להזיז, ואחרי שהזזנו הן אפילו לא נמצאות פה בטענה שהם מחרימות. לפחות הם נמצאים.

הם נגד האוכלוסיות החלשות שיוכלו לקבל עכשיו מגוון של ערוצים - - - הם בעד חופש הביטוי עד גבול מסוים.

תודה, אדוני. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. לאחר מכן אנחנו ננעל את הישיבה, רבותיי. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לנצל את הזמן רק להפריך את השקרים. נתחיל מהשקרים של השר שעומד עם כיפה על הראש ומשקר. אין לי מילה אחרת.

מה לעשות? הוא עם ההתנשאות שלו. אחת ולתמיד בואו נסגור את זה, אחת ולתמיד.

אני אעלה ואגיב. יש לי הודעה אישית אחת, אתה כבר נתת פה נאום. הינה, אני אומרת לך, האירוע הזה של להביא, עכשיו בוא, אני בכנסת לפניך, בחיים לא היה לילה בפגרה, שנייה, שנייה, אני רוצה להגיד משהו על כבוד הכנסת הזאת, שנרמס כאן, נרמס. הפכתם את הכנסת הזאת, באמת, למקום שפשוט התבהם, אין לי מילה אחרת. לא היה כאן לילה בפגרה, מעולם לא הביאו חקיקה שלא בהסכמה. תמיד הפגרה נוצלה לחקיקה בהסכמה.

לא רק שהבאתם בפגרה חקיקה שהיא לא בהסכמה, אתם רציתם לגרור את כל הכנסת ללילה - - אבל אתם רציתם שלא תהיה פגרה,

- - בזמן מלחמה. באמת, כל פעם שאני אומרת לעצמי כמה הכנסת הזו יכולה לרדת, אתם מורידים אותה באמת נמוך מים המלח. הרי מה ביקשנו? מה אמרנו לכם בוועדה של ביטן? החוק הזה הוא לא בהסכמה, הוא לא בהסכמה. למה להביא - - - למה משכתם את כל ההסתייגויות? עכשיו תקשיב טוב.

ולבוא ולקרוא לנו משרתים?

למה משכתם את כל ההסתייגויות?

אני רוצה להגיד לך משהו. אבל כנראה שזו האמת. לבוא ולקרוא לנו, הוא זורק והולך. לבוא ולקרוא לנו משרתים, שנייה,

יש לי כאן פואנטה חשובה. לבוא ולקרוא לנו משרתים, כשאתה, איפה אתה? ברח, המשרת הכי גדול של בלפור. באמת, מזרחי שירד לשפל של השפל. בשביל מה? בשביל מה?

14 פעמים הופיע נתניהו בערוץ 14. הוא לא מופיע לא ב-12 ולא ב-13. אצל ד"ר פיל הוא מופיע, אבל כאן לא. מה אכפת לו מהאזרחים שלו. אין יותר שפל מדרגה מהחוק הזה. אני ניסיתי, ניסיתי בכל מאודי לא להשפיל את הכנסת הזאת, שתהיה פה בלילה, שהורים כאן לילדים קטנים אומרים לי: תעזרי לנו, אנחנו לא רוצים שהילדים יהיו בזמן מלחמה לבד בממ"דים. פניתי אליו וכתבתי הודעות, שיגעתי אותו. אני בחיים לא מבקשת ממנו. וגם הוא ניסה, הוא ניסה, אבל הורדתם את הכנסת הזאת לאפר. יש מילה יותר קיצונית, אבל אני לא אשתמש בה פה, במליאה. תבדקו אותי. אני פה מ-2015, ולא היה דבר כזה בפגרה ועוד בזמן מלחמה. אז לא, כל מה שהאופוזיציה הזאת עשתה הוא להציל את הכבוד של הכנסת, את השאריות של השאריות שנותרו. כן, היא גם עזרה להורים שהיו במצוקה. יש כאן גם עובדי כנסת. כל כך עסוקים בעצמכם שאתם שוכחים שיש כאן עובדים שגם להם יש ילדים. אז מה קרה, להביא אותנו בלילה? אין לכם גבול? אין לכם באמת מעצורים?

אני אומרת לכם: אני גאה בזה שהדיון עבר לבוקר, ואני גאה בזה שהיו כאן עובדים שבאו ואמרו לי: תודה רבה,

אני לא מתייחסת, ואני לא מתרגשת. אני שמה עליכם פס. יש כבוד לבית הזה, והכבוד הזה יישמר, ועשיתם כל מה שאפשר ביום האחרון כדי להשפיל את הכנסת הזאת. אז אני מודה לחברים שלי באופוזיציה, למי שנשאר פה, על כך שאנחנו הצלנו את הכבוד של הכנסת, את ה- leftovers, את השאריות שנותרו למוסד הזה, שהבאתם אותו, אתם יכולים לתאר למה.

חברות וחברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני כ"ב בתשרי התשפ"ד, 28 באוקטובר 2024, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.